שמסרו הסיעות השונות.

קיש יכהנו במקום השרים זאב אלקין ויריב לוין, מטעם סיעת הבית היהודי: חבר הכנסת ינון מגל יכהן במקום השרה

16:15 לצורך אישור יושב-ראש הוועדה המסדרת. אנחנו נעבור להצעת אי-אמון של, סליחה, טעות שלי, הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה, גברתי. תודה, אדוני. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/672/20 וכלה בהצעת חוק פ/971/20, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, הארכת תקופת מימוש הזכאות לפיקדון), התשע"ה 2015, מאת חבר הכנסת מרדכי יוגב, הצעת חוק העונשין (תיקון, שימוש במידע בידי עובד הציבור), התשע"ה 2015, מאת חברות הכנסת תמר זנדברג וזהבה גלאון, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, סמכות

התשע"ה 2015, מאת חברי הכנסת קארין אלהרר, דב חנין, מיקי

ומביט כיצד הדבר החשוב ביותר שנעשה בתקופת כהונתי במשרד הרווחה כשר הרווחה הולך ומתמסמס. בהשראתך ההרסנית, אדוני ראש הממשלה, הופך הדוח למלחמה בעוני למילה כתובה ולא יותר. ומה בעצם אפשר לצפות ממך? בשעה שהנגב מושבת והגליל זועק ואנשים ללא פרנסה, הדבר הדחוף ביותר לראש הממשלה הוא לפטר את מנכ"ל משרד התקשורת. וכי מה הם בעיניך האנשים העניים, אדוני ראש הממשלה? תקשיב גפני, ידידי הטוב, מי הם בעיניך, אדוני ראש הממשלה, אנשי הנגב והגליל אם לא בוחרים פוטנציאליים שתמיד, אבל תמיד, אפשר למכור אותם?

ראש הממשלה, שההבטחות הכספיות שנתת בהסכמים הקואליציוניים,

ידידי ימנעו מהממשלה ליישם את מסקנות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני. הוקצה סכום של 700 מיליון בשנה ליישום הדוח. להזכירכם, בתקציב שהוגש ב-2015 ואושר במליאת הכנסת, ואתה, אדוני ראש הממשלה, הצבעת בעדו פעמיים, תוקצב הדוח ב-1.7 מיליארד שקלים, רובם במשרד הרווחה. איך אתה מעז, ותקשיבו כולם, וגם אתה, אלי, אף שיש דברים דחופים. לא, אני פה שומע. איך אתה, אדוני ראש הממשלה, מעז לפגוע באנשים העניים? לאן לקחת את הכסף? גפני, הגיע הקטע שאתה צריך לשמוע. לאן הלך הכסף של העניים? תקשיב 400 מיליון שקלים לחלוקה פרטית של חברי כנסת מסיעות הבית היהודי, יהדות התורה וש"ס. אתה עכשיו תצעק "לא נכון". זה כן נכון. 26 מיליון לתוכנית חינוך יהודי בתפוצות ולמימון מערך בדיקות יהדות בתפוצות. מה זה אם לא שם קוד לג'ובים למקורבי הבית היהודי? 100 מיליון לקרן שמיטה ממלכתית אוה, 70 מיליון להקמת מבני דת ומקוואות, אפשר לחשוב שעד עכשיו לא הקמנו, 40 מיליון למענקים ביטחוניים עלומים לכל מיני רשויות בשטחים, 20 מיליון

בשנה לעוד שרים וסגני שרים. על כל הסכום שציינתי אנחנו מורידים שנה אחת בטיפול בעניים.

זה הסכום שאם היינו גורעים אותו מההסכמים הקואליציוניים ומוסיפים אותו לתקציב, הוא היה מאפשר לי ולך ולכל הבית הזה לטפל בעניים בחמש שנים, ולא בעשר שנים כפי שכנראה יהיה. לפיכך נדחה יישום המלצות הוועדה לעוד עשר שנים, כפי שניתן לראות בסעיף 51 בהסכם הקואליציוני שנחתם בין סיעת הליכוד לסיעת כולנו. אני מצטט: בהמשך למסקנות שהגישה ועדת אלאלוף ועל מנת לצמצם את ממדי העוני, תמומשנה מסקנות הוועדה על-פני עשר שנים.

איך אומרים בשפה שלנו? כפרה עליך, למה? אז סיכמנו חמש שנים, למה עשר שנים? זאת בניגוד גמור להמלצות הוועדה שאתה עמדת בראשה: המלצות הוועדה תיושמנה, אני מצטט, באופן מלא בתוך פרק זמן של בין שלוש לחמש שנים. וצריך להתחיל כבר ב-2015, ואת זה אתה יודע, ואתם יודעים, שעשינו. אני פונה לתושבי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, אני פונה לכל אותם עשרות-אלפי אנשים שפגשתי כשר הרווחה, אימהות חד-הוריות, מובטלים, צעירים שמחפשים את עתידם, אנשים עם מוגבלויות, ילדים עניים, וכמובן מעמד הביניים: שוב אתם מגלים את פרצופו האמיתי של ראש הממשלה. אתם לא מעניינים אותו. אתם תצטרכו להישאר בעונייכם עוד חמש שנים, כי מה אתם בעיניו של ראש הממשלה? הוא עסוק בתשלום של אתנן פוליטי. זה חשוב יותר מהביטחון הכלכלי שלכם ומהפרנסה שלכם. שוב אתם ואנחנו מגלים שראש הממשלה מכר את אותם מסכנים. אני פונה אליכם, אלפי העובדות והעובדים הסוציאליים. הבנו, אני ואלי אלאלוף, את המצוקות שלכם. ראינו אתכם כורעים תחת מעמסת המטופלים. ראינו כיצד כל אחד ואחת מכם מטפל בבין 200 ל-250 תיקים בחודש. כל כך רצינו להוסיף עוד תקנים ולהקל על עבודתכם הבלתי-אפשרית. הכסף שהיה מיועד לשפר את מצבכם, את תנאי עבודתכם, לאפשר לכם מרחבי עבודה פתוחים, הכסף הזה בוזבז על הסכמים קואליציוניים. הכסף שהיה אמור לטפל במאות-אלפי אנשים ולהוציאם ממעגל העוני, הכסף שהיה מיועד להעלות את קצבאות הקשישים ואת המשך הקמת מאות המועדונים לילדים בסיכון, לקשישים, הכסף הזה חולק בהסכמים קואליציוניים. מי חושב עליכם, אחי אנשי הפריפריה? 9 מיליארד שקלים להסכמים קואליציוניים, ואפילו לא שקל אחד לפיתוח מפעלים. לא בדימונה, לא בירוחם, לא בקריית-שמונה, לא בחצור, לא בשום מקום. הכול הסכמים קואליציוניים כדי לשמור על הכיסא. אין אפילו הסכם קואליציוני אחד, אלי, יריב, השרים, אין אפילו הסכם קואליציוני אחד, שבו יש התחייבות לחזק את החינוך בפריפריה, במגזר הערבי, במגזר היהודי, וכמובן אצל הבדואים. וכי מי אנחנו? מי אנחנו בעיניו של ראש הממשלה? מי אתם, אנשי הפריפריה, בעיניו של ראש הממשלה, אם לא אזרחים לא חשובים שאפשר להגיע אליהם יום לפני הבחירות ולהוליכם בכחש?

סיעת יש עתיד, מעלים הצעת אי-אמון בממשלה, אדוני היושב-ראש, על כך שהיא לא מיישמת את מסקנות ועדת אלאלוף, כפי שאנחנו התחייבנו והתחלנו ליישם. אני פונה אליך, ידידי הטוב אלי, חודשים שלמים עמדת בראש הוועדה בהתרגשות ובגאווה. התייחסנו להמלצותיך, ואני ידעתי שסוף-סוף אחרי 60 שנה, רק אדם בשיעור קומתך, שנעתר לבקשותי, יושב וכותב פרק שמהווה בשורה היסטורית לכל ילד עני, לכל משפחה ענייה, שנותן טיפול הוליסטי בחינוך, בבריאות, לאותן אוכלוסיות. אני יודע איזה איש עקרונות אתה, אלי. ואתה יודע מה? אני גאה בך, ואני אומר את זה מעומק הלב שלי. אל תיתן למסמס את מפעל החיים המשותף שלי ושלך. לא משנה מה עשינו, מפעל החיים הוא מה שנעשה להבא. אתה ואני וכל היושבים כאן, אנחנו שליחי הציבור שחייבים לעצור את חגיגת ההסכמים הקואליציוניים ולדאוג, כמו שהתחייבנו, שהכספים יושקעו ברווחה, בחינוך ובפיתוח הנגב והגליל.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן, שהציג את הצעת האי-אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד. חברים, אנחנו פותחים בדיון סיעתי. אתה תשיב עכשיו?

השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, שר התיירות, ישיב בשם הממשלה.

כבוד כמה שרים. אז בשביל מי? תשמע, אתה לא רוצה שאני אגיד לך: בשם השר לביטחון פנים,

זה פיקדון. זה פיקדון. הוא לא יכול לעשות את זה.

כתוב פה שהוא מחזיק שני תיקים.

חברות וחברי הכנסת, ידידי חבר הכנסת גנאים,

אני כבר הצהרתי שבניגוד למקובל פה, אני לא רוצה להחזיק בשני משרדים. כנראה בגלל זה זה קרה לי. יש איזה תהליך שדווקא מי שבורח מזה, זה בא אליו. אבל אני חושב שגם המשרד לביטחון הפנים וגם משרד התיירות, שניהם זקוקים לשר במשרה מלאה. יכול להיות שזה ייקח עוד כמה שבועות, אבל כך יהיה בסוף. אני חושב שזה הדבר האחראי והנכון לעשות. ידידי הטוב השר לשעבר מאיר כהן, אני מוכרח להגיד לך את האמת, אתה הרבה יותר מתאים לתפקיד שר רווחה מאשר לתפקיד שניסית לשחק עכשיו. אתה איש רציני, איש עשייה, אתה לא באמת האמנת במה שהקראת לנו כאן מהדף הזה. תראו, להגיש אי-אמון בממשלה שהושבעה ביום חמישי בטענה שהיא טרם יישמה דוח כל כך רציני כמו הדוח שהכין חברנו חבר הכנסת אלאלוף, שיש לו עלויות של מיליארדים ושנים של ביצוע כדי להגיע לתוצאה סופית, אני באמת אומר לכם, אני חושב שזה לא מכובד,

זה בטח לא דבר שעומד בסטנדרטים שבהם אתה ניהלת את המשרד שלך, בצורה כל כך מקצועית וכל כך עניינית. ואני חושב שלא במקרה,

סיעות אחרות באופוזיציה קיבלו החלטה שהיא לגמרי לא מובנת מאליה, ואני חושב שהיא ראויה בהחלט להערכה, לא להתפתות ולהגיש מייד איזו הצעת אי-אמון סתם בשביל להגיד שהגישו. ממש לא סתם. ואני יכול גם, רגע,

תכף אני אתייחס,

אני מכיר היטב את ההסכמים הקואליציוניים. על הלילות והימים האלה אני לפחות שילמתי את המחיר, שכבתי שבוע עם שפעת. הכול בסדר. אז אני אוכל לתת לך תשובה, היה לי מספיק זמן להרהר בכל סעיף וסעיף. אני רק אתן לך דוגמה אחת. אתה מדבר על בירור יהדות. הצגת את זה פה כאיזה מין כניעה לתכתיבים דתיים וג'ובים לאיזה מפלגה דתית. אני אומר לך, זה דבר חשוב מאין כמוהו. מי שמכיר את תהליכי בירור היהדות, אני גם אסביר מה זה, מדובר בתהליך שהוא ממש תהליך חקירתי, שבו, בעיקר ביחס ליוצאי חבר המדינות, ותאשר את זה בוודאי חברתי חברת הכנסת פלוסקוב, שמכירה את זה בוודאי היטב, מקיימים בדיקה לגבי השורשים והמוצא היהודי שמאשרת את יהדותו של אדם, והדרך הזאת חוסכת ממנו את הצורך בהליכי גיור ומאפשרת לו כמובן להינשא כדת משה וישראל.

מדובר במספרים של אלפים רבים מאוד, שכל אחד מהם שמצליח לסיים את התהליך הזה להוכיח את יהדותו, נחסך ממנו תהליך הגיור, על כל מה שקשור בעניין הזה, והדבר הזה גם הרבה פעמים משפיע גם על משפחות שלמות. ולכן, העובדה שאנחנו החלטנו במסגרת הדיונים על ההסכמים הקואליציוניים, אגב, אני מוכרח לומר, לא מתוך איזו דרישה. דווקא הנושא הזה לא הועמד לנו כאיזה מין דרישה אולטימטיבית, אלא חשבנו שנכון, דווקא, אגב, על רקע הבעיות הקשות שיש בתחום הגיור, לחזק מאוד את הנושא הזה כדי לפתור בעיות של עוד אלפים ולחסוך מהם את הצורך להיכנס להליכי הגיור, ואדוני היושב-ראש יוכל לתקן אותי אם אמרתי כאן משהו שהוא לא מדויק, כי גם אתה בוודאי מכיר את זה הכר היטב.

אני רוצה רק להוסיף על דבריך, כמי שייסד את הנושא הזה, שיש חשיבות מיוחדת,

לבירור יהדות בארץ המוצא, בחוץ-לארץ. מדובר בחיסכון באלפי טרגדיות אנושיות שקורות לאחר מכן בתחום הנישואים ובכל מיני תחומים נוספים.

אלא אלפי משפחות שנהנו מהיכולת הזאת של המדינה לברר את הדברים האלה טרם עלייתן. עד כאן ההערה שלי. אני מתנצל. ואני מקבל את ההשלמה הזאת, שבוודאי מדגישה ביתר שאת את התמונה. ולכן, ידידי חבר הכנסת כהן, אני בטוח שאם היית בודק ויודע את כל מה שאמרנו עכשיו, לא היית מעלה את העניין הזה, ובטח לא בזה היית נאחז כאיזו ראיה, רחמנא ליצלן, לאיזו התחרדות נוראה של מדינת ישראל בחסות ההסכמים הקואליציוניים.

עכשיו, רבותי, יש דווקא, בהסכמים הקואליציוניים, התייחסות מפורשת לדוח של חברי חבר הכנסת אלאלוף,

רגע אחד, תכף אני אתייחס גם לזה.

אני אתייחס, תאמינו לי, אני הרי לא יכול לברוח מאחריות, אני חתום, אז אני אפילו לא יכול להגיד "לא ידעתי". יש התייחסות מפורשת והתחייבות מפורשת לבצע, ונדמה לי שיש פה מישהו אחד לפחות שלא כל כך ייתן לנו לברוח מהמחויבות הזאת, ויקפיד על זה שהדבר הזה אכן יקרה. נכון שזה פרויקט ענק. נכון שזו תוכנית שתיקח זמן. זה לא מקרי, חבר הכנסת כהן, שגם אם אתה, ואני באמת אומר את שבחך בפה מלא עשית במשרד הרווחה עבודה אדירה, והשקעת שם מאמצים עצומים, ואין לי ספק שאם היו לך עוד שנתיים להשלים את הקדנציה הקודמת היינו כבר רואים חלק מהתהליך הזה של דוח אלאלוף גם מיושם, אין לי בכלל ספק בזה,

בשום שלב, ואף-על-פי שיושב-ראש מפלגתך היה שר האוצר, ובוודאי רצה לסייע בידך להגשים ולקדם את העניין הזה, בשום שלב לא דרשת, לא ביקשת, לא האמנת ולא חשבת שזה דבר שעושים, אני מזכיר לכם, בשלושה ימים. זה המצב, ביום חמישי היינו כאן, ועכשיו אנחנו ביום שני. בקואליציה הזאת לא עובדים בשבת, גם בקואליציה הקודמת לא עשינו את זה. אדוני השר, ולכן, חבר הכנסת כהן, עשר שנים.

חבר הכנסת כהן, תרשה לי, תרשה לי, חבר הכנסת כהן. תרשה לי, חבר הכנסת כהן. ולכן, אני חושב שגם אתה, כשישבת כשר הרווחה, והיו אומרים לך שנכנסים לתוכנית ומבצעים את העניין הזה במלואו בתוך עשור, היית חותם על זה והיית גם מציג את זה כהישג ענק. ובצדק.

ובצדק. ואני חושב שצריך לחכות ולראות, צריך לחכות ולראות את תקציב המדינה, וצריך לאפשר לשר הנכנס, חברנו חבר הכנסת חיים כץ, שאף אחד לא חושד בו שאין לו מחויבות מוחלטת לנושא הרווחה והשירותים החברתיים, כדי שהוא יציג, עם גיבוי של התקציב כפי שיאושר, את המתווה שלו, ואיך הוא מתכוון ליישם את הדברים, ומה הוא מתכוון לעשות. ואז, אם יהיו לכם הערות, ותאמרו שהדברים אינם נעשים כמו שצריך, חברת הכנסת,

אם אז תבואו ותאמרו שהקצב הוא לא מספיק, וההקצאה לא מספיקה,

לפחות תהיה לנו יכולת אמיתית להתדיין, יהיה לנו איזה בסיס,

אבל לבוא היום, אדוני, ביום שני, עם ממשלה שהושבעה ביום חמישי, ולומר: איך אתם לא מיישמים את הדוח? ולהציג כאן, ולהציג כאן, תענה על השאלה.

כל מיני סעיפים תקציביים קטנטנים.

רגע, תן לגמור, תנו לגמור,

תנו לגמור משפט.

לבוא להציג את זה בצורה הזאת, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שזה לא, אבל זה אתה, זה לא רציני. עכשיו אני רוצה לומר גם לחברי חבר הכנסת שלח, שאני חושב שיש בינינו איזו תחרות, אתה, יש לך תגובה על כל דבר שיש בו איזו מילה כמו, חס וחלילה,

או בית-כנסת, אתה מגיב בערך כמו שאני מגיב כשאומרים לי "מכבי תל-אביב",

אז, אז אני אומר לך, משפט, קודם כול,

אני כבר רוצה להגיד לכם שיש סכנה שאני אעודד אתכם להגיש את הצעות האי-אמון האלה,

זה דווקא די נחמד, אני מוכרח להודות, לא כל כך גרוע במצב הזה. אנחנו מוכנים כל שבוע. איכשהו יש לי רושם שאחרי עשרה, 15 שבועות זה ירד לך. כן,

על הדוכן ומשכתי, ברצותי או שלא ברצותי, לא מעט זמן במצב הזה. אבל אני אומר בשיא הרצינות, חבר כנסת שלח,

יש ציבור עצום במדינת ישראל שזקוק, מה לעשות, גם לשירותי דת, מבתי-כנסת ועד מקוואות ועד שורה ארוכה של דברים אחרים. הציבור הזה צריך לקבל את מה שמגיע לו. הוא ציבור גדול. ואני אומר לך באחריות מלאה, ותבדוק את ההסכמים הקואליציוניים, ותבדוק גם את תקציב המדינה, הוא לא מקבל יותר ממה שמגיע לו, הוא לא מקבל על חשבון, לא דוח אלאלוף ולא דברים אחרים, הוא לא מקבל נתח מוגזם, הוא מקבל בסך הכול את מה שהגיע לו. ואני רוצה לומר יותר מזה, כשאנחנו ישבנו על ההסכמים הקואליציוניים,

לצערי הרב, גילינו לא מעט מקרים ולא מעט מצבים שבהם, אני הייתי מגדיר את זה ככה, נעשה "דווקא" לציבורים מסוימים. תראה, אני לא, איך אומרים, נלהב לראות את חברי הרשימה המשותפת שותפים אתי בקואליציה, והם לא אתי בקואליציה, אבל אנחנו אחראים גם לציבור שהם מייצגים, וגם הציבור הזה צריך לקבל את הביטוי שלו, ולקבל את החינוך שמגיע לו ולקבל את שירותי הדת שהוא צריך לקבל. וזה בוודאי בוודאי נכון לציבורים אחרים, אם ציבור דתי או ציבור חרדי. הניסיון הזה ליצור משוואה כאילו זה שאני מספק את צרכיו של ציבור מסוים בא על חשבון העניים, והמסכנים, ודוח אלאלוף, תסלחו לי, זאת דמגוגיה שאין מאחוריה שום דבר. זה לא רציני, בהסכם שלנו יש דרישה ליישם את דוח אלאלוף. זה לא אמיתי. נכון, ודאי, ודאי, ודאי. בהסכם שלנו, ודאי, ודאי. חוץ מלמה הפכתם חמש שנים לעשר שנים.

ובזה אני אסיים. תראה, חבר הכנסת כהן, ויעיד חברי חבר הכנסת גפני, אנחנו בילינו, כמה? 18 לילות? 17 ימים.

17 לילות יחד, של משא-ומתן. לא לילות, זה היה גם בימים. זה היה בגלל,

אתם יודעים, זה לא היה כי אנחנו היינו קשוחים, זה כי הוא לא ידע מה לדרוש. אבל באמת, באופן אמיתי, רבותי, אנחנו התווכחנו לא מעט בהסכמים הקואליציוניים, כי אנחנו מתכוונים לקיים את מה שסיכמנו, והתייחסנו ברצינות לכל אות שנכתבה שם.

ומכיוון שזה המצב, אנחנו לא היינו מוכנים לקחת על עצמנו התחייבויות מפורשות לדברים שאחר כך נגיד: טוב,

הנסיבות השתנו, ואין כסף, והתקציב היה בעייתי ולא יכולנו לעמוד בזה. אנחנו לא שם.

ולכן, כאשר בחנו לעומק, ובצורה מקצועית ורצינית, את כל ההיבטים של הדוח הבאמת-חשוב הזה, ואני אומר לך, אדוני השר כהן, תעמוד לזכותך העובדה שאתה הקמת את הוועדה הזאת, ויזמת את המהלך הזה, ואני באמת, אני אומר לך את זה בכל ההערכה ובכל הכבוד, זה עומד לזכותך. אנחנו כולנו שותפים בעניין הזה, כולנו רוצים שהדבר הזה יצליח, כולנו רוצים שהוא יקרה וכולנו רוצים שההתחייבויות תהיינה אמיתיות ובנות-ביצוע. אם נצליח לעשות את זה יותר מהר, אם יימצאו המשאבים התקציביים, אם נזדקק פחות למה שאנחנו,

נזקקים לו,

בתחומי הביטחון, אנחנו בוודאי תמיד נהיה מאושרים לעשות עוד,

עשר שנים, לעשות עוד, מה זה, ולעשות יותר מהר. אבל אנחנו רוצים להיות רציניים, אנחנו רוצים לבצע את הדברים, אנחנו רוצים לעמוד מאחורי ההתחייבויות, ואנחנו רוצים שהדבר העצום הזה באמת יצא לדרך.

אני חושב שהמינוי של חברי חבר הכנסת חיים כץ, אדם שבקי בנושא הזה מאין כמוהו, יחד עם העובדה שחבר הכנסת אלאלוף בוודאי יוביל וירכז את הטיפול בעניין הזה כאן, מן הכנסת, מבטיחים את העובדה שהדבר הזה יקרה. ואני אומר לכם, הממשלה הזאת, שתאריך ימים, אנחנו נשב ונדבר כאן בעוד שנתיים ובעוד שלוש שנים. אני בטוח שיהיו לכם אז סיבות אחרות להגיש הצעת אי-אמון, אבל אני חושב שאתם,

מכיוון שאני מכיר אתכם כאנשים בסופו של דבר כנים והגונים, תאמרו שאולי על ההצעה הזאת אפשר היה לוותר.

תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. אנחנו עוברים לדיון הסיעתי. כאמור, מדובר בהצעת אי-אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד. המחנה הציוני ייוצג בדיון הזה על-ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

אחריה, מסעוד גנאים, אלי אלאלוף, בצלצל סמוטריץ וכן הלאה. לרשות כל דובר עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מעט לפני הבחירות קרא ראש הממשלה בנימין נתניהו בבהילות ליושב-ראש הוועד של "כימיקלים לישראל" והפציר בו שלא להשתתף בהפגנה שהייתה מתוכננת באותו שבוע בכיכר שבה התכוון לנקרי, חבר מרכז הליכוד, לשאת דברים ולהודיע שהוא עוזב את הליכוד בגלל המעילה היומיומית, החוזרת והנשנית, של הממשלה בגורלם של העובדים. שלי, זאת פעם שנייה. וראש הממשלה הערים הבטחות על גבי הבטחות, והבטיח לסייע לעובדי "כימיקלים לישראל" ולמנוע את הפיטורים המיותרים במפעל הברום. ואכן, לנקרי לא הגיע לאותה הפגנה. אני לא חושדת בלנקרי בתמימות, מדובר במנהיג עובדים מאוד מיומן ומשופשף, אבל כנראה, ככל הנראה, נתניהו היה כל כך משכנע וכל כך נחוש בדעתו למנוע את הפיטורים בנגב עד שאותו ראש ועד מאוד מנוסה, חבר הליכוד, השתכנע בדברים. ערב הבחירות גם צייץ ראש הממשלה איזה ציוץ תמוה בחשבון הטוויטר שלו, ציוץ מאוד לוחמני ונדיר, נגד הנהלת "כימיקלים לישראל", שמשתמשת בעובדים כדי לסחוט הטבות מהמדינה. ראש הממשלה צייץ בטוויטר.

בציוץ, שאולי הוא מכיר במקרה מישהו שיש לו קשרים בממשלה, כדי שלפחות יאמר, כדי שלפחות יאמר להנהלת "כימיקלים לישראל" ולבעלי השליטה שאם הם ימשיכו לפטר בחוסר אחריות, אז אולי המדינה תשתמש במניית הזהב שלה, שנועדה לגלם בתוכה את האינטרסים של מדינת ישראל, שהיא תזהיר את ההנהלה, אולי שתקצץ במשהו מהטבות המס שלה, אולי שתשלול ממנה בכלל את הזיכיון, כיוון שהיא לא עומדת במניית הזהב. מאז היו בחירות, שקט דממה, הפיטורים נמשכים כאילו כלום, וראש הממשלה נעלם מהזירה. אני לא אוהבת את ההתחשבנות הפוליטית סביב "כימיקלים לישראל", וגם אתמול בדימונה אמרתי לעובדים שהפגינו שם שזכותם להצביע ליכוד, באמת זכותם. השקפת עולמו של אדם מורכבת מכמה רבדים ומכמה עולמות, היא מורכבת גם מתפיסה חברתית, גם מגורלו שלו, אבל גם מתפיסה מדינית, ימנית או שמאלנית, וזכותם להצביע ליכוד, וחובתנו להמשיך לייצג אותם גם אם הם לא מצביעים בשבילנו או למפלגות אחרות. אבל כאן מדובר בציניות כל כך כל כך גדולה. חברת כי"ל הרוויחה בחמש השנים האחרונות 4.7 מיליארד דולר, שזה 18 מיליארד שקלים. נסו לכתוב רק את המספר הזה. זה 18, אפס, אפס,

זה הרווח הנקי של "כימיקלים לישראל". היא משלמת למנכ"ל שלה סטפן בורגס שכר של מיליון ו-700,000 שקלים בחודש. אבל היא מתעקשת לפטר עובדים בני מעמד הביניים, וגם מספרת שהם בכלל החזירים, כי מציעים להם פרישה מוקדמת, הם לא רוצים פרישה מוקדמת, הם רוצים לעבוד, והם לא ינוחו ולא ישקטו עד שכולם יהיו שם עובדי קבלן, כל תושבי הנגב. נא לסיים.

אדוני היושב-ראש, ברשותך, חברי חבר הכנסת מיקי רוזנטל פרסם אתמול מידע בדבר ההתנהלות של "כימיקלים לישראל" בעולם. מסתבר שהיא מפֵרה בבוטות את מניית הזהב, מסיטה השקעות מישראל, עכשיו היא מגייסת 300 עובדים למרכז הטכנולוגיה והמידע באמסטרדם ומפטרת עובדים בעלי כישורים דומים בישראל. לא מגיע להם לקבל את ים-המלח שלנו ולעשות ממנו כסף כשהם מועלים בתנאי הבסיסי של אותה מניית זהב ושל המחויבות שלהם. הם לא המציאו את האשלג ואת הפוספט ואת הברום במעבדות שלהם, במעבדות של עידן עופר. זה שלנו, אז שלא יתנהגו כמו חזירים, ושהממשלה, באיזה שמץ של אחריות, לא תתנהג בכזאת ציניות ותשליך את העובדים יום אחרי הבחירות.

תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ, שעכשיו דיברה בשם סיעת המחנה הציוני. הרשימה המשותפת, מטעמה ידבר מסעוד גנאים, כאמור. בבקשה, אדוני, גם לרשותך עד שלוש דקות. לאחר מכן, בשם סיעת כולנו, אלי אלאלוף, חבר הכנסת אלי אלאלוף. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האמת, אדוני היושב-ראש,

אתגרה אותנו כאשר נגיד כבוד השר, כבוד השרים, לכל שר יש כמה תיקים, אז כבודו, על איזה כבוד נדבר, השר לביטחון פנים? שר התיירות? יש כאלה שיש להם עוד הרבה. אז גם זה אתגר של הממשלה החדשה. אדוני היושב-ראש, העמדה שלנו כרשימה המשותפת היום, בעניין האי-אמון, אחד הדברים הוא חוק המשילות, היא יותר נגד הממשלה הצרה של נתניהו, צרת הכמות והמספר וצרת האופק המדיני, יותר מאשר הזדהות עם האי-אמון או קווי היסוד של יש עתיד. בעבר היינו מסתפקים באי-אמון באיזה כתובת, ככה, כללית, אי-אמון בממשלה, עכשיו אתה צריך לפרט את קווי היסוד שלך בעניין הכלכלי,

אז לא כל הדברים של יש עתיד והאחרים, אנחנו מזדהים אתם או מסכימים אתם. אז האי-אמון שלנו הוא יותר נגד הממשלה, כדי,

שנקצר את ימיה, אפילו שרק לפני כמה ימים היא הושבעה. אדוני היושב-ראש, יש אמרה של ג'ון סטיוארט מיל: בסופו של דבר, ערכה של מדינה הוא הערך של הפרטים שמרכיבים אותה. מי שמרכיב את המדינה אלה האזרחים, זה האדם, בסוף. אם המדינה הזאת מתייחסת בערך גבוה לאדם, גם ערכה יעלה, וההפך הוא נכון. אני מסתכל, מה הערך, מה הממשלה הזאת מביאה. איך ירגיש הבן של היישוב אום-אלחיראן כאשר מחליטים לעקור אותו מאדמתו, ממולדתו, מהמקום שהוא יושב בו, ומעבירים אותו למקום אחר, וזאת הפעם השנייה, או השלישית גם, כאילו הערבים במדינה הם אבני שחמט, כל ממשלה, מה שהיא רוצה, מעבירה אותם לאן שהיא רוצה, לפי האינטרס שלה. אין כבוד לאדם שיש לו מחויבות, יש לו קשר, לאדמה שלו. אז מה זה אם לא גזענות? כאשר אתה אומר: אני רוצה להרוס את אום-אלחיראן כדי לבנות ולהקים את חירן היהודית, זו גזענות, וצריך להודות בזה, אדוני היושב-ראש. איזה ערך, איזה בשורה המדינה הזאת מביאה לעניין של השוויון,

של העוני, שהזכירו החברים שלי? אין כל אופק, אין כל בשורה בקווי היסוד של הממשלה, כפי שאמרתי, צרת האופק וצרת הכמות. אדוני היושב-ראש, כולנו צפינו ביום שישי בכתבה בערוץ 2 על רחוב השוהדא בחברון, על האנשים שכלואים בכלובים, הערבים שם. שם הכיבוש בכיעורו, כמו באום-אלחיראן, הגזענות בכיעורה. אז מה הבשורה שמביאה הממשלה הזאת? אנחנו לא רואים שום בשורה, ואנחנו נעשה הכול כדי לקצר את ימיה, במיוחד שהיא הרביעית, והערבים אומרים, אדוני היושב-ראש: "א-ראבעה קאבעה", הרביעית, האחרונה.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. אני מזמין את חבר הכנסת אלי אלאלוף, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. עד שלוש דקות לרשות אדוני. תודה. שלום, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רואה שהאופוזיציה יותר גדולה מהקואליציה בישיבה הנוכחית. אני חייב להגיד שאני די נבוך מהדיון הזה, מפני שהשם שלי, שזה לא שם הוועדה אני מציע שתתחילו לקרוא לזה כמו שזה באמת, הוועדה למלחמה בעוני, ואני רוצה להזכיר, מאיר, כי הוועדה הזאת צריכה, אם כבר לשאת שם, היא צריכה לשאת את השם שלך, כי זאת באמת יוזמתך, פנייה אלי, תמיכה של יאיר, תמיכה של שי ותמיכה של יעל. אני חייב להגיד את זה, זו ועדה שנולדה מצורך לעשות את אחת הבדיקות היסודיות של עיוות של החברה האזרחית שלנו, של חברת המדינה בכלל. ואני פונה מייד לחברי מהרשימה המשותפת. זו פעם ראשונה, חברים, ותשימו לב לזה, וזה יכולת של ביטוי אישי, אבל קיבלה גיבוי ממשלתי, של שר, שפעם ראשונה, אין סטטיסטיקה פלגנית בדוח הזה, אנחנו לא מדברים על העוני של הערבים, והעוני של חרדים, ושל הצפוניים ושל הדרום. אנחנו מדברים על, ילד עני הוא ילד עני במדינה, אנחנו מדברים פה על, קשיש עני הוא קשיש עני במדינה. אנחנו הצענו פתרונות מוטים תרבותית רק כדי שזה יהיה טוב לאותן אוכלוסיות. בפעם הראשונה יש ביטוי חד-משמעי לדיור ציבורי למגזר הערבי, שהוזנח בצורה פושעת, כתוב על-ידי יהודי, יליד מרוקו, שכביכול אנחנו בדרך כלל,

יש דוח כתוב, והוא מפורסם באתר, ואם זה קשה, אני מוכן להביא, משרד הרווחה. הדוח הוא מאה אחוז, לא לא, אבל זה חשוב שנדע.

ברשותכם, הדוח הזה הוא פתח לדיון חדש, סליחה על השחצנות שלי, על המבנה החברתי של מדינת ישראל. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אם תקראו את הדוח תבינו שיש סעיפים מיותרים כמעט בהסכמים הקואליציוניים. גם יהדות התורה, גם ש"ס, גם הליכוד, כי הוא חתם, הוא גם צד בזה, כלל את העקרונות של הדוח כחלק אינטגרלי מתוכנית העבודה העתידית שלהם. מאיר, תיקון קטן, ברשותך. באמת חלמנו, כמו שאמרת, שבתוך שלוש עד חמש שנים נראה את תיקון העוני בישראל. אבל עוני לא ייגמר לעולם. אנחנו ביקשנו שבעשר שנים, וזאת מסקנה מרכזית, נשתווה ל-OECD, שאנחנו כל כך רצינו להיכנס אליו. וזה מאוד חשוב. זה דורש אינטנסיביות מטורפת, של 8 מיליארד שקל בשנה, עשר שנים.

חוץ ממערכת הביטחון, וכל אחד יחשוב מה שהוא רוצה על זה, שהעזה להגיש תוכנית כזאת. עכשיו, יש שם גם תוכנית שמשקמת שכונות ויישובים, כולל כל הכפרים. אני לא אכנס עכשיו לחלק המשפטי, מסעוד, העלית כרגע, אם כן או לא לפרק דירה או בית או שכונה. נא לסיים. אני רוצה שתתייחסו לדוח הזה ותיתנו לו את הזמן. יש שם רכישת דירות, דבר שלא נעשה. בזבזו את חוק רן כהן בצורה מטורפת, שרפו את הכסף שנכנס, מעל ל-3 מיליארד שקל שהיו אמורים לבוא לדיור הציבורי ולא נכללו, אז תנו זמן.

יש לי יתרון על חלק מהחברים: אני באתי רק לדוח הזה. וכמו שנאמר, אני לא אוותר על שום יוֹטָה, כי זו תהיה פגיעה במי שעבד עליו, ובמיוחד פגיעה בכמעט 2 מיליון תושבים שסובלים מעוני. והעוני הפעם, פעם ראשונה, תקשיבו טוב, עד עכשיו כשדיברו על עוני, מדדו אותו בשנתיים האחרונות בכלל, זה בדיחה יותר טובה, לפי צפי ההוצאה של האזרח. לא, לא, העוני זה גם דיור, העוני זה גם חינוך,

העוני זה גם בריאות, העוני זה גם רווחה וזה גם תעסוקה.

מי שלא יתמודד עם כל הדברים בפרק זמן סביר, ואני לא מאחל פירוק הממשלה, כי אני לא מאחל פגיעה באזרחים. נפרק את הממשלה היום? יהיו לנו עוד שישה חודשים של אבטלה של מערכת שאמורה לתקן את המערכות הקודמות.

תודה לחבר הכנסת אלי אלאלוף. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, בבקשה, אדוני, מטעם סיעת הבית היהודי. לאחר מכן, חבר הכנסת יואב בן צור. עד שלוש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, יש עתיד, הגשתם עכשיו הצעת אי-אמון. שנתיים הייתם בממשלה, שנתיים חבר הכנסת יאיר לפיד היה שר האוצר, מה עשיתם בדיוק כדי לצמצם את העוני? מה עשיתם כדי להגדיל את העוגה? כלום, לא עשיתם כלום. כל מה שעשיתם זה לסכסך את החברה הישראלית, חלק אחד בחלק אחר. אין לך

את המתנחלים עם החילונים, יצרתם מצב שכל אחד חושב שהוא דפוק כי מישהו אחר דפק אותו. זה מה שעשיתם שנתיים, ולכן לא הצלחתם לעשות שום דבר, מי לימד אותך לדבר,

לא הצלחתם לעשות שום דבר כדי לצמצם את העוני. וזה מה שאתם עושים גם עכשיו. הרי אתם לא חתמתם על הסכמים קואליציוניים.

מה זה הביטוי הזה "לקחתם את הכסף מהשכבות החלשות לטובת הסכמים קואליציוניים"?

ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו הם ההסכמים הקואליציוניים הכי חברתיים שיכולים להיות. ודיברו פה קודמי, אני לא רוצה להוסיף על זה, ואני לא רוצה לחזור על מה שדיברו אחרים. בירורי יהדות שדוברו פה, מה זה?

להקל על אותן שכבות מצוקה של עולים חדשים לבוא ולהיות חלק מעם ישראל ולא לעבור מסלול ייסורים של גיהינום. לך תעשה את שיירת החמורים שלך.

תוכנית לחיבור יהדות התפוצות, מה זה אם לא עבודה חברתית? השר פירון, לשעבר, 630 מיליון שקל תקציב תוספתי למשרד החינוך. אתה דרשת מיליארד בתקציב 2015, אז מכיוון שאתה לא שר החינוך אז משרד החינוך הוא כבר לא חשוב ולא צריך לתקצב אותו? זה נקרא כסף קואליציוני? לאן בדיוק ילך הכסף הזה במשרד החינוך?

הוא ילך לסייעת שלישית בגני-ילדים, הוא ילך להקטנת כיתות הילדים בגני-הילדים, בבתי-הספר, בהסכמים שלכם, 20 מיליון שקל לכל חבר כנסת, לאן בדיוק ילך הכסף הזה? רק שנייה, חבר הכנסת סמוטריץ. תתבייש לך, על מה אתה מדבר? חבר הכנסת מיקי לוי, 20 מיליון שקל לכל חבר כנסת, החטיבה להתיישבות, שנייה, חבר הכנסת סמוטריץ, אני כרגע עצרתי את השעון שלך. חבר הכנסת מיקי לוי, מאות פעמים שמעתי אותך מעל הדוכן הזה, אותו אני שומע פעם ראשונה. תן לי לשמוע. אבל שלא ינסה,

אולי הוא יגיד דברים מעניינים. אבל הוא לא אומר דברים נכונים.

אנחנו עוד פעם נתחיל עם קריאות

גם אליהם כשכבות חלשות וכעניים, וגם הם צריכים לקבל את השירותים שמדינת ישראל נותנת לאזרחיה. הם לא פחות אזרחים.

ודיברו פה קודם על זה שהממשלה בקושי הושבעה ביום חמישי, ואיכשהו ביום שני כבר יש הצעת אי-אמון.

פטור מהשתתפות עצמית בתרופות לחולים כרוניים, עובר בחוק להקמת מרכזי מיצוי זכויות, וכן חוק מתן סיוע ריאלי לזכאים בשכר דירה, חוק שירותי הסעד, תוכנית לחילוץ ושיקום מעוני, וכלה בחוק מימון אבחון פסיכו-דידקטי לילדים נזקקים. והנה, חברי חברי הכנסת, למרבה ההפתעה, אותן האצבעות המבקשות להצביע אי-אמון בממשלת ישראל ה-34, חברי מסיעת יש עתיד, הן-הן האצבעות אשר הורמו מדי שבוע בשבוע, לא מכבר, עת כיהנו כחברי הממשלה ה-33, כאשר שר הרווחה היוצא, חברי מאיר כהן, יוזם דוח אלאלוף בעצמו, הרים יד בוועדת השרים לחקיקה והצביע באופן קבוע ושיטתי נגד הצעות חוק אלו, אשר בסך הכול ביקשו ליישם את הדוח ולעגן זאת בחקיקה ראשית. חברי חברי הכנסת, במקום לפעול באופן שלא יביא בסופו של תהליך שום תועלת מלבד עוד כותרת בעיתון, ראו את מפעלו של חברכם לספסלי האופוזיציה איתן כבל. חבר הכנסת איתן כבל יזם והגיש אף הוא הצעת חוק כללית ליישום כלל מסקנות הדוח, יוזמה ברוכה ומצוינת. זאת ועוד, אבקש להפנות את תשומת לבכם לכך שהדבר אף בא לידי ביטוי בהסכמים הקואליציוניים. ידידי חבר הכנסת שרון גל, אפילו שלא הצלחת לאתר בהסכם את המילה שקופים, את המילים דוח אלאלוף תוכל למצוא בהקשרים יישומיים,

למה זה הוכפל, בעשר שנים? לשמחתי הרבה, מר אלי אלאלוף, חברים, למה עשר שנים? יפה, עשיתם פעולה טובה, ועכשיו ניישם אותה. לא, למה הכפלתם מחמש לעשר, ? לשמחתי הרבה, מר אלי אלאלוף הוא חבר הכנסת, אפילו אלי אלאלוף מסמיק כשאני אומר את זה. חבר הכנסת לוי, תודה. לשמחתי הרבה, מר אלי אלאלוף הוא חבר הכנסת העשרים ויושב-ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אני סמוך ובטוח שתרומתו הרבה כיוזם הדוח וכחבר כנסת תבוא אף היא לידי ביטוי. הפסוק אומר: "והיה טרם יקרָאו ואני אענה". זיכה הקדוש-ברוך-הוא אותנו להיות שלוחי ציבור, אשר עם כינונה של הממשלה עמלנו קשות יחד עם חברינו לסיעת יהדות התורה להגדלת קצבאות הילדים במיליארדי שקלים, תהליך אשר יציב את ילדי ישראל במקום טוב ביחד עם מדינות חברות ב-OECD ויביא להוצאתם ממעגל העוני של אלפי ילדים רעבים במדינת ישראל, דבר אשר אתה, ידידי חבר הכנסת מאיר כהן, כשר הרווחה, לא פעלת ולא יזמת במשך קדנציה שלמה.

אני סמוך ובטוח, אני אסיים, אדוני, אני סמוך ובטוח כי הממשלה הנוכחית תביא בכנפיה בשורה לכל אלפי אזרחי מדינת ישראל החיים מתחת לקו העוני, וחברתנו גברת יחימוביץ היטיבה לבטא זאת, כממשלה החברתית הטובה ביותר שהייתה עד היום.

תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. חבר הכנסת רוברט אילטוב מטעם סיעת ישראל ביתנו,

חבר הכנסת יעקב ליצמן מטעם סיעת יהדות התורה. עד שלוש דקות לרשות אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד היושב-ראש, קודם כול, ראיתי ששמך מופיע לידי, ברוכים הבאים לישראל ביתנו. אהווה כדרכי גשר בין הסיעות. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו דנים בהצעת האי-אמון של יש עתיד בסוגיה של דוח אלי אלאלוף. אני שמעתי אותך, כבוד חבר הכנסת אלי אלאלוף, שיש לך הרבה קבלות בסוגיות רווחה, ואני גם רוצה לברך אותך על תפקידך פה בכנסת כיושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, ואין לי ספק שאתה תעשה את העבודה. אבל אני רוצה לגעת בסוגיה אחת שהיא מאוד חשובה, ואתה כחבר בסיעת כולנו שחרתה על הדגל שינוי, שינוי מהותי בסדרי-יום כלכליים וברווחה של מדינת ישראל, אתה בטח וגם הסיעה כולה בטח לא יכלה שלא לראות את ההסכמים הקואליציוניים ואת ההבטחות שהיו לפני הבחירות וכוונות של סיעות חרדיות להחזיר תקציבים רבים שפוגעים היום בכל התוכנית שאתה בעצם הנחת גם בפני הציבור, גם בפני הכנסת וגם בפני הממשלה. וכשאתה מדבר על חלוקה תקציבית קואליציונית של בין 8 ל-9 מיליארד שקלים, אין שום סיכוי שהתוכנית הזאת תצא לפועל, פשוט אין שום סיכוי.

כאשר אתם חותמים על הסכמים ומצהירים הצהרות, חשוב לבחון אם אתם יכולים לעמוד בהן. זה דבר אחד. אני גם שמעתי פה מתקפה של חברים שלנו מהבית היהודי, אז בואו, גם אתם, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, חברי מהבית היהודי, אל ההסכמים הקואליציוניים. איפה המסר הלאומי בהסכמים הקואליציוניים? הכול ניתן לעולם החרדי, אין שום דבר שנוגע למחנה הלאומי האמיתי.

כשאני שומע פה את ראש הממשלה מזמין, לידכם, את מפלגת העבודה לתוך הקואליציה, אז אני מבין שאתם פשוט גשר זמני כדי להרכיב את הקואליציה הבאה. כמו כן, אנחנו כמובן לא יכולים להתחמק מכל מה שקורה בדרום, סגירת מפעלים, פיטורי עובדים וכו' וכו' וכו', וכשבצד השני הממשלה ממנה עוד שרים ועוד שרים, וגם בהסכמים הקואליציוניים מגינה על עוד תפקידים ועוד תפקידים. לכן, כמובן, אנחנו נתמוך בהצעת האי-אמון בממשלה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. חבר הכנסת יעקב ליצמן, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג' מטעם סיעת מרצ. עד שלוש דקות לרשות חבר הכנסת ליצמן. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, הצעת סיעת יש עתיד לאי-אמון בנושא מסקנות ועדת אלאלוף שלא מיושמות. אולי מישהו יכול להגיד לי מאיפה הוא יודע שזה לא מיושם? אני אומר לכם, רבותי, אולי כן? רק יומיים אחרי הקמת הממשלה, אתם כבר יודעים שלא הולך להיות מיושם.

הרי לא חלמתם שנחזיר את קצבאות הילדים, לא חלמתם שנחזיר את טיפולי השיניים,

לא חלמתם שנוריד את יוקר המחיה ולא חלמתם שנטפל בדיור. אתם כבר יודעים? לא נכנסנו לתפקיד, אפילו יומיים, הוא כבר יודע שלא מיושם. אז אם אתם רוצים להגיש אי-אמון, תבואו אלי ואני אתן לכם עשרים נושאים למה להגיש אי-אמון תתפלא לשמוע.

אבל לבוא כבר עכשיו, אפילו לא יומיים ממשלה וכבר אי-אמון? על מה? על דבר שלא מיושם, שסך הכול,

בהסכמים הקואליציוניים נקבע, לא נקבע שום דבר כזה שלא יהיה. אל תגיד לי, אני, עשר שנים. עשר שנים, ליצמן.

הלוואי שהייתי יודע ללמוד כפי שאני מכיר בעל-פה את ההסכמים הקואליציוניים. אז תסביר לי למה, מחמש שנים לעשר שנים, למה? אני לא יודע מה שאתה יודע. אני אומר לך, אני אומר לך כרגע, מי אמר לך שלא הולכים ליישם את הדוח הזה? אפשר לחשוב, יומיים.

חבר הכנסת מיקי לוי, אתה כל הזמן מבקש שיסבירו לך ולא נותן לאף אחד להסביר.

אני עונה לך, הוא מתכוון להסביר ואתה מפריע לו. אז תשב בשקט שתי דקות. אולי, איך הוא אומר? תן צ'אנס, אולי הוא יסביר.

אני חשבתי, מיקי, שאתה, יהיה לך האומץ כפי שהיה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. היא תגיד לי ואתה תגיד, ממשלה חברתית שהולכת לעשות דברים שאתם לא חלמתם מעולם לעשות. מעולם לא חלמתם לעשות, כשאני הבאתי את נושא הסיעוד כאן, בממשלה, אתם הצבעתם כולכם נגד. כשאני ביקשתי להאריך את טיפולי השיניים, הצבעתם כולכם נגד. אז אתם לא חברתיים, עם כל הכבוד. אז מה אתם רוצים? כשסוף-סוף יש ממשלה חברתית היא הולכת להחזיר את קצבאות הילדים לכולם, תתפלא לשמוע, לא רק למגזר החרדי. גם לערבים.

אז במקום להגיד תודה רבה, במקום להגיד: סוף-סוף יש ממשלה חברתית, סוף-סוף, אתה בא ואומר לי, מי שבא,

מי שהגיש את זה, הוא אומר: לא מיושם, דוח אלאלוף. מי יאמין לכם שאתם רציניים? אחרי יומיים ממשלה, לא מיושם דוח אלאלוף. ותבדקו את כל הנושאים של ההסכמים הקואליציוניים, אין אזכור לכך שאין אלאלוף. עשר שנים לא, לכן, רבותי, אני רוצה, אני סיימתי כבר? אוקיי. תמשיך לדבר, סגן שר במעמד שר. אני מצפה מכם, מה שכן, אני פונה לכל חברי הכנסת, שבהחלט על הנושאים החברתיים, על הדברים האחרים אני לא מצפה שישתפו פעולה, אבל על הנושאים החברתיים, ועוד איך יש, ועוד איך יש, ונצטרך להגיע לכולכם, אני אשמח מאוד לשתף פעולה אתכם בלי לקנטר, בלי להיכנס למה שהיה בקדנציה הקודמת.

אני יכול להזכיר לכם עד מחרתיים את 3 מיליארד השקלים על הדיור, אני יכול את כל התוכניות,

רבותי, אני לא בעד זה. אין לי זמן לזה כי היושב-ראש כבר זורק אותי.

מעבר לכל הדברים, אני לא בא כרגע, אני אומר, רבותי, בואו נשתף פעולה בדברים החברתיים.

תודה לחבר הכנסת יעקב ליצמן. חבר הכנסת עיסאווי פריג' בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. אדוני היושב-ראש, חברים, ביום חמישי הושבעה הממשלה כאן, וחלק מהחברים מהקואליציה שאלו כאן, האחרון בהם סגן השר ליצמן, כולם תוהים: מיום חמישי עד יום שני, תנו לנו צ'אנס. מה קרה? תנו לנו צ'אנס. אבל מה לעשות, חבר הכנסת ליצמן? אתה בסדר בעיני. אבל יש ראש ממשלה שבשלושה ימים, בוא נעשה את זה ביחד, מה הספיק לעשות? שלושה ימים. אני לא רוצה להיכנס, לא לבחוש בכל ההסכמים הקואליציוניים. אני רוצה לראות מה ראש הממשלה עשה בשלושה ימים: א. מינה את השר סילבן שלום לשר הממונה על המשא-ומתן הקואליציוני. לפני כן, לא לא לא, לא הקואליציוני, הפלסטיני.

מינה את השר, אני שכחתי,

זה גם סוג של קואליציה, זה בסדר. חברים. מינה את השר סילבן שלום לאחראי למשא-ומתן עם הפלסטינים. לפני כן נתן לו, כלום, המשנה לראש הממשלה, עם חצי כלום של משרד פנים מקוצץ. עכשיו הוא נתן לו כלום בריבוע. על איזה משא-ומתן אתה מדבר? על איזה משא-ומתן אתה מדבר? אתה מרכיב תארים, על מי שישמיץ ויסית נגד הפלסטינים יותר? על הליבה של ליבת הבעיות. מדברים אלאלוף, מדברים על רפורמות. כל זה יפה ונחמד, איך אמרו חכמים ממני, דיבורים, בעלמא.

דיבורים כמו חול,

דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. יכולים רפורמות, גם ועדת רפורמות, נתייחס אליה, אדוני היושב-ראש. אני כחבר כנסת, כמחוקק, ועדת רפורמות לרוקן אותי ואת הבית הזה מתוכן. איך אתה, כבוד היושב-ראש, מסוגל לתת יד לוועדת רפורמות מעקפים כזאת? אז אנחנו נלך הביתה, אין לנו מקום בכל הוועדות. כל ועדה, יש ועדת רפורמות בסעיף 109 לתקנון, בנושא מסוים, אבל זה לא נושא, זה הפך להיות נושאים. הנושא המהותי ביותר, המשא-ומתן עם הפלסטינים, ניתן בתואר דרך אגב. זה דבר אחד. מה הדבר השני שהספיק לעשות ראש הממשלה? מחוסר כבוד, ביהירות יתר, פיטר את מנכ"ל משרד התקשורת בשיחת טלפון. אני לא יודע זה בשיחת טלפון או בשיחת ווטסאפ, שם לו את זה:

הוא פיטר מנכ"ל מקצועי.

הוא לא מוצא חן בעיניו. אם היה לו שר שהוכיח את העשייה שלו, שאני רוחש לו כבוד, אתה לא מתאים לי, אתה יותר מדי מקצועי, וגם המנכ"ל שהבאת לא מתאים לי, שילך הביתה. נא לסיים, אדוני.

יש לנו כותרת, יש לנו השר אקוניס במשרד התקשורת. יש בי"ת, התעקש להכניס את הבי"ת, במשרד התקשורת. אז אני שואל את השר אקוניס, משרד התקשורת המצ'וקמק, אם ראש הממשלה פיטר את המנכ"ל, מה יש לך לעשות שם? הוא יביא מנכ"ל חדש, שצריך אותו. נכון, נכון, עושה דברו. שמענו על זה. מנכ"ל. נא לסיים, אדוני.

אדוני היושב-ראש, שמעתי את השר יריב לוין אומר שצריך לתת ביטוי לכל המגזרים. אני קראתי את ההסכמים הקואליציוניים, אני אתקן: אכן, לתת ביטוי לכל המגזרים ולכל הקבוצות המוחלשות בחברה, מלבד המגזר הערבי.

אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. אחרון הדוברים בדיון יהיה חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, מטעם סיעת הליכוד. גם לרשות אדוני עד שלוש דקות. חברי חברי הכנסת, כמי שנשלח על-ידי תושבי הנגב, כנציג מחוז, חבר'ה, נאום בכורה.

זה לא נאום בכורה, זה נאום שני, אני כבר מרגיש פה חי על הבמה, כמו דג במים,

וכמי שמייצג את מחוז הנגב בסיעת הליכוד, הלכתי אתמול לדימונה לחזק את ידי המפגינים בשעתם הקשה, וראיתי שם גם לא מעט חברי אופוזיציה שהגיעו לחבק ולתמוך, שהרי ברור שאין להם כל כך הרבה מה לסייע מלבד חיבוק חם ואולי הערכה כזאת או אחרת.

קצת צניעות. אבל, חברים יקרים, ראינו באיזה אהבה התקבלת. ראינו.

אני חושב שצריך גם לעשות לכם קצת סדר בבלגן. תודה שבאת, באמת. חברי האופוזיציה, בראשותו של בוז'י הרצוג, הגיעו לא כדי לתמוך בתושבי דימונה, הם לא הגיעו כדי לפתור את המשבר של תושבי דימונה, כי גם אין להם יכולת לפתור את המשבר, הם הגיעו כדי לרקוד על דמם של המפגינים. הם הגיעו כדי לקבל כותרות, בזמן שראש הממשלה והקואליציה עושים כל שביכולתם לפתור את הסוגיה. נתניהו אחראי לסייבר בבאר-שבע?

ושוב אמרתי, כמו שאמרתי גם פעם, בעיני גם זה פתטי, לא פחות מהפיליבסטר שנעשה פה לפני כמה ימים, ולא פחות מהצעת האי-אמון שמוגשת פה על-ידי חבורת יש עתיד. חברי האופוזיציה, אני מציע לכם הצעה נכונה, תתרכזו בביקורת בונה, תתרכזו בהצפת הסוגיות לתקשורת לגבי כל מה שאתם חושבים שהממשלה עושה לא נכון. עזבו אתכם מפופוליזם זול, מיקי, אתמול לא נתנו לך לדבר בדימונה.

אני רוצה גם לציין את דבריו של יושב-ראש האופוזיציה, מר בוז'י הרצוג. הנ"ל קבע נחרצות שראש הממשלה יצר ממשלת קרקס. איזה אבסורד, בוז'י, הרי אתה עצמך חיכית לטלפון הגואל, ואולי אפילו הצעת את שירותיך כליצן בקרקס הזה, וממש לצערך הטלפון לא הגיע,

ובהזדמנות זאת אני אומר ליושב-ראש האופוזיציה,

זו ממשלה טובה, ממשלה ימנית לאומית, כמו שהעם רצה. אני רוצה גם להתייחס לעוד דברים של יושב-ראש האופוזיציה, ויצא ככה שאני מדבר עליו הרבה פה מעל הבמה, שהוא בכל הזדמנות מאיים על ראש הממשלה ואומר לו שהוא יעמוד בכל כוחו על נושאים כאלה ואחרים, כמו עצמאותה של מערכת המשפט וחופש הביטוי. אז הסר דאגה מלבך, ידידי בוז'י הרצוג, הליכוד והממשלה יודעים לכבד את מערכת המשפט, יודעים לשמור על חופש הביטוי, הוא עשה את זה לאורך כל שנותיו וכהונתו, וכך הוא ימשיך לעשות. לכן אין צורך באמירות הפופוליסטיות האלה. בהזדמנות זו, חברי לימין, אני מבקש שתקשיבו בהאזנה, בצלאל סמוטריץ, תקשיב בהאזנה לדברים רק נא לסיים,

אני אומר לך, בוז'י הרצוג, וחלילה, אני לא מאיים: בכל פעם שתנסה להניף את ידך על עיר הבירה הנצחית שלנו, ובכל פעם שתנסה לפגוע בירושלים הקדושה ולחלק אותה, אתה תמצא אותי יחד עם חברי סיעתי מתייצבים מולך במלוא כוחנו ועוצמתנו ומונעים בגופנו את חלוקתה של ירושלים, עיר הקודש של מדינת ישראל ושל עם ישראל.

אני מניח שזה ריטואל, האופוזיציה מדברת, הקואליציה עושה. תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. חברי הכנסת, נא לשבת ולשמור על שקט. אנחנו עוד מעט מצביעים. לפני כן יסכם את הדיון מטעם הממשלה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש,

כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, נדמה לי שכאשר השבתי בפתח הדברים על הצעת האי-אמון, אמרתי אז שלא היה מקום להגיש הצעת אי-אמון שלושה ימים לאחר כינון הממשלה, בטח ובטח ביחס ליישום דוח כל כך מורכב, כל כך חשוב, בטרם נכנס חברנו שר הרווחה, השר חיים כץ, לתפקידו, והוא בוודאי יטפל בנושא הזה לעומק, בוודאי יעשה כל מה שדרוש. הקשבתי כאן לדיון, הקשבתי כאן לדברים של סיעות האופוזיציה. נדמה לי, אדוני היושב-ראש, איך נאמר את זה? הם לא ממש ידעו למקד את הסיבה שבגללה הם מבקשים להביע אי-אמון בממשלה כבר עכשיו. ואני רוצה לפנות לחברי בספסלי האופוזיציה ולהציע להם אולי לשנות מן המנהגים הלא-טובים שהיו בקדנציה הקודמת, להגיש פחות הצעות אי-אמון, להגיש אי-אמון כאשר יש באמת סיבה. להפוך את המוסד הזה של אי-אמון למוסד משמעותי, אמיתי, רציני, שבו באמת אפשר לקיים כאן דיון נוקב וענייני בשאלות מרכזיות באמת שבגינן יש מקום להביע אי-אמון בממשלה או לתת גיבוי למדיניותה. השיטה שהיינו עדים לה בקדנציה הקודמת, של אין-ספור הצעות כל שבוע, לפעמים מעתיקים את הנושאים, לפעמים אפילו כותבים כל מיני ססמאות, הייתי אומר, שבינן לבין נושאים מהותיים שבגינם כנסת או פרלמנט ראוי שיביעו אי-אמון בממשלה מכהנת אין שום קשר, אני חושב שהדבר הזה לא תורם לכנסת.

תראי, חברת הכנסת גרמן, זה לגיטימי. ברור, אתם באופוזיציה. אבל השאלה היא אם אנחנו רוצים שמוסד האי-אמון יהיה מין ריטואל כזה, מין טקס כזה שמעלים איזה נושא,

על גבול המגוחך, והקואליציה מגייסת את הרוב שיש לה ובזה זה מסתיים, או שרוצים להפוך את זה לכלי שבו האופוזיציה, לא כל שבוע, אבל בהחלט בפרקי זמן לא ארוכים מדי, מציפה נושא אחד אמיתי, מהותי, שנמצא בליבת המחלוקת שבגללה אתם בחרתם להישאר באופוזיציה ולא להיות חלק מהממשלה. על הנושא הזה מקיימים דיון אמיתי, מחדדים את המחלוקות, מביאים בפני הציבור את העמדה של הממשלה אל מול האלטרנטיבה, כפי שצריך להיות בפרלמנט. אני אומר לך באמת את דעתי, הרי זו זכותכם, ומבחינתנו זה לא כל כך נורא, אז אנחנו נפגשים פה ביום שני ואני צריך קצת לענות, ובסדר, וזה מסתיים בסוף בהצבעה. לא, תראי, אני עושה הבחנה. ברור לי שכשיש חקיקה עולים לפעמים חוקים שמצריכים דיונים ארוכים ונשב בלילות,

זה בסדר גמור.

אני חושב שבאיזה מקום השימוש בכלי הזה של הבעת אי-אמון, הכלי הזה נשחק עד דק והפך לחסר משמעות. זה לא מעניין אף אחד. אני חושב שהשימוש שאתם עושים בו הוא לא שימוש נכון, אני אומר לך את האמת. אני חושב שבשימוש נכון יותר, לכלי הזה תהיה הרבה יותר משמעות. לדיון הזה,

אני עכשיו בקואליציה, מחר אני יכול להיות באופוזיציה, אני חושב שחשוב מאוד שיהיה כלי כזה, כן, שיהיה בו שימוש אמיתי, שיהיה כאן דיון אמיתי בשאלות יסוד שבגללן אין בבית הזה 120 חברי כנסת בקואליציה אלא יש חלוקה. אני חושב שלבוא אחרי שלושה ימים עם אי-אמון על מספר השנים שייקח ליישם את הדוח, אני לא חושב שזה רציני. אני באמת אומר לך בכנות ובצורה הכי ישירה, אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שזה נראה טוב. אני חושב שבצדק עשו שאר סיעות האופוזיציה,

הן יותר מנוסות מכם באופוזיציה, כי אתם הייתם בקואליציה בקדנציה הקודמת,

בחושים שלהם קלטו וצדקו שהדבר הוא לא נכון,

הוא לא מוסיף כבוד לא לכנסת ולא לאף אחד, והוא בסוף שוחק כלי שהוא בעל חשיבות עצומה, אגב, לא רק לאופוזיציה, אני חושב שלכל ההתנהלות התקינה שלנו כאן בכנסת. לכן אני כמובן מבקש מהכנסת לדחות את הצעת האי-אמון ולאפשר לממשלה לצאת לדרך, לעבוד וגם לממש את המדיניות שלה כפי שהוצהרה הן בקווי היסוד והן בהסכמים הקואליציוניים.

תודה לשר יריב לוין המקשר בין הממשלה לכנסת. חברי הכנסת, נא לשבת. הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושא: מסקנות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני אינן מיושמות בגלל המיליארדים שחילק ראש הממשלה בהסכמים הקואליציוניים על חשבון כספי הציבור. חברי הכנסת, הצעת אי-אמון ראשונה, לכן ברור לגמרי,

שמתנגד לקבלת הצעת האי-אמון,

אנשי הקואליציה, מצביעים נגד, מי שמסכים להצעת האי-אמון מצביע בעד הצעת האי-אמון. פשוט שלא תיפול טעות ביד המצביעים, חברי הכנסת המצביעים בפעם הראשונה בנושא הזה. בבקשה, חברי הכנסת, אפשר להצביע. נמנעים, אין הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, 56 בעד, 59 מתנגדים. אני קובע כי הצעת האי-אמון בממשלה מטעם סיעת יש עתיד לא התקבלה. חברי הכנסת, רק שנהיה מתואמים לגבי המשך סדר-היום: בשעה 18:00, בנוכחות אורחים נכבדים וחשובים, ראש העיר ירושלים, חברי מועצת העיר, יקירי ירושלים והציבור שמוזמן לכאן לשעה 18:00, אנחנו נתחיל את הדיון לציון יום ירושלים. כרגע אנחנו נשמע כמה נאומי בכורה של חברינו שנבחרו בפעם הראשונה לכנסת העשרים. ראשונת הנואמים תהיה חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. בבקשה, גברתי. חברי הכנסת, קצת כבוד לנואמים את נאומי הבכורה. חברי הכנסת זהבה גלאון, איתן כבל, יעל גרמן, חברתנו חברת הכנסת נחמיאס ורבין רוצה לנאום את נאום הבכורה שלה. עד עשר דקות לרשות גברתי.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי הממשלה, אני מאוד מתרגשת, זה מאוד מוזר כי כבר נאמנו כמה פעמים במליאה, ובכל זאת זה אחרת. הזיכרון שלי כילדה: שבת, שתיים בצהריים, ישובים סביב השולחן במטבח הקטן של הורי, ומהטרנזיסטור הכחול מתחילים לבקוע קולות שלימים אלמד כי הם אזעקה עולה ויורדת. מלחמה. אבי, אליעזר נחמיאס, מרים אותי במהירות על כתפיו למה שתהיה הפעם האחרונה למשך תקופה ארוכה, ואנו יורדים למקלט. אחרי כמה שעות אבא שלי גויס ובמשך חודשים לא ראינוהו. על-פי הסיפורים, לא זיהיתי אותו עם שובו. הייתי בת שלוש כשפרצה מלחמת יום כיפור. בבואי היום לעמוד בפניכם, אני גם ילדה בת שלוש אשר זהו הזיכרון הראשון שלה. ישראל שלי, ישראל של כולנו, ארצי האהובה, אני כל כך נרגשת מהזכות שנפלה בחלקי לשרת את הציבור הישראלי, יהודים, דרוזים וערבים, דתיים וחילונים, עולים וותיקים, נשים וגברים, ילדים וקשישים, הומואים, לסביות, טרנסג'נדרים והטרוסקסואלים, אנשים עם מוגבלויות וסתם אנשים באמצע הדרך שפשוט רוצים לחיות בישראל שבה גדלנו, בזאת שלרגע אנו שבים אליה בעתות מלחמה, שבה יש ערבות הדדית ומגע אישי, שהיא ציונית אך מאחדת, מכילה דעות שונות כי היא דמוקרטית ושוויונית, כי הציונות והיהדות אינן מפלות ומפלגות אלא מחברות ומאחדות. האם זה אפשרי, אני שואלת את עצמי ואתכם, לחזור לחלום הישראלי? עומדת אני לפניכם היום בענווה גמורה, אך מסתכלת בחשש גדול על עתיד המפעל הציוני הענק, המפעל שאבותי ואמותי היו בו חלוצות וחלוצים והתמסרו לחלוטין לעבודת בניין הארץ. סבי מצד אמי, אברהם שטרן, גדל בצפת למשפחות שטרן ופיין אשר התיישבו בה כבר במאה ה-18, לפני כ-250 שנה, משפחה חסידית אשר עסקה בלימוד תורה במקביל ליזמות בלתי פוסקת, ובנתה שני מלונות על הר-כנען. צד זה של משפחתי, ובעיקר דודתה של אמי, דבורה, לימדו אותי שאין דתי וחילוני, אין אדוק וחופשי, המחשבה העצמאית של הרב סולובייצ'יק הייתה לדרך במשפחתי, והיה ברור כי הבחירה האישית אם להיות דתי או לא אינה מרחיקה את בניה האחד מהשני. במלחמת העולם השנייה התגייס סבי לבריגדה, שירת במצרים, ושם הכיר את סבתי שרה. סבתי שרה שטרן, שצופה בנו עכשיו, לבית קרסיק, תיבדל לחיים ארוכים, אשר מלאו לה 90 רק לפני כמה שבועות, בדמה זורמת החלוציות. אביה, מיכאל קרסיק, בנו של שמחה, מראשוני העיר רמת-גן, נולד בארץ, היה מראשוני באר-טוביה ומשבעת מייסדי נהלל. יחד עמו עלתה על הקרקע סבתי נחמה לבית פליישצ'יק, אשר עלתה לארץ בשנת 1912, ומשפחתה נמנתה עם ראשוני עין-גנים בפתח-תקווה. בפטירתה הפתאומית בשנת 1937 הותירה אחריה משפחה דואבת, אך מחויבותם שלה ושל מיכאל לאדמת עמק-יזרעאל היפה רשומה עודנה במשק מס'

בעיגול שבן-דודי אלון עודו מחזיק בו ומתמיד במורשת החקלאית. סבי וסבתי הגיעו לתל-אביב עם שובם מהצבא הבריטי, וסבי היה פעיל באצ"ל וחרותניק עד יומו האחרון. הבוקר שבו רץ לחוף כאשר שמע על "אלטלנה" היה אחד מהסיפורים שליוו את ילדותי. כיזם בנשמה הקים את אולמי "תכלת" בתל-אביב עם אחיו, ואת "קפה תמר", שאותו המשיכה לנהל סבתי מאז פטירתו, וזאת היא עושה עד עתה, ידיה עדיין ידי חולבת, ולבה עדיין נודד לבית-הקברות בשימרון, המשקיף על נהלל, שם קבורים רבים מאהוביה, ובכל זאת היא מזוהה כל כך עם תל-אביב. מצדו של אבי, אליעזר ז"ל, זכיתי לגדול על ברכי המסורת הסלוניקאית, סבי וסבתי רשל לבית ביבאס ומאיר נחמיאס הגיעו לארץ בינואר 1933. סבי היה פעיל ב"מכבי" וציוני אדוק. לאחר קטטה אנטישמית יצא יחד עם סבתי את סלוניקי, והם חזרו אליה לביקור רק בשנת 1968, כדי לגלות שדבר לא נותר כמעט מהקהילה המפוארת הזאת. את כאבם נשאו עמם עד יומם האחרון. סבי עבד בבניין וכקצב. סבתי רשל, חזקה וגאה, הייתה פעילה בארגון עולות יוון ועסקה באופן יומיומי בסיוע לעולים החדשים שהגיעו לנמל יפו. אבי סיפר כיצד כבר בגיל ארבע הייתה מושיבה אותו שימתין עד שתביא משפחה חדשה לבית בשכונת שפירא, שם התגוררו. אני מדברת אליכם היום ושורשי עמי, משפחה ישראלית עם שורשים שחלקם יידישאיים, פוגשת במשפחה ישראלית אחרת, אשר הייתה מכונה אי-שם, מפעם, "פרענקים". כאשר אמי ואבי הכירו, אבי בוגר עירוני ז' ביפו ואמי בוגרת "תיכון חדש", אבי משכונת שפירא וממשפחה שזה מכבר הגיעה ואמי מרחוב רש"י בתל-אביב,

זה לא היה טריוויאלי, כנראה. עבור סבתי הסלוניקאית זה היה אתגר של ממש לחבק כלה אשכנזייה. אולם דווקא התערובת הזאת, הלא-כל-כך מסובכת בסך הכול, הייתה כבר מאז ילדותי חלק מהזהות שלי. המוסקה והכבד-קצוץ, עלי הגפן הממולאים וה"לוקשן מיט יוך" הם שק מלא כל טוב שאני גאה לשאת עמי. מאז ומעולם הייתי גאה לשיר את "צור משלו אכלנו, ברכו אמוני" ולשמוע מאמי את הניגון האשכנזי שלמדה מסבי, שקולו היה כשל חזן. אוזני כרויות ועיני נעצמות למשמע כלייזמרים וכינור בוכה, ולא פחות למשמע אברהם פררה ו"בוסתן ספרדי". אבי אליעזר ז"ל היה דמות מכוננת בחיי. הוא גדל יחד עם אחיו בשכונת שפירא, כאשר אמם מחזיקה אותם ביד חזקה מחשש שיצאו לדרך רעה, כהגדרתה. אבי הנחוש, שבקושי סיים את התיכון, הצליח בעזרת כישרונו המופלא בנגינה על גיטרה לממן את לימודי ההנדסה בטכניון, והקים לפני 45 שנים מפעל תעשייתי בשם "תבליט פלסטיק". בין המכונות

אשר יצרו סכו"ם מפלסטיק, חלקי צעצועים ודגמי מטוסים לתעשייה האווירית, התווה אבי את דרכו של המפעל לשוק ההשקיה הישראלי בעל המוניטין העולמי. כיזם וכיצואן השכיל לפתח שווקים חדשים ומוצרים חיוניים לשימוש יעיל במים בחקלאות. אהבת התעשייה הוטבעה בי כבר כאשר היו מגיעים הביתה קרטונים של מוצרים על מנת שנוכל לפרקם או להרכיבם ולסייע בעומס במה שהפך מבית-מלאכה למפעל של ממש. עם פטירתו של אבי, ללא כל הכנה מוקדמת, לפני כשמונה שנים, התחייבנו, אחי יואב ואני, לדרכו, ובעיקר לשאיפתו להמשיך לטפח ולהשקיע בתעשייה הישראלית. גדלתי בתל-אביב בשנות ה-70. אלה היו שנים שבהן כולם היו אותו דבר, כמעט. גבעת-עמל הייתה בקרבת ביתי, כבר אז פצצת זמן מתקתקת שבתוכה חיים אנשים, אבל בסך הכול רובנו גדלנו במשפחות מעמד ביניים אמיתי, שבהן לרוב נשא האב בפרנסת הבית, אך משכורת אחת הספיקה לצורכי המשפחה, לרכישת דירה ולפנסיה מכובדת, הגם שאמי תמיד עבדה, כעורכת בעיתונות ובספרות. העובדה שגדלתי לתוך משפחה של עצמאים הותירה בי את חותם התנודתיות המורכבת הנלווית לכוח להיות יזם, אך גם למחיר הכבד שנלווה לחיים אלה, בעיקר האחריות העצומה לעובדיך ולמשפחתך, בסדר הזה, אגב. העובדה שהמשפחה של היום, המורכבת לעתים קרובות מהורה יחידנית או מזוג חד-מיני, כבר אינה יכולה להסתמך על משכורת אחת, לא לצורך קיומה ולא לצורך חיסכון עתידי או רכישת דירה, חוסר הביטחון האזרחי העצום הזה עומד לנגד עיני כל העת. כשהייתי בת 12 פרצה מלחמת לבנון הראשונה. סיימנו את בית-הספר היסודי ללא שום חגיגות. אבי היה אז באגם קרעון, צופה אל הרי השוף, כפי שכתב לנו בגלויה הראשונה אחרי שגויס, ואני זוכרת את אמי הבוכה, כמבינה את מה שאני אבין רק לימים, בדמעות של חרדה. אני זוכרת אותו מגיע מאובק לחתונתה של בת-דודתי, של אחייניתו חני, שהתקיימה תוך כדי המלחמה, האושר שבהפוגה. הוויכוח, השיח הפוליטי היה דומיננטי בביתנו ועבר משולחנות "קפה תמר" לשולחן הפורמייקה במטבח הורי. מעורבות אישית.

זהו החינוך שרתם אותי לחיים הציבוריים כבר בגיל 17, כשנסעתי להסביר את ישראל במשלחת הנוער של משרד החוץ, וכסטודנטית בפעילותה של מפלגת העבודה ב"תא אופק" באוניברסיטה העברית. זכיתי לעבוד עם יצחק רבין לפני שהיה ראש הממשלה, ולהיות חלק מהצוות האישי שלו כשניצח בבחירות 1992. תקופה זו במשרד ראש הממשלה, זכות גדולה לאדם צעיר, בת 21, היוותה השלמת החינוך האזרחי שלי. ומאז אני כאן, ולא הרפיתי מהאמונה שהציונות, הדמוקרטיה והיהדות שלובות להן יחד ביצירת החזון החדש של ישראל, גם אם הוא מורכב, חזון כלכלי, חברתי ומדיני. באפריל 2002, חודשיים אחרי שהתחתנו,

בעלי עברי, אז מג"ד מילואים בשריון, ואני מירח הדבש שלנו. על הדלת חיכה צו 8, והוא נסע, לג'נין, לאימת "חומת מגן". כשאספנו אותו באישון לילה בצומת בית-עמי ביום העצמאות של אותה שנה, הילך מולי גבר מאובק שבילה שנים ארוכות מחייו בג'נין בניסיון ובאמונה שדרכנו להסדר מדיני ולשלום סלולה, גבר שנלחם עד היום למען ביטחון ישראל, שסבו, יהושע ורבין, היה המושל הראשון בשטחים לאחר 1967,

היה קצין האג"ם של מוסה פלד ברמת-הגולן ביום כיפור, שבני יונה בן התשע כבר סייר עמו ברמה, שאינה שוכחת דם בנינו, שאינו רוצה לגדל גם הוא את ילדיו לחיים שבהם זיכרונותיהם ממלחמות חזקים יותר מזיכרונותיהם על שלום. בכל כוחי אני מנסה להבין באיזו כנסת זכיתי לכהן ולאיזו מדיניות מכוון ראש הממשלה. ממשלות רבות ב-20 השנים האחרונות, ובכולן הייתה החתירה להסדר מדיני אחד מעקרונות היסוד. באיזו דרך מוביל אותנו ראש הממשלה? אולי היה רצוי לכתוב סוף-סוף בעקרונות יסוד הממשלה כי כולנו ישראלים, ולכולנו זקוקה הארץ הזאת כדי לצמוח ולהתפתח, שהרי השלום בתוכנו מדאיג לפחות באותה מידה. "באין חזון ייפרע עם". מהו החזון של הממשלה החדשה? מה תציעו לציבור? הרי גם המצביעים שהצביעו עבורך זקוקים ליותר מהפחדות ואיומים, הם זקוקים לתעסוקה וליכולת להתפרנס בכבוד, לחינוך המקנה הזדמנות שווה לילדיהם ולאופק לרכישת דירה, לתחבורה ציבורית ולמערכת בריאות שאיום הקריסה אינו ממשיך לרחף מעליה. אלה, אדוני ראש הממשלה, השרים, ביום-יום, הם החיים עצמם. האמן לי כי כאשתו של סגן-אלוף במילואים שמגדלת שלושה ילדים, שני בנים ובת, האיומים האסטרטגיים לא נעלמים מעיני, אולם באיום האסטרטגי הגדול מכול עוד לא טיפלת. אני יכולה לקוות רק שהדברים שאמרת בהצגת הממשלה, בדבר ידנו המושטת לשלום ובדבר צמצום הפערים החברתיים, יהפכו סוף-סוף למעשה, ושהם לא המשך תרגילי אקרובטיקה המכסים על אין אחד גדול. לנו כבר יש חשמל, לרוב מים זורמים ודרך להגיע ממקום למקום, פיזית או וירטואלית. ובכל זאת אנחנו ממשיכים להיות חלוצות וחלוצים. את הפרק הראשון בספרה "שליווני ואינן" שתרגלתי את היועצת שלי ללכת לספרייה הלאומית כדי למצוא אותו, ספר שכתבה בשנת 1969 רחל כצנלסון-שזר, הוא הספר שמוקדש לחלוצות שהיו אתה, היא מקדישה לסבתי הגדולה נחמה. וכך היא כותבת עליה: "שונים היינו בקבוצה הזאת. שונה היה הגיל, העבר וההשכלה. אולם כל זה לא פגע בשלמות הרגשת השיתוף. בנחמה היו הקווים האלה היוצרים הווי פועלי. זה הנועם והשקט של פועלת חקלאית אשר כל עבודה קרובה לה, וזו האווירה אשר זוג ידיים מיובלות ורוח האדם המרוכזת יוצרים אותה, האווירה המעלה כל אחד, המשווה את השונים והרחוקים ויוצרת את רמתו הגבוהה של קיבוץ אנשים עובדים". אני מקווה שגם בבית הזה ניצור יחד קיבוץ אנשים עובדים. עומדת אני כאן לפניכם ומבקשת להודות מעומק לבי לבעלי עברי, אישי ובן-זוגי, לילדינו, שחלמנו שנים רבות לפני שזכינו להחזיק בהם: יונה, אסף ואלמה, לאמי נחמה, שהדריכה אותי יותר מכפי שאני אומרת לה, לדודתי מיכל,

שהיא כאימא שנייה לי, לאחי אהובי יואב נחמיאס, אשר יחד עם בעלי הם העוצמה השקטה שלי, לאבי אליעזר האהוב, שלא זכיתי שילווה אותי ביום כניסתי לכנסת ישראל, אך את רישומו על חיי תראו בעבודתי, ולסבתי שרה המופלאה, שהיא חלק בלתי נפרד ממה שאני, באופן שבו גדלה וגידלה אותנו, בעצמאותה הייחודית בדור שבו גדלה ובאהבה והאמונה שדאגה שיחבקו אותי כל העת. אני מודה לאנשי מפלגתי, אשר לבי קשור בלבם שנים רבות, על האמון שנתנו בי, ולציבור הישראלי, אשר נקשר בינינו חוט בלתי נראה של מחויבות וערכים ישראליים ואוניברסליים.

תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אני בטוח שהדמעות הן דמעות של שמחה ולא של עצב. אני מזמין את יושב-ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, לברך את חברת הכנסת איילת.

חברי הכנסת, חזרו למקומותיכם.

רבותי, את השרים אתם לא מנשקים ככה. דני, תפזר את ההפגנה שם.

אדוני יושב-ראש האופוזיציה, בבקשה. איילת היקרה,

חיבוקים אחרונים? נשאלתי באמת על החיבוקים בכנסת, ואני מנסה להסביר שיש יחסים בין בני-אדם במקומות שבהם הם

לא יכול היה שלא להתאהב באיילת, מכיוון שאיילת היא נשמה, ואיילת היא קורנת, ואיילת עושה, ואיילת דואגת, ואיילת חושבת,

אנחנו גאים מאוד בכך שהצטרפת לשורותינו בסיעתנו. כמי שמלווה את מפלגת העבודה משחר ילדותה, כמי שפעילה, ממש פעילה בכל המסלול, כמו שתיארת אותו, תא "אופק" ונוער עבודה ומשמרת צעירה, וגם כמי שבאה עם שלל מדהים של עשייה, והעשייה שלך היא מגוונת, ולא תיארת אותה מספיק, מגוונת בתחומים חברתיים, מגוונת בעולם העסקים. כיהנת כדירקטורית מקצועית בהרבה מאוד תאגידים, מכירה אותם לפני ולפנים, את עולם המשפט, את דיני החברות, כמי שהייתה מזכירה של חברה ממשלתית ועוד ועוד ועוד, ובאה עם ניסיון עצום של שילוב גם בין המגזר העסקי והמגזר ההתנדבותי והפילנתרופי. אבל אני חושב שהסיפור היפה שלך הוא סיפור של משפחה ישראלית שאהבת העם והארץ והמדינה זורמת לה בעורקים. והדבר שתמיד-תמיד מדהים אותי זה איך את מצליחה לעשות את הכול, בהתחשב בעובדה שאני יודע כמה ימי מילואים עושה אישך עברי, ועוד ביחידות הקרביות ביותר. אז אני מאחל לך בשם כולנו הצלחה עצומה, וחסר לנו פה אדם אחד, שלבטח היה קורן מאושר על בת-טיפוחיו, מנהיג מפלגתנו יצחק רבין ז"ל, שמכולנו את זו שעבדה אתו צמוד, ואני זוכר אותך כעוזרת ויועצת שלו, אחת שמסתובבת במשרד ראש הממשלה מלאת אנרגיות, כבחורה צעירה, ומתאמת פניות הציבור שלו, כמי שעבדה אחר כך עם מזכיר הממשלה והיועץ המשפטי של ראש הממשלה. אני חושב שזה היה בית-ספר שלאחר מכן גם הובלת אותו כמי שהובילה את עמותת "שלום,

מבחינתנו זו גם סגירת מעגל, הווי אומר, בסופו של יום אנחנו לא רק אוהבים אותך, אנחנו מעריכים אותך,

ומאחלים לך המון הצלחה. תודה ליושב-ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג. יעלה לנאום הבכורה חבר הכנסת אלי כהן.

אותנו: "דע מאין באת ולאן אתה הולך". לפני כחודש נפלה בחלקי זכות גדולה, להישבע אמונים לכנסת ישראל. לצד הזכות הגדולה יש גם אחריות עצומה, שכן כחברים בכנסת ישראל יש בידינו יכולת לקדם סדר-יום, לקבל החלטות שיחזקו אותנו ברמה הביטחונית והאזרחית, לקבוע חלוקת משאבים ראויה ולבנות תשתית לפיתוח עתידי לדורות הבאים. הכול במטרה ליצור חברה משגשגת, הנשענת על יסודות איתנים, הן בהיבט הכלכלי-חברתי והן בהיבט הביטחוני. את חיי התחלתי בעיר חולון, שורשי נטועים בה. גדלתי בשכונה שהייתה חלק מפרויקט שיקום השכונות שקידם ראש הממשלה הנערץ מנחם בגין, זיכרונו לברכה. המקום שבו גדלתי הוא זה שהשפיע עלי יותר מכול בהחלטה להצטרף לחיים הציבוריים. ראיתי את מי שהצליחו על אף המקום שממנו התחילו, אבל ראיתי רבים אחרים שלא הצליחו, פשוט כי לא הייתה להם הזדמנות אמיתית. אני באופן אישי זכיתי להצליח אף שלא הגעתי מבית שהיה משופע באמצעים או בקשרים, אולם הסיפור שלי לרוב לא מעיד על הכלל. ראיתי את הכוח שיש למדינה לסייע ולשקם, אבל גם את המקרים שבהם מעורבותה הייתה כל כך נחוצה, אך לא הייתה שם.

כמי שרוצים בשגשוגה של מדינת ישראל, חובה עלינו לקדם חברה שנותנת כלים לכל ילד להצליח ולממש את עצמו ללא קשר למקום במדרג הסוציו-אקונומי שממנו הוא הגיע. הבחירה שלי לעבור מהמגזר העסקי הנוח והמתגמל לחברות בכנסת הייתה כרוכה בלא-מעט לבטים. השיחה שלי עם משה כחלון ערב ההחלטה לעשות כן, באומרו לי שזו הזדמנות, הזדמנות אמיתית לעזור למאות-אלפי משפחות, הניחה בצד כל שיקול אחר. ראיתי לנגד עיני את חובתי לכל אותם ילדים שגדלים היום ושואפים שתהיה להם הזדמנות אמיתית לחיים טובים ואיכותיים. את משה כחלון אני מכיר כבר יותר מעשור, על רקע חקיקה שהוביל לטובת זכאי הדיור הציבורי בתחילת דרכו הפוליטית. עם הזמן גיליתי אדם מוכשר,

נעים הליכות, איש המחנה הלאומי, הנחוש ליצור כאן חברה בריאה וצודקת יותר. לכן הצטרפותי אליו הייתה עבורי אך טבעית. הדרך לצמצום הפערים החברתיים שהלכו והתרחבו בשנים האחרונות עוברת בראש ובראשונה במערכת החינוך. חוק חינוך חובה הוא כבר מזמן לא חינם. הירידה בשיעור הוצאות הממשלה ניכרת בכמות הגופים הפרטיים שנכנסים לחלל אשר מותירה הממשלה, בעיריות מבוססות שמעשירות את רמת החינוך ביחס לאחרות, ובהורים שבאופן פרטי דואגים לבצע השלמות למערכת החינוך הממלכתית. הפערים באים לידי ביטוי באוניברסיטאות ובחוגים המובילים בארץ, הנהנים מסבסוד ממשלתי אך ההטרוגניות של שכבות האוכלוסייה של התלמידים המשתתפים בהם הולכת ויורדת. ילד שהוריו לא יכולים לממן לו שיעורים פרטיים או ספרי עזר, ואין לו חדר משלו בשביל לעשות שיעורי בית, בחלק גדול מהמקרים יישאר מאחור. אותו תלמיד יפתח יום אחד עיתון ויגלה שתוצאות המיצ"ב שלו נמוכות יותר משל ילדים שגרים באזורים מבוססים, והוא יחשוב שהוא באמת לא מסוגל ליותר. אין מחשבה יותר מסוכנת מזו. אתם רוצים להגיד לי שילדים להורים עם פחות אמצעים הם פחות מוצלחים?

הם רק נזנחים בידי המדינה. מערכת החינוך, ובית-הספר במיוחד, אמורים לספק כלים לניידות חברתית. הבעיה היא שהמדינה לא מספקת פתרונות מלאים ובני-קיימא למציאות זו, ובחלק ניכר מהמקרים היא משמרת את הפערים החברתיים. לצערנו, הנתונים מלמדים כי חינוך ברמה גבוהה וחיזוק במקומות שבהם המערכת חלשה נקנים לרוב בכסף. חברה בריאה היא חברה שנותנת הזדמנות שווה לכל ילד וילדה, לא כזאת שמקבעת מעמדות סוציו-אקונומיים. הפערים בחינוך הם איום אסטרטגי על ישראל, וחובה עלינו להבין שזה תפקיד מרכזי ומהותי של המדינה. הפערים החברתיים טופחים על פנינו בעוצמה מדי כמה שנים באמצעות המחאות החברתיות וההפגנות בכיכרות. הקושי הוא כבר לא נחלתן של השכבות החלשות, והוא הולך ומתרחב וכולל את מי שמוגדרים מעמד הביניים. אזרחים שתורמים כל חייהם למדינה, מתגייסים, עובדים ומשלמים מסים, נאלצים היום לשלם גם על חינוך, על שירותים רפואיים, ועל דירה משלהם הם יכולים רק לחלום. פערים חברתיים אלו, שהלכו והתרחבו בשנים האחרונות, הם לא בהכרח נחלת העבר. אני יכול להעיד שלא עבר זמן רב עד שהצלחנו,

לרכוש דירה. הייתי אז קצין צעיר בצה"ל, והמשכורות שלנו היו ממוצעות. היום רכישת דירה היא בגדר פנטזיה. ללא עזרת ההורים, לא משנה אם אתה משרת את המדינה, עובד קשה ומשלם מסים, דירה נמצאת מעבר להישג יד. ואני שואל אתכם: האם כללי המשחק האלה הוגנים? מתפקידנו לדאוג למי שסיימו לשרת את המדינה ואף לסכן את חייהם למעננו. אנחנו צריכים לדאוג להם לא רק לעצם החיים, אלא גם לאיכות החיים. אסור למדינה לספסר בקרקעותיה, ואוי למדינה שבניה ובנותיה הנושאים בנטל אינם יכולים לרכוש דירה בלי להיות משועבדים לבנקים ולמשכנתאות. אנחנו כאן כדי לתת תקווה למאות-אלפי משפחות המבקשות לקנות לעצמן בית במחיר שפוי, ולאותם הורים שרוצים לראות את ילדיהם מתבססים, מקימים משפחה ובונים את בתיהם. נושאים אלה הם בנפשנו, כיוון שאין לנו ארץ אחרת. חברי חברי הכנסת, אי-אפשר לנתק את הסוגיות האזרחיות-חברתיות מהמגזר הכלכלי והעסקי, שכן סוגיית התעסוקה והשכר קושרת קשר עמוק בין העולמות.

אנו חייבים להסתכל על המגזר העסקי, כי שם המנוע של כלכלה צומחת.

חובתנו היא ליצור את כל התנאים שיאפשרו לתעשיות השונות ולמשקיעים הפוטנציאליים לראות בישראל מקום אידיאלי לשגשוג ולצמיחה, כך שניצור מספיק מקומות תעסוקה בשכר ראוי. לצערנו הרב, בשנים האחרונות אנו עדים לאווירה אנטי-עסקית, שמדירה השקעות חדשות מצד גופים מקומיים ובין-לאומיים. מאז "אינטל" לא הגיעה אף חברה בין-לאומית דומה להשקעה מהותית בישראל. רבים מאלו ששקלו להשקיע עשו "אחורה פנה".

חלק לא מבוטל מהמיזמים שנוצרו על-ידי מיטב המוחות היצירתיים בארץ, מעדיפים להמשיך להתפתח במדינות זרות מעבר לים במקום בארץ. במסגרת תפקידי הקודמים יצא לי להיפגש לא מעט עם משקיעים זרים שבאים לארץ, ובאופן טבעי ניסיתי לשכנע אותם להשקיע פה. מרביתם סירבו בנימוס, מהשיקולים הביטחוניים והגיאו-פוליטיים, אבל, לצערי, חלק גדול בחר שלא להשקיע בגלל היעדר המשילות, שינוי החוקים באופן תדיר והפופוליזם שתפס חלק נכבד מהשיח. משקיעים שאינם מחוברים לישראל מעצם היותם יהודים או ציונים, פשוט לא משקיעים כאן. זהו מצב בעייתי שפוגע בחוסנה הכלכלי של ישראל. צריך לזכור שאנו נמצאים כיום בתחרות עם מדינות אחרות על משיכת משקיעים. אולם אל תטעו, המשק הישראלי נהנה ממוניטין טוב, מהון אנושי מוביל וממספר גדול של חברות בין-לאומיות המרוצות מפעילותן בישראל. על רקע הוצאות הביטחון הגבוהות שלנו, שהן כורח המציאות וכפי הנראה יישארו גבוהות בטווח הנראה לעין, עלינו לעודד השקעות של גופים מקומיים ובין-לאומיים ולשווק את ישראל כיעד מועדף להשקעות. השקעות חדשות יסייעו בידינו להגביר את התחרות, ליצור מקומות עבודה חדשים בשכר גבוה ולמשוך מפעלים איכותיים לפריפריות שכל כך משוועות לכך. עלינו להיות אקטיביים ואטרקטיביים בעידוד השקעות בארץ אשר יובילו לצמיחה במשק. אדוני היושב-ראש, בעולם העסקי אתה נבחן ובא על שכרך בהתאם לתוצאות שאתה מציג בסוף התהליך או בסוף תקופה, ולא על התחזית או ההצהרות בתחילת הדרך. אומנם אנחנו בפרלמנט, שמקור שמו במילה parler, לדבר, אבל ראוי שגם כאן נפעל להציג תוצאות ולקבל החלטות אמיצות, ולא רק דיבורים וססמאות, במיוחד ערב בחירות. בסקר שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה נראה שככלל, מידת האמון שהאזרחים מביעים ברוב המוסדות ירדה עם השנים וגם האמון בכנסת נמצא במגמת ירידה. אני קורא לכולנו להחזיר את אמון הציבור בנבחריו. אני קורא לכם, חברי, בואו נהיה אחראים למה שאנחנו אומרים, ויתרה מכך, בואו נפעל לעמוד בהבטחות שעל בסיסן נבחרנו וזכינו לאמון הציבור. בואו ניצור פוליטיקה אחרת, כזאת שנבחנת בתוצאות, שחייבת לציבור, ולו בלבד, ככתוב במסכת אבות: "עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה". בהזדמנות זו אני קורא לעוד חברים מהמגזר העסקי, בעלי הצלחות מוכחות, שלנוכחותם כאן תהיה תרומה חשובה לחברה בישראל, לבוא ולהירתם לעשייה הציבורית, שדרכה אפשר להשפיע לטובת הכלל באופן המשמעותי ביותר. לסיום אני רוצה לומר כי הקמתה של מדינת ישראל אינה דומה להקמתן של מדינות אחרות. מעטים מול רבים נלחמו בנינו ובנותינו כדי לממש את עצמאותנו, על הזכות להקים מדינה יהודית ודמוקרטית לתפארת. עשינו דרך ארוכה ומרשימה לכל הדעות במהלך 67 השנים האחרונות. אני גאה להיות ישראלי, גאה במדינה החזקה והמבוססת שנבנתה, גאה בצבא החסון שלנו, במעצמה הטכנולוגית שאנחנו,

בסופרים ובחקלאים, גאה להיות ישראלי כפי שמתאפיין בישירות, בחום, בחריצות ובאומץ הלב, גאה בחוסן החברתי ובערבות ההדדית כפי שנתגלתה רק לאחרונה במבצע "צוק איתן"; אני גאה שנפלה בחלקי הזכות להיות אחד מ-120 נציגי העם בכנסת.

בצד תחושת הסיפוק אנו מחויבים להביט במראה ולהסתכל על עצמנו, נבחרי העם,

ראוי שגם אנחנו, חברי הכנסת, נצדיק את האמון שנתנו בנו ונזכור את אלו ששלחו אותנו לכאן. אני תקווה שאנו, חברי הכנסת העשרים, ותיקים וחדשים, נשמע את קולם של אלו התולים בנו את תקוותם ונייצר מנהיגות הבאה מן העם ופועלת למענו.

תודה לחבר הכנסת אלי כהן. יברך את חבר הכנסת אלי כהן השר סילבן שלום. אדוני השר,

אתה מוזמן לשבת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני שמח על הזכות שנפלה בידי לברך את חבר הכנסת אלי כהן אחרי נאום הבכורה שלו. אני יכול לומר לך שבנאום הבכורה עשית את הדבר שאני ממליץ לכל אחד כאשר הוא נכנס, מבלי שדיברת אתי, להתמקד בתחום שיש לו בו יתרון יחסי. חלק גדול, ואני אומר לכל חברי הכנסת, מחברי הכנסת מתהדרים בזה שהם עוסקים בהרבה מאוד נושאים שלא בדיוק קשורים אליהם. אבל ברגע שאתה מתמחה בתחום מסוים, שהוא גם מתאים למידותיך,

האפשרות שלך מזה לצמוח ולעסוק גם בנושאים אחרים לאחר מכן היא הרבה הרבה יותר גדולה. אני מכיר אותך שנים רבות. קודם כול, אני רוצה לברך את השר כחלון, שבחר אותך להיות אחד מחברי הרשימה, אף שבזה הוא גרע אותך מאתנו, ועל זה אני פחות מודה לו. הכול נשאר במשפחה. אבל אין ספק שהוא עשה בחירה נכונה וטובה. אני בטוח שאתה תייצג את אותו הדבר שאני מאמין בו, של כלכלה שהיא כלכלה חופשית,

עם לב רחום, עם האפשרות להבין ולדעת שלא כל דבר צריך לפעול רק לפי הספר, by the book, אלא יש גם אנשים מאחורי המספרים. שנינו גדלנו בפריפריה, אני בפריפריה גיאוגרפית, אתה בפריפריה חברתית, ושנינו יוצאי תנועת הליכוד. אתה יוצא תנועת הליכוד, אני עדיין בתנועת הליכוד. בינתיים? אני אמרתי בינתיים? אמרתי עדיין. מזה הסקת בינתיים. כותרת. בכל מקרה, אני חושב שגם כאן זה חלק מאותו מעשה גדול שנעשה לפני 40 שנה כמעט על-ידי מנחם בגין, שהדבר הראשון שהוא קיבל על עצמו היה לקחת את מודל פרויקט שיקום השכונות ולהגיד: בעצם גם שם יש אנשים שמגיע להם והם ראויים ויכולים להצליח, גם אם הם באים מבתים אולי קשי-יום, מעוטי הכנסה, וגם שם יש אנשים מספיק טובים וראויים שיכולים להגיע גם למחוזות כמו כנסת ישראל. אני לא יודע אם הוא חשב על זה, אבל גם כמו כנסת ישראל. ולראיה, גם בשכונת תל-גיבורים, שהייתה חלק מאותו פרויקט שיקום שכונות, צמחו אנשים, והרבה אנשים, טובים. ואתה היום יכול לשאת בגאווה את הדגל, לא רק של השכונה ולא רק של העיר, אלא של רבים וטובים שהיום צופים בנו ומסתכלים עליך. הם יכולים לראות בך דוגמה למה שהם היו רוצים להיות בעתיד, והם גם יכולים להאמין שהדבר הזה יכול לקרות.

החומה היא חומה בצורה. קשה מאוד להבקיע אותה. אני בכל חיי ניסיתי תמיד לפתוח את השער לאלה שבאים אחרי. אבל יש גם אנשים שבאים בכוח עצמם ויכולים בסופו של יום להוות גם מודל ודוגמה לצעירים רבים שיבואו אחריהם. אתה מתמחה בתחום הכלכלי, מתמחה בתחום שוק ההון, מתמחה בתחומים טובים שאני באמת חושב שיכולים להשפיע על כל אחד מאתנו. כאשר מדברים על יוקר המחיה, הוא בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. אפשר להוריד את מחירי החשמל ומחירי המים, כמו שזכיתי לעשות. אבל אפשר גם לעשות זאת על-ידי הורדת עמלות, כמו שמשה עשה, גם ברפורמה בבנקאות, גם ברפורמה בדיור ובתכנון הדיור, בדיור, וגם בדברים אחרים. אבל בסופו של יום, אני חושב שכל אחד שנמצא כאן יכול ליישם את מה שהרשימה הזאת, אני באמת מאמין בה, כי אני מכיר את האיש הזה הרבה מאוד שנים, את ראש המפלגה שלך, ואני יודע בדיוק לאיפה הוא רוצה להוביל. ואני חושב שאתה מהווה באמת את המודל של אלה שיכולים לתת יד ותרומה, אם במשרד האוצר, בוועדת הכספים או בכל מקום אחר שבו תהיה, אני לא יודע איפה אתה מתכוון להיות או איפה מתכוונים עבורך שתהיה, זאת גם אפשרות, אבל אני בטוח שבכל אחד מהמקומות האלה אתה תעשה עבודה טובה, עבודה ראויה שבסופו של יום תועיל לכל עם ישראל. כי המטרה שלנו, צריך לזכור, בסופו של יום, היא לקום בבוקר ולחשוב מה אנחנו עושים לטובת אזרחי ישראל. מובן שכל אחד רוצה לפעול כדי שידעו מה שהוא עושה, כדי שישמעו את מה שהוא עושה, כדי שהוא יוכל גם להתקדם הלאה, אבל שליחות היא קודם כול להבין שאתה נשלחת על-ידי ציבור רחב ושלם. אני אמרתי למשה: קיבלתם מעל 300,000 קולות שזה נתון מדהים בכל קנה-מידה, אבל זה לא רק אותם 300,000 קולות, כי היום אתה מייצג את כל עם ישראל, ואני בטוח שתדע לעשות את זה בצורה הטובה והראויה. אני רוצה באמת לאחל לך הרבה הרבה הצלחה. הצלחתך, הצלחתנו, הישגיך, הישגינו. ואני בטוח שתעשה זאת גם עבור השכבות החלשות אבל עבור כל עם ישראל, כי בסופו של דבר כולנו עם אחד. שיהיה לך בהצלחה.

אני מודה מאוד לחבר הכנסת סילבן שלום, שר הפנים והמשנה לראש הממשלה. ברכות גם לחבר הכנסת אלי כהן. בשם ותיקי הבית בירך אותך השר סילבן שלום. חברינו חברי הכנסת, אנחנו ודאי נמתין גם לראש העיר וגם לכך שהאולם והיציעים עוד יתמלאו. אני בינתיים מזמין את הנואם הבא בנאומי הבכורה, חבר הכנסת אורן חזן. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מודה ומתוודה, המעמד הזה מרגש אותי. כמי ששליחות ציבורית הייתה ועודנה חלק בלתי נפרד מהדנ"א של משפחתו, אין זה עניין של מה בכך עבורי לעמוד על דוכן הכנסת כמשרתם של אזרחי ישראל. עבורי מדובר בעוד שלב חשוב ומאתגר במיוחד, אבל במבט היסטורי מדובר בעוד שלב במסע, במסע האישי והמשפחתי שלנו בשירות הציבורי, באהבת ארץ-ישראל, עם ישראל ותורת ישראל, כאן במדינת ישראל שאני כל כך אוהב ומעריך. אי-אפשר לומר שהדרך שעברתי עד בחירתי לאחד מ-120 חברי משכן הכנסת, המייצג את הציבור בישראל, התחילה, כפי שחלקכם אולי חושבים, בפריימריז רק לפני כמה חודשים. הדרך שלי לכנסת התחילה הרבה לפני כן, היא עברה בכמה מהנקודות הרגישות והכואבות שידע מחנה הימין והעם בישראל כולו: ההתנתקות והשבר שבא בעקבותיה, פרשת חטיפת הנערים, שזעזעה מדינה שלמה, ובעיקר פגישה אחת עם אם מודאגת שהפכה למגינת לבנו לאם שכולה, ששינתה לי לגמרי את התוכניות. כתושב אריאל, וכמי שהתחנך בבית הדוגל בארץ-ישראל השלמה,

מההתנגדות האקטיבית לתוכנית הגירוש מגוש-קטיף וצפון השומרון. למעשה קטעתי באמצע טיול ארוך של אחרי הצבא בדרום-אמריקה כדי ללוות בשטח יחד עם חברי את ההתנגדות לגירוש. האמנתי עד הרגע האחרון שהתוכנית הנוראה שהובילה ממשלת שרון לא תצא לפועל. הפעילות האקטיבית הגיעה מאמונה שלמה בצדקת הדרך, אבל לצערי התוכנית יצאה גם יצאה לפועל. זכורים לי היטב, כאילו היה זה אמש, המראות המזעזעים של גירוש יהודים מביתם, הוצאתם בכוח על-ידי חיילים ושוטרים, הרס הבתים, פינוי בתי-הקברות,

תחושת שבר אמיתית. הרגשתי אז כי חרב עלי עולמי, תרתי משמע. אומר את האמת, התקשיתי להתאושש. התקשיתי להתאושש מהטראומה, לקחתי את זה אישית, ברמה הכי הכי עמוקה. כבר אז אמרתי לעצמי, באותו רגע, כנראה שאני עם העשייה למען המדינה גמרתי. אם זה מה שעשו למתיישבים הנפלאים הללו, לחלוצים האמיתיים, למגן האנושי, טובי בניה ובנותיה של מדינת ישראל, אני לא מעוניין להיות חלק מזה. הייתי פשוט מיואש. בשנה שאחרי נפצע אחי, לוחם גולני, במלחמת לבנון השנייה. גם כאן היה לא קל. כאשר גיליתי איך משרד הביטחון מתייחס לאלה שחירפו נפשם בתעוזה למען העם והמולדת קצת אחרי, וכמי שלמרות הכול העשייה עדיין זרמה ופעמה עמוק בקרב לבו, הובלתי יחד עם חברי את מאבק הסטודנטים, מאבק הסטודנטים הגדול שהיה, ואף הצלחנו להוביל לשינוי אמיתי בהשכלה הגבוהה בישראל.

כאשר הרגשתי שכולנו לא יותר מכלים בלוח שחמט פוליטי, ולא משנה אם אתה נאבק למען הכלל, וכלל לא למען עצמך, החלטתי שאני לוקח פסק זמן. נכנסתי לבועה של ייאוש, אותה בועה שקיימת אצל חלקים בציבור הישראלי. הפכתי לרגע לשופט סלון, כזה שיושב בבית ורק מבקר ומתלונן בדיעבד. עזבתי את העשייה למען המדינה והלכתי לעשות למעני. בקיץ 2014 חזרתי לביקור מולדת לרגל חתונה של בן משפחה. התכנון היה ביקור בזק וחזרה מהירה לחו"ל, אבל רק בישראל,

תוכניות לחוד ומציאות לחוד,

כמו שכולם יודעים, המציאות עולה על כל דמיון. חוליית "חמאס" חטפה את שלושת בחורי הישיבה. סדר-היום במדינה השתנה. משהו בלב אמר לי שאסור לי לחזור לחו"ל. משהו פנימי עוצמתי פשוט זרק אותי בחזרה למרכז העשייה הציבורית. מובן שלא יכולתי להישאר אדיש למשך זמן רב. באותם ימים, כל העם עקב בדריכות אחר החיפושים. אני החלטתי לארגן אוטובוס של חבר'ה צעירים מאריאל לחיזוק המשפחות בשעתן הקשה. המשכנו גם בפעילויות רבות למען החיילים בשטח במבצע "שובו אחים". מאותו ביקור, שבו קיווינו לחזק, אז, יצאנו נפעמים מתעצומות הנפש האין-סופיות, המידבקות. הגעתי למשפחתו של גיל-עד שער. המפגש עם בת-גלים שער, אמו של גיל-עד, זיכרונו לברכה, היה עוצמתי במיוחד. באותו זמן בת-גלים עוד הייתה אם מודאגת מאוד, שכעבור כמה ימים, לצער כולנו, תהפוך לאם שכולה. לעולם אני לא אשכח את המשפט הראשון שהיא אמרה לי, "למה אתה לא מחייך?", ואת החיבוק החם שהגיע מייד אחרי מאופיר, אביו של הנער. נתקלתי בזוג הורים שנושאים על כתפיהם את כל המהות של הדבר הנפלא הזה שנקרא העם היהודי,

זה הכה בי כרעם ביום בהיר. ישבתי בביתה של האם האצילית והמיוחדת הזאת, בסיטואציה בלתי נתפסת. אמרתי לעצמי: מה חשבתי כשנסעתי לחו"ל? פתאום הבנתי באמת שאין לי את הפריבילגיה הזאת שנקראת ייאוש.

להיות ברוגז עם המדינה שלי. אני, אורן חזן, צריך להיות כאן, בארץ-ישראל. זה הבית שלי, והשליחות שלי, ובעצם של כולנו,

קרה לי תהליך מאוד עמוק, אבל בכיוון ההפוך. אם אחרי ההתנתקות הייתי שקוע בצער, כמו צעירים אכפתיים רבים אחרים, באותו סוג של דכדוך,

עם כל הצער שבדבר, חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים,

גיל-עד ונפתלי, השם ייקום דמם, נתנו לי סטירת לחי, ואני הבנתי שהמקום שלי כאן, שהמעורבות והפעילות הציבורית הן חלק בלתי נפרד ממני, בלתי נפרד ממני ומהשורשים של משפחת חזן, אחת המשפחות השורשיות ביותר בליכוד, ויש לי עוד הרבה מה ועל מה להילחם כאן ולתרום. באותו רגע החלטתי שאני מוותר על אותה פריבילגיה שנקראת ייאוש וחוזר לעשייה ולמעשים ציבוריים, מעשים טובים. חברים, אם בת-גלים שער הייתה השוטר הטוב, שהחזיר אותי לארץ ולעשייה הציבורית, הרי השוטר הרע והמכוער שגם הוא גרם לי לסיבוב פרסה רציני הוא אותו ארגון שמאל קיצוני המכנה את עצמו בציניות לא מעטה בשם "שוברים שתיקה". נאמר במקורותינו "מהרסיך ומחרביך ממך יצאו", ואפילו המשפט הזה מתגמד לנוכח מצגת השקרים והכזבים של ארגון השמאל האולטרה-קיצוני, שנדמה שכל מטרתו להיות כלי שרת בידי אויבי ישראל ואויבי צה"ל. אני שואל את אנשי השמאל, שחלקם אף מכהנים כאן ומתייחסים לגיבובי השקרים והבדיות של אותו ארגון כאילו היו תורה מסיני: מה השנאה העצמית הזאת לכם? מהו יצר ההרס הזה, יצר ההרס העצמי, נגד בשר מבשרכם, הילדים של כולנו, צבא הגנה לישראל והילדים שמשרתים בו? החסרים בעולם ארגונים אנטישמיים שונאי יהודים, ארגונים פלסטיניים מנוולים, הרוקדים על דם יהודים, שצריך גם אתכם בקנוניה הזאת?

הגיע הזמן שתפסיקו לתת יד לרדיפת חיילי צה"ל, מגיני העם היהודי בארצנו, בטח ובטח כאן בבית-המחוקקים.

אני שואל אתכם. בימים האחרונים אני שומע חברי כנסת תוקפים את צה"ל,

בתוך הבית, בתוך המשכן, ולרגעים אני מרגיש כאילו אנחנו נמצאים בפרלמנט של הרשות הפלסטינית, ולא בכנסת ישראל. תתעוררו, שונאי ישראל לא צריכים אתכם, יש להם מספיק שנאת יהודים ושנאה למדינת ישראל, הם לא זקוקים לעזרה. העולם מלא עד אפס מקום באנשים כאלה, שכל השנאה הזאת כלפי מה שקורה במדינת היהודים, מקור מבטחם של היהודים בכל העולם, די לעשות את זה, בטח ובטח באותו שבוע שבו אנו מציינים את הניצחון על הנאצים, יימח שמם וזכרם. אני מודיע לכם, צה"ל הוא צבא העם, הוא לא אויב העם. אני לא אתן לאיש מכם לפגוע בחיילי וחיילות צבא הגנה לישראל. כל חייל שהולך לקרב ידע שיש מאחוריו אומה שלמה, חזקה ואיתנה, וכנסת חזקה, מגבה, מבינה, אוהבת, תומכת ומעודדת. מכאן אני שואל את חברי שר הביטחון, או יותר נכון אומר לך,

שר הביטחון: אני לצדך בכל מה שקשור לנושא הזה. צריך לעצור את אותם גורמים מסוכנים, משמיעת סודות מדינה, מקבלת פרטים מבצעיים משדות הקרב. הכיצד הם מעזים לפרסם נתונים בציבור, אפילו ללא אישור הצנזור הצבאי? אני מזכיר לכולכם,

אנחנו עדיין נמצאים בעימות. ביקורת היא דבר חשוב ומתבקש, במיוחד במדינות דמוקרטיות, אבל ביקורת לא נעשית על-ידי מי שלא מורשה לבצע אותה, בטח ובטח לא על-ידי אלה שממומנים בכספים עלומים. במקרה של "שוברים שתיקה", או בשמו האמיתי, "שוברים את צה"ל" אותו ארגון עוכרי ישראל המפרסם שקרים, כזבים ועדויות מפוברקות שנועדו לפגוע בחיילי צה"ל רק כי האמת לא מעניינת אותו. לא סתם התייחסתי בהרחבה לנושא.

בטרם נבחרתי לכנסת פעלתי יחד עם חברי מוועד מתיישבי השומרון פעילות סמויה במטרה להוציא את האמת על הארגון הזה. חברים, הכול עבד לפי התוכנית. לולא הייתי נבחר לכנסת ובעצם הופך ברגע לפנים מוכרות במדינה, הם לא היו רואים, לא היו מזהים אותי כמובן, לא היו עולים עלי, והתוכנית שלנו הייתה מצליחה. לשמחתי נבחרתי לכנסת ומכאן אני יכול להילחם בהם ובשכמותם ביתר יעילות, במטרה לקפד את ראש הנחש ולהוציא את "שוברים את צה"ל" אל מחוץ לחוק. חברי חברי הכנסת, אני יכול לעמוד כאן עוד שעה ארוכה ולספר לכם על המאבקים הגדולים שהספקתי לנהל ב-33 שנות חיי, אולם בחרתי להתייחס לאחד המאבקים שאני יותר גאה בהם, המאבק על ביטחון הנוסעים היהודים בתחבורה הציבורית ביהודה ושומרון. אני מבקש לספר לכם מעט על חיי המתיישבים בשטח שממנו אני בא, אצלנו קיימת מצוקה אמיתית, מציאות יומיומית שבה פועלים פלסטינים נוסעים יחד עם המתיישבים באוטובוסים. אני רוצה להדגיש, לכל מי שלא ער לנושא: לא מדובר בערביי ישראל שהם חלק בלתי נפרד מהעם הזה ומהמדינה הזאת, מדובר בפועלים פלסטינים, כאלה שעוברים בידוק בבוקר כשהם נכנסים, ובסוף היום היו אמורים לעבור בידוק בדרכם בחזרה. אליהם מתלווים לא מעט שוהים בלתי חוקיים. בדרך חזרה לביתם הם פשוט עולים היום בקלות על רכב, או יותר נכון, על אוטובוס ציבורי, ומסכנים את ביטחון התושבים, ובעיקר פוגעים בתחושת הביטחון שלנו,

בפועל נוצרה מציאות מסתובבת. המציאות היומיומית בישראל ומציאות הטרור שמתגבר מיום ליום לא יכולה לאפשר לנו, יש חשש אמיתי של אימהות לילדיהן, חשש של אבות לבני משפחותיהם, ובכלל חשש להשתמש בתחבורה, שהיא הכלי המרכזי אצלנו בהתיישבות. האוטובוסים שלנו, אזרחי מדינת ישראל, מממנים אותם בכספי המסים של כולנו, ומכאן שאנו זכאים לשירות תחבורה ציבורית הולמת וזמינה שעל המדינה לספק לנו כמו לכל אזרח בתל-אביב, בחיפה, באשקלון. פשוט אבדה תחושת הביטחון, והגיע הזמן להחזיר אותה.

יחד עם חברי מתיישבי השומרון החלטנו לשים לזה סוף. התחלנו במאבק, יצאנו לשטח, הפגנו מול אוטובוסים כאלה עם שלטים,

צעקנו בקולי קולות. אני מניח שלמאבק שלנו היה לבסוף חלק בהחלטה שקיבל ידידי שר הביטחון, יהודי ציוני אמיתי, שהפלסטינים יהיו מחויבים לחזור בסוף אותו היום דרך אותו מעבר שעברו בבוקר. יש פה אמירה ברורה. ולכל אלה שרוממות כבוד האדם וחירותו בגרונם, אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט: לא מדובר כאן באפרטהייד. מדינה מחויבת קודם כול לאזרחיה. אני יודע שאתם אוהבים לצקצק את זה, אבל זאת המציאות. כמו שאני, תושב ישראל, כשאני מחליט לטוס לחו"ל אני עובר בנמל-התעופה בן-גוריון בידוק, וגם כשאני חוזר אני עובר את אותו בידוק ומחתים את הדרכון, כך גם הרשות הפלסטינית ותושבי הרשות הפלסטינית, אותם אלה שנקבעו בהסכם אוסלו הארור שאת תוצאותיו אנחנו משלמים עד היום, עליהם לחזור לביתם, אחרי שהם באים לעבוד אתנו בדו-קיום, דרך בידוק ביטחוני. אין שום מדינה בעולם שהייתה מוכנה שגבולותיה יהיו פרוצים ושדרכם יוכלו מחבלים להגיע בכזאת קלות לכל חלק בארץ. דמם של תושבי ישראל אינו הפקר ודמם של מתיישבי יהודה ושומרון אינו פחות סמיך מדמם של שאר אזרחי מדינת ישראל. יכולתי להרחיב גם על היותי שייך למשפחה,

למשפחה המכובדת, של דור שני בכנסת, על פעילותי הסטודנטיאלית, על שירותי כקצין בחיל האוויר ועוד, אבל אני לא רוצה להלאות אתכם. אני בטוח שאמצא את הזמן והמקום גם מעל במה זו להרחיב ולדבר על סיפור חיי, סיפור חיי האמיתי, שהוא הרבה פחות מוכר מהפרטים הצבעוניים שכולכם שמעתם, ובחר מי שבחר להדגיש, ללא פרופורציה וקשר עם המציאות. אולם נדמה לי שהציבור בישראל כבר התרגל ללשון הרע שמציפים אותו בה. העובדה היפה מוכיחה זאת, גם בבחירות האחרונות הציבור בחר לתת את אמונו דווקא במי שהכי הושמץ על-ידי התקשורת,

אנשי הימין הלאומי, כבר נאמר: ככל שיכו בהם כן ירבו וכן יקבלו קולות. אדוני ראש הממשלה,

כמו כל חברינו כאן, עומד מאחוריך. אינני חושב שבתולדות ימיה של כנסת ישראל זכה חבר כנסת חדש לקבלת פנים כזו מהתקשורת הישראלית, שכל כך התרגשה, כל כך התפעמה מכך שדור שני למשפחת חזן,

משפחה ליכודית, מרוקאית, טריפוליטאית,

מצטרף לדורות השניים והמכובדים בכנסת: בגין, מרידור, שמיר,

כן, גם לוי, יש גם אחד כזה, וחזן. הדבר הטוב מכל זה הוא שהיום אני יכול לשרת את הציבור שפונה אלי בהמוניו הרבה יותר מאשר הייתי עושה לולא הייתי פנים מוכרות. לסיום, נבחרתי על-ידי ציבור גדול בפריימריז הגדולים שהיו בבחירות האחרונות בהשתתפות של 100,000 מתפקדי הליכוד. קיבלתי יותר קולות מכל חברי הכנסת החדשים בתנועת הליכוד, שהיא המפלגה הגדולה והדמוקרטית ביותר בישראל. באתי להרבה שנים של עשייה, ובהן אני מתכוון להתמקד בקדנציה הזאת,

כנציג הדור הצעיר, בעשייה למען הצעירים,

התלמידים וילדי הגנים.

מכיר את המצוקות והקשיים היומיומיים. אכנס בנחישות בעובי הקורה בכל הקשור לפתרונות של יוקר מחיה, דיור בעיקר לזוגות הצעירים, יחד עם שרי האוצר והשיכון, ואם יש צורך אזעזע את אמות הספים של הכנסת. חברים, אני לא באתי להיות נחמד. באתי לעבוד ולהביא תוצאות לבעלי-הבית שלי, אתם, הציבור בישראל, שאצלכם אני עובד, לכם אני מחויב ואתכם אני אשרת. באתי לשרת אתכם, תושבי הדרום והפריפריה, בכל שבוע אני מסייר במקום אחר. באתי לשרת אתכם, המתיישבים, כנציג האותנטי של המתיישבים בארץ-ישראל השלמה כולה. רבי עקיבא היה אומר: "ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה"; בשבילי זו דרך חיים. לסיום נאום הבכורה שלי הייתי רוצה לצטט משפט, או כמה משפטים, מתוך תפילתו של שליח הציבור ביום הכיפורים לקדוש-ברוך-הוא, תפילה שכולה יראה וענווה, שני מוטיבים שאני מאמין שאנו, שליחי הציבור, מחויבים לאמץ יום-יום: "באתי לעמוד ולהתחנן לפניך על עמך ישראל אשר שלחוני, אף-על-פי שאיני כדאי והגון לכך. לכן אבקש ממך, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ה' אל רחום וחנון, אלוהי ישראל, היה נא מצליח דרכי אשר אנוכי הולך לבקש רחמים עלי ועל שולחי. וכל צרות ורעות הפוך לששון ולשמחה, לחיים" לחיים, "ברוך שומע תפילה". אני רוצה גם להודות לאבי חבר הכנסת יחיאל חזן, ולאמי אביבה גואטה חזן, לאחי עמרם עמרי ואחותי לילה ליהי, שלולא התמיכה והעזרה שלהם לא הייתי עומד כאן, אני רוצה להודות לקדוש-ברוך-הוא ולהודות לכם, עם ישראל. תודה רבה.

לא, לא, לא, אין מחיאות כפיים. אין מחיאות כפיים בכנסת. תודה לחבר הכנסת חזן. ביקשה לברך אותו השרה גילה גמליאל, אנחנו נעשה את זה אחרי הטקס לציון יום ירושלים. נא לשבת, חברי הכנסת. השרה גמליאל תדבר אחרי הטקס.

חברי הכנסת. חברי הכנסת, אני מתכבד לעבור לציון יום ירושלים.

אני מאחל לך, אבל עוד לא, אדוני יושב-ראש האופוזיציה המיועד חבר הכנסת יצחק הרצוג, חברי הכנסת בהווה ובעבר, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, שמבלה אתנו כאן יום ארוך בכנסת בכמה ישיבות, ורעייתו, מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, מנכ"ל הכנסת רונן פלוט, סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ירושלים, יושבי-ראש ומנהלי המינהלים הקהילתיים, יקירי העיר ירושלים שנמצאים כאן אתנו, משפחות שכולות, חברי הוועד המנהל וחברי האספה הכללית של גבעת-התחמושת, חיילים, תלמידים, קהל נכבד, אנחנו מעלים היום את ירושלים על ראש שמחתנו ומציינים מלאות 48 שנים לאיחודה מחדש של העיר. העיר שחוברה לה יחדיו רעיונית, שבה וחוברה גם מעשית. ירושלים עבורנו היא הרבה יותר מעיר, הרבה מעבר למקום גיאוגרפי. זו העיר שהייתה מקור הגעגועים והכיסופים, מושא התקוות והתפילות של בני עמנו בכל מקום שהם, ששמחו בשמחתה והצטערו בצערה, בהיותם בגלות בבל, שם ישבו בזוכרם את ציון, ובהיותם בגלות ספרד, כשלבם במזרח והם בסוף מערב. השורות שכתב אביגדור המאירי, "מאה דורות חלמתי עלייך, לזכות לראות באור פנייך", אינן רק מליצה. עיני הכול היו נשואות תמיד לעיר שזכתה לכינוי "אורו של עולם". קשה להאמין, אבל כמעט יובל שנים כבר חלפו מאז אותם רגעים מרוממים שבהם שינתה ההיסטוריה את פניה, כאשר שב והדהד קול השופר בכותל המערבי לאחר הקריאה הנרגשת ברשת הקשר: "הר-הבית בידינו". מאז "חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר", כלשון הזהב של נעמי שמר, ירושלים איננה עוד כשהייתה. צלפים ירדנים כבר אינם מאיימים תדיר על תושבי העיר, גדר תיל איננה פוצעת את לבה, ויהודים אינם צריכים עוד להסתפק בתמונות כדי לשוטט בעיר העתיקה או לגעת באבני הכותל. מכובדי, סוד גלוי הוא שירושלים היא עיר מורכבת. יש בה מן הקסם של ישן וחדש, של הוד קדומים עתיק יומין לצד רכבת קלה ותעשיות מודרניות. אוכלוסייתה מגוונת להפליא, פסיפס של מגזרים ודתות. אומות העולם נושאות אליה עיניים ורואות בה אף הן מקום מקודש וייחודי. ביום שחרור ירושלים עלינו לשוב ולהעמיד במוקד את ירושלים כעיר הבירה של ישראל ולפעול כדי שהיא תוסיף ותהיה כזו בכל המובנים: שהיא תוסיף ותשגשג, שתהיה אבן שואבת לתושבים, גם לצעירים, שתרחיב את היצע המגורים ומקומות העבודה. אני מבקש לשבח מכאן את ראש העיר ירושלים ניר ברקת על מאמציו הרבים להוסיף ממדים שלא תמיד ראינו בה, כגון בתחומי התרבות והספורט. ואי-אפשר שלא להתרשם מהתנופה הגדולה של פיתוח תשתיות ותחבורה, הן בעיר עצמה והן בדרכי הגישה אליה, לצד תוכניות משמעותיות שעוד יצעידו אותה קדימה. חברי הכנסת, האהבה הגדולה שלנו לעיר, אסור לנו שתסמא את עינינו מלבקר את הטעון ביקורת ושיפור. המלאכה בעיר הזו עודה מורכבת ורבה, הן בכל הקשור לעידוד ההגירה החיובית לעיר ובפיתוח מקומות תעסוקה, והן בטיפוח יחסי האמון בין הציבורים והמגזרים. מעל לכול, היה ונותר האתגר הגדול, לשמר בה את היציבות הביטחונית ואת "שלום הבית", בתוך הרגישות הקבועה, המביאה לעליות ומורדות

חברי הכנסת, המונח ירושלים המאוחדת, אסור לו שיישאר רק על הנייר. זו איננה יכולה להיות רק ריבונות דה יורה, חייב להיות לכך גם ביטוי ממשי,

לירושלים גם פוטנציאל ענק בהובלת תחומים חדשניים, ובהם ביו-טכנולוגיה, מחקר, היי-טק וההשכלה הגבוהה. את כל אלו חובה לפתח ולטפח. לעתים, מתוך המחלוקות על ירושלים ועל רקע שגרת יומה, אנחנו נוטים לשכוח את עילת חגיגת יום ירושלים, את העובדה שזכינו לראות בהתגשמות חזון הנביאים: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אני מקווה שמתוך דאגה לעיר ולמקומה המיוחד, נשכיל להעניק לה את המשאבים הנדרשים ואת היחס שהיא ראויה לו. ברכות לירושלים ולתושביה. חג ירושלים שמח. אני מתכבד להזמין את כבוד ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לשאת דברים. אחריו יעלה ראש האופוזיציה המיועד, חבר הכנסת יצחק הרצוג. מכובדי יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, יושב-ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, השרים וחברי הכנסת, ראש העיר הנמרץ של ירושלים ניר ברקת ורעייתו, לוחמי צה"ל בעבר ובהווה, משפחות שכולות יקירות, יקירי ירושלים, תלמידים, אזרחים נכבדים, 48 שנים ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל. כך היה וכך יהיה. לפני 48 שנים לחמנו מלחמת מגן מופלאה שבמהלכה איחדנו את ירושלים. המלחמה ואחריתה חשפו את עומק כיסופינו לירושלים ואת כוח הרצון האדיר שלנו

מאז ימי התנ"ך, עד הרצל, עד ימינו אנו, תמיד ידענו שאין ציונות בלי ציון, ואין ציון בלי ירושלים. ירושלים שלפני מלחמת ששת הימים הייתה עיר חצויה, שסועה ופצועה. חברי היקר אורי אליצור, זיכרונו לברכה, מהבכירים בעיתונאי ישראל וראש לשכתי לשעבר, מתאר בספר חדש שיצא לזכרו את ילדותו כאן בשנות ה-50: ירושלים שלי, הוא כותב, הייתה עיירה קטנה, עייפה ומוזנחת, מלאת מגרשים ריקים, קוצים וגרוטאות. עיר של שטח הפקר וגדרות תיל חלודות. כמו ילדים עניים של עיר נמל, שיורדים לחוף להסתכל בספינות שלעולם לא נפליג בהן, היינו נמשכים אל הגדרות של מעבר-מנדלבאום, בוהים בפלא של אנשי או"ם וצליינים שעוברים ל"שם". הכול היה אסור, בלתי אפשרי. ארץ אויב. רוב גדול ומכריע בציבור הישראלי לא רוצה לחזור לאחור, לימים שבהם עמדו צלפי הלגיון על חומות בירתנו. ואני זוכר כנער, שהם היו צולפים אל לב העיר. וגם משום כך, ירושלים לא תחולק עוד. היא לא תשוב להיות קו חזית ועיר ספר. סילקנו מתוכה את הגדרות,

הביצורים והמוקשים. איחדנו את קרעיה, חיברנו בין חלקיה. אין זה אומר שהחיבור הוא מושלם, אין זה אומר שאין קו תפר, אין זה אומר שאין בעיות, אין זה אומר שאין משימות. יש, והן רבות. יש הרבה מה להשלים, יש הרבה מה לשפר, אבל אחורה איננו חוזרים. ירושלים שוכנת בטבורה של מדינת ישראל, ובתוכה לא ישב אף אויב, אויב ששואף לחסל את המדינה. אני חושב שיש כאן הסכמה רחבה. אני שומע גם קולות אחרים, לפעמים אני שומע גם קולות אחרים בתוך הקולות האחרים. זו הזדמנות, ידידי ראש האופוזיציה, להבהיר את עמדתך. בבחירות צוטטת כמי שאומר: אני רואה את ירושלים משמשת שתי בירות פוליטיות: במזרח ירושלים, בירת המדינה הפלסטינית, ובמערב העיר, בירת המדינה היהודית. מצד שני, אמרת גם במערכת הבחירות: אשמור על ירושלים מאוחדת. אני חושב שיש כאן הזדמנות להבהיר, מהי עמדתך האמיתית? האם אתה בעד ירושלים מאוחדת, או בעד חלוקתה של ירושלים לשתי בירות? ועוד דבר חשוב, האם אתה תומך בבנייה בכל חלקיה של ירושלים? כי לפני כמה חודשים, כשבנינו בשכונות היהודיות של ירושלים, אם אינני טועה בגילה, חברים, חברות, בכירים ובכירות במפלגתך, ביקרו בחריפות את הבנייה הזאת. לי יש עמדה ברורה, ראש הממשלה, תשמור על כבודה של ירושלים. בנאומים שלך אפשר למצוא הרבה יותר סתירות. אנחנו בונים בירושלים. אני הוריתי לבנות את שכונת הר-חומה. היום יש בה עשרות-אלפי תושבים. עיר בתוך עיר. יצחק רבין חתם על הר-חומה.

אנחנו בונים ברמות, אנחנו בונים בגילה, אנחנו בונים בפסגת-זאב, אנחנו בונים ברמת-שלמה. אנחנו בונים בתוך העיר ואנחנו בונים בשכונות הקצה. אנחנו גם בונים בשכונות הערביות של העיר, אבל כפי שאמר הנשיא ריבלין אתמול, ובצדק, צריך לבנות שם יותר, לשפר יותר. ונבנה יותר ונשפר יותר לרווחת כל תושביה של ירושלים. איננו בונים בירושלים כדי להתעמת עם הקהילה הבין-לאומית, אז למה מפנים חמש, וראש הממשלה, אנחנו עושים זאת, למה מפנים חמש משפחות משיח'-ג'ראח, אנחנו עושים זאת, במקום 400,

אדוני ראש הממשלה, רק שנייה. חבר הכנסת מרגלית, כן. ושאר חברי הכנסת, אנחנו בדיון מיוחד לכבודה של ירושלים. ראש הממשלה, אנחנו בדיון מיוחד, להציג אותנו כאילו אנחנו נגד, לכבודה של ירושלים. מנצל את הנאום להסתה. תכף ידבר יושב-ראש הסיעה שלכם, ממש לא מכובד להפריע לדובר. אם אתם רוצים שנחיל צנזורה לפני הנאומים, זו הצעה מעניינת, אבל עלי היא לא מקובלת. אז נא לאפשר לדוברים לומר את דברם. ממש לא מאמין שאני אצטרך לקרוא לסדר בדיון מיוחד. ממש לא מאמין שאני אעשה את זה.

תודה, ואני מבקש להפסיק את קריאות הביניים. בבקשה, אדוני ימשיך. איננו בונים בירושלים כדי להתעמת עם הקהילה הבין-לאומית. אנחנו עושים זאת באחריות ובשיקול דעת, כי זו זכותנו הטבעית. אנחנו בונים בירושלים כפי שבונים בוושינגטון, בלונדון, בפריז וברומא. חברי הכנסת, לאורך ההיסטוריה הייתה ירושלים בירתו של העם היהודי בלבד. עמים אחרים שלטו בה, אבל לא הפכו אותה לבירתם. בירושלים יש אתרים קדושים לבני כל הדתות: ליהדות, לנצרות ולאסלאם, ואנחנו שומרים עליהם מכל משמר. לא ניתן שבירושלים ייראו המראות של חילול אתרי פולחן שאנחנו רואים בחלקים אחרים של המזרח התיכון. צריך להדגיש: כמרכז מדיני, כבירה של עם, ירושלים הייתה בירתנו בלבד, מאז ימיו של דוד המלך לפני 3,000 שנה. זאת עובדת יסוד, אך יש מי שמנסה להכחיש אותה בשיטתיות. מנסים להכחיש את הקשר העמוק, לטשטש, להעלים, את הקשר העמוק שלנו לירושלים, וגם את העובדה שהיא עיר פתוחה וחופשית לכל הדתות. אני שואל: איך אפשר להכחיש זאת? הרי אבות האומה היו בירושלים. הזכרתי את דוד המלך, את ישעיהו הנביא, את מלכי ישראל, נביאי ישראל, המכבים, שני בתי-מקדש שעמדו על תלם בפאר ובהדר. את זה מכחישים היום בעולם.

ויהודים הרי בכל העולם, נו, התפללו במשך דורות: לשנה הבאה בירושלים הבנויה. ואני כן אומר לך, חברת הכנסת: יש מי שמתכחש לזה, ואומרים,

הרבה, אביא לך בפעם הבאה ציטוטים על ציטוטים, שאומרים שאנחנו בכלל לא היינו פה, הייתם לפנינו ויהיו כאן אחרינו, ירושלים תחולק. אז אני אומר לכל אלה שאומרים את זה: החלק הראשון לא נכון, החלק השני לא יהיה. גם את זה אני אומר. כי עינינו הרואות שהמערכה על ירושלים לא הסתיימה כשהונף דגל ישראל על הכותל המערבי. מאז ועד היום יש מי שרוצים להפקיע את זכותנו על ירושלים, להפקיע אותה מידי ישראל, והתופעה הזאת מתגברת בשנים האחרונות בשל עלייתה והתפשטותה של הקנאות האסלאמית. קנאי האסלאם הקיצוני מתחרים ביניהם מי יהיה קיצוני יותר, חסידי הח'ליפות הזאת מול חסידי הח'ליפות האחרת, כולם תובעים את ירושלים לעצמם, וכולם רוצים לנשל ממנה אחרים, לנשל ממנה את בני הדתות, לנשל ממנה את החופש, לנשל ממנה את זכות הבחירה והתפילה. ומי ששומר על ירושלים פתוחה, חופשית וסובלנית, זו ישראל הדמוקרטית, ורק היא. אני חושב שכל אחד יכול להבין מה יקרה, לו נשמע לעצות שנפנה את ירושלים, או חלקים ממנה, נמסור את המקומות הקדושים לריבונות אחרת. הרי אנחנו מסתכלים במזרח התיכון, ואנחנו יודעים מה נכנס לשטח המתפנה: איזה קיצונים, איזו אלימות, איזו פראות, איזו ברבריות. ומה שעומד מנגד זה רק כוח אחד: לא גרנטיה בין-לאומית, לא ערבות כזו או אחרת, לא נייר כזה ולא אמירה כזו. הדבר היחידי שמבטיח את אופייה החופשי של ירושלים, את חופש הפולחן, את הליברליות, זו ריבונות ישראל. בשנה האחרונה התרבו מעשי האלימות והטרור בירושלים, בין השאר בגלל הסתה פרועה, שמטרתה לסחוף את ירושלים למערבולת הדתית שמטלטלת את המזרח התיכון. יש לנו אחריות גדולה בעניין זה. אנחנו פעלנו כאן בשיקול דעת, כולל מול חברי הכנסת ומול שרים, ואמרתי: יש ימים, יש שבועות ויש חודשים שלא עולים להר-הבית.

והלכתי לירדן, ופגשתי את המלך עבדאללה, יחד עם שר החוץ האמריקני קרי, ושוחחנו עם נשיא מצרים א-סיסי, ואמרנו: בוא נמצא את הדרך להרגיע, כי אנחנו רוצים להרגיע, אנחנו רוצים את ירושלים שקטה, שלווה. זה היה מהלך, המסיתים והמפגעים לא ישיגו את מבוקשם, כי מולם אנחנו מפעילים יד ברזל. הנביא צפניה אומר: "ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי אל ירפו ידיך". איננו יראים, ידינו אינן רפות. מי שמסרב להכיר בקיומה של ישראל כמדינה יהודית, ודאי שממאן להשלים עם היות ירושלים בירת ישראל. הרי הא בהא תליא, התביעה על ירושלים מסווה את תביעתם האמיתית של אויבינו, לשלול את עצם קיומה של המדינה. וזה לא יקרה, רבותי. ירושלים היא בירתנו, כך היה וכך יהיה. כל מי שמבקר בירושלים, ואני שמח לומר שהמונים עושים זאת, רואה שהיא איננה שוקטת על שמריה, היא מתחדשת בלי הרף, היא תוססת, היא משנה את פניה. לימוד תורה בצד טכנולוגיה גבוהה, כי מציון תצא תורה, ומציון יוצאת גם הרבה תוכנה. ראו את הדרך העולה לירושלים: היא נפתחת ומתרחבת. אנחנו חוצבים בהר, משדרגים נתיבים, מניחים מסילות רכבת. ראו את חוצות ירושלים: הם שוקקים מבקרים.

המוזיאונים, שוק מחנה-יהודה, הקניונים. בהנהגת ראש העיר ניר ברקת אנחנו מקימים בירושלים פנינות חן תרבותיות, כמו הספרייה הלאומית החדשה, זה ממש כאן, כמה מטרים מכאן, פנינת חן ותרבות אמיתית, והקריה לחקר הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל. אנחנו גאים בירושלים. אנחנו מודים על הזכות שנפלה בחלקנו לתרום לבניינה, ואנחנו נחושים לשמור עליה, שלמה, מאוחדת, חופשית, פורחת, בריבונותנו. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו היום, בכל יום, תמיד. אני מודה לראש ממשלת ישראל, חבר הכנסת בנימין נתניהו, ומתכבד להזמין את חבר הכנסת יצחק הרצוג, יושב-ראש האופוזיציה המיועד. בבקשה, אדוני. כבוד יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרים, חברי הכנסת בהווה ובעבר, ראשי השדולה למען ירושלים בכנסת, ידידי אראל מרגלית,

נחמן שי, אורי מקלב ומרדכי יוגב, מנכ"ל הכנסת, סגני ראש העיר וחברי מועצת העיר, וכמובן נכבדנו ראש העירייה ניר ברקת ורעייתו, יושבי-ראש המינהלים הקהילתיים, יקירי העיר ירושלים, משפחות שכולות, חברי הוועד המנהל וחברי האספה הכללית של גבעת-התחמושת, חיילים, תלמידים, קהל נכבד, במוצאי יום העצמאות הי"ט למדינת ישראל, לא הרחק מן המשכן הזה, ב"בנייני האומה", בקעו לראשונה צליליו של שיר שהרטיט ושבה את הלבבות והפך מייד לנחלת העם כולו, שני רק להמנון הלאומי: "ירושלים של זהב". "ירושלים של זהב" העדי שנתן רבי עקיבא לאשתו רחל הושאל מן האגדה והוסב בהשראתה הנבואית של המשוררת נעמי שמר לכתרה של עיר הנצח. שורותיו הקסומות ונעימתו הזכה פרטו על מיתרי הנפש, וקולה הענוג של שולי נתן, חיילת צעירה וזמרת אלמונית עד לאותו רגע, העניק לשיר כנפי מעוף עד קצווי תבל. איש בישראל לא פילל ולא העלה בדעתו באותה שעה כי שלושה שבועות מאוחר יותר יהיו כיסופי השיר אל העיר השרויה "בתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה" למציאות פלאית. "קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים", הצטנעה נעמי שמר, אך בשרשרת ארוכה אין-סופית של שירי התפילה והערגה לירושלים בכל הדורות העפילה שירתה אל המקום הראשון במצעד. כל פעם שאני שר את השיר הנפלא הזה לבי מתמלא תחושות אהבה אין-קץ לעיר שאני באופן אישי, אם יורשה לי בביטוי שגור, ידידי ראש העיר,

"ירושלים של זהב" עיתויו והתגשמותו המיידית היה בעל ממד על-היסטורי, מיסטי כמעט, צפון ונעלה מכל הסבר רציונלי. כזאת הייתה תחושתם של לוחמי ירושלים הנפעמים ברחבת הר-הבית ומול אבני הכותל. אני חש חובה מוסרית להזכיר במעמד זה את מי שהיה מצביאה של אותה המערכה, הרמטכ"ל יצחק רבין, שהכין את צה"ל היטב ופיקד עליו וניצח על המערכה כולה ועל שחרור ירושלים.

שהקדיש את כל חייו, מנעוריו ועד יומו האחרון, לתקומת המדינה, לביטחונה ולשלומה, מה עוד אפשר לומר על ההתנקשות הקטלנית בו, בידי איש נתעב ונקלה מבני עמו, מלבד לזעוק את זעקתו של הנביא ירמיהו: "שֹמו שמים על זאת". אדוני היושב-ראש, ירושלים היא כרך רבגוני שוקק, קוסמופוליטי, העיר הגדולה ביותר בישראל. מעולם בכל תולדותיה לא חוותה ירושלים חופש דת ומצפון ופולחן כפי שמתקיים בה זה 48 שנה. מעולם לא הייתה ירושלים כה רוויה ועשירה במוסדות תורה, מדע, תרבות ופנאי, כה שופעת קסם, אבן שואבת למיליוני תיירים ולמבקרים בשעריה ובאתריה ובמקומותיה הקדושים לבני האמונות השונות. ירושלים לעולם לא תיחצה שנית, לא בשדות מוקשים וגדרות תיל. בירת ישראל תהיה תמיד עיר עברית גדולה, רבגונית, שוקקת, משגשגת, פורחת ומתפתחת, מוקד אמונתו ולב-לבו של העם היהודי לדורותיו, עבר, הווה ועתיד. כנסת נכבדה, מלחמה היא מלחמה, ואף לניצחון במערכה המוצלחת ביותר שבה אוחדה העיר היה מחיר שאין יקר הימנו. הדרך להשגתו רצופה הייתה גבורה והקרבה, דם ושכול. על בשרנו למדנו, שש שנים מאוחר יותר, כי אסור להתבסם ולהסתחרר מתרועות הניצחון וללקות בשיכרון כוח. לפיכך על ראש ישיבה חגיגית זאת של הכנסת יעלה זכר יקירינו וגיבורינו חללי המלחמות והטרור, זכר אובדן החיים שאין להם תמורה ושכול המשפחות שאין לו ניחומים. אכן, יש ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, יש ירושלים של זהב ויש ירושלים של ברזל ושל עופרת ושל שחור, כפי שכתב הצנחן הלוחם ההוא. ירושלים היא זו גם זו. ירושלים של מעלה היא זו של מילים רוממות: קדושה, נס, גאולה ונצח, ירושלים של מטה, ירושלים שיש בה גם עפר ואבן, מציאות חיים מורכבת של אורות וצללים, של הוויה מעשית יומיומית בעודנה שרויה בלב הסכסוך. 48 שנה אחרי 1967 איננו רשאים להוסיף ולדבר גבוהה-גבוהה ולטייח במלל נבוב את בעיותיה של בירתנו. עוד שנתיים יובל שנים לאיחוד, ואין באמת איחוד. ירושלים היא עיר שלמה אבל גם מחולקת, עיר שחוברה אבל נותרה מפורדת, עיר שאוכלוסייתה דו-לאומית ואמונותיה נבדלות, עיר שיש בה פער עמוק בין מזרח למערב. קל מאוד להכריז ולהישבע: ירושלים המאוחדת, השלמה, בירת ישראל לנצח נצחים, אבל לעשותה באמת כזאת הלכה למעשה בירושלים של מטה, אין די בהכרזות. כוונות טובות יש לרוב, ולא מעט, יש להודות, גם נעשה, אבל המציאות בשטח היא של אחדות מדומה, לא אמיתית, רחוקה מאוד מן ההכרזות הגדולות. לא חסרים גם מי שמוסיפים מוקדי חיכוך מתוך אידיאולוגיה לאומנית, אך בסתירה חריפה לחזון השלום ולחיבור בין חלקי העיר. "ירושלם הבנויה כעיר שחֻברה לה יחדו", כתב דוד המלך, ובאותה נשימה הוסיף: "שאלו שלום ירושלם". הסכנה החמורה ביותר לשלמותה ולאחדותה של ירושלים בירת ישראל היא סכנת הקנאות, הקנאות הלאומנית והקנאות הדתית. ראינו השנה מעשי טרור נפשעים מצד אלה המנסים לפגוע באחדות העיר תוך גילוי שנאה לישראל ופיגועי טרור. ומנגד ראינו גם כאלה בצד היהודי החותרים במעשיהם תחת אחדותה של ירושלים. פגיעות חמורות וגזעניות בתושבים ערבים תמימים זורעות שנאה ופירוד בעיר. אסור להניח למיעוט הקנאי לנצח את ירושלים ולהופכה, חס וחלילה, לעיר מסוכסכת ללא תקנה. ולך, אדוני ראש הממשלה, לאור הערתך, לא משביתי שמחה אנחנו ביום חגה של ירושלים. בכל פעם שאנחנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו אנחנו גם דואבים את חורבנה, אם בצום ואם בשבירת כוס זכר לחורבן הבית.

ביום הזה חובתי וחובתנו להתריע באשר לאופייה ולעתידה של ירושלים, כי לקחי החורבן ההוא מלווים אותנו עד עצם היום הזה. קל במיוחד לצייר, כפי שעשית בבחירות, את מי שמעלה את אתגרי ירושלים, כולל האתגר הדמוגרפי שלה, כמי שיכניס נגמ"שים לכותל או יחלק את ירושלים. אבל מדיניות בת-היענה שלך הקיימת היא זו שמפרקת את ירושלים. במשמרת שלך, אדוני ראש הממשלה, אנחנו עדים לתופעות חמורות במיוחד הנובעות מן המצב הזה. במדיניות שאתה ממשיך בה כל העת אתה ממשיך ומסכן את אחדותה וטובתה של ירושלים, כיוון שאתה הוא זה ששם, גם היום, את סימני השאלה סביב אחדות ירושלים. אולי אתה נהנה מזה פוליטית, אבל ירושלים היא זו שסובלת. לכן אמרתי, זו הייתה כנראה התחלקות לא צפויה, "נתניהו מאוחדת", אבל האמת היא שאנחנו מאמינים ודוגלים כל העת, בתור התנועה שאיחדה את ירושלים, גם בירושלים המאוחדת. יש בישראל הסכמה לאומית רחבה מאוד, כמעט מלאה, שירושלים בירת ישראל שוב לא תופרד ולא תחולק. יש קווים אדומים חוצי מפלגות בנושא ירושלים. צר לי מאוד שאתה הוא זה ששם את השאלה הזאת על סדר-היום כאילו בכוונת מכוון. אבל האם פירוש הדבר שירושלים תיוותר לעד סלע מחלוקת מדיני? האם פירוש הדבר שנגזר על ירושלים להישאר עיר מפולגת ומסוכסכת? חלילה. ההחמצות עד כה אינן פוטרות אותנו מחובתנו לחתור בעקשנות ובהתמדה להשיג בסופו של דבר את השלום המיוחל בירושלים הנצחית. מכובדי היושב-ראש, הרבה נאמר ונכתב על ירושלים, שהערך שלום טבוע בשמה. עיר השלום, כפי שכונתה ירושלים, ידעה בתולדותיה הארוכות בעיקר מלחמות וסכסוכים. אבל מאותה ירושלים שלנו בקעו חזונם ובשורתם של נביאי ישראל על שלום עולמי וכלל-אנושי: "לא ישא גוי אל גוי חרב"; ועל סובלנות ואחווה בין כלל הדתות והאמונות: "כי ביתי בית תפילה יקרֵא לכל העמים". זהו החזון המוסרי שאליו צריכה ישראל לשאת את עיניה. אך אנחנו, לדאבון הלב, כל כך רחוקים ממנו היום. בפרשת השבוע, בפרשת בחוקותי שקראנו שלשום נאמר: "ונתתי שלום בארץ", ומפרש רש"י: אם אין שלום אין כלום, שהשלום שקול כנגד הכול. אני קורא לכם, חברות וחברי הממשלה החדשה, זו הכוללת בין מרכיביה שרים וחברי כנסת רבים שומרי מצוות, שאני מכבדם, להיות נאמנים לצו "בקש שלום ורדפהו". שאלו שלום ירושלים, אני אומר להם. התחילו זאת בירושלים, ביוזמה מדינית, בתנופה, באומץ, ברוח גדולה. אל תבזבזו את זמנכם הקצוב על קטנות. עשו היסטוריה. אל תסכנו במו-ידיכם את שלומה וטובתה של ירושלים, כי ירושלים היא מדינת ישראל, ומדינת ישראל היא ירושלים. תודה לחבר הכנסת יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה המיועד. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מיקי לוי לשאת דברים. אחריו, אחרונת הדוברים, חברת הכנסת רחל עזריה. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, שרים, חברי חברי הכנסת, אדוני ראש העיר ירושלים ניר ברקת ורעייתו, אורחים נכבדים, מכובדי כולם, היום לפני הצהריים קיימנו בכנסת כנס לציון יום ירושלים ו-48 שנים לאיחודה של העיר. כמו בכל שנה, ירושלים עלתה לדיון שם עם כל מורכבותה: ירושלים של מעלה, הקדושה לכל הדתות, שתחת שלטונה של מדינת היהודים כל הדתות זוכות בה לחופש פולחן מלא, לפריחה ולעדנה, מול ירושלים של מטה, זו המורכבת מפסיפס אנושי מגוון, שחי במתח מתמיד של דת, לאום ותפיסות עולם, ירושלים של מערב, עיר מפותחת ותוססת, מול מזרח עני המחייב תקציבי פיתוח. זוהי ירושלים, מורכבת, קשה, קדושה, עתיקה, היי-טקית, ובעיקר יפה. הכי יפה. בכל פעם כשאני רואה את ההשוואה בין ירושלים, עיר הבירה של העם היהודי ב-3,000 השנים האחרונות, לעיר העברית הראשונה, ויסלחו לי התל-אביבים בינינו, אני מחייך ביני לבין עצמי על עצם ההשוואה. חשיבותה וכבודה של תל-אביב במקומם, אך ירושלים נמצאת בסטטוס אחר לחלוטין. ירושלים זה לא רק מקום, כפי שהיטיב להגדיר יושב-ראש סיעתי לפיד, ירושלים היא קודם כול רעיון. ציון הייתה במחשבותיהם ובלבם של יהודים שמעולם לא ביקרו בה או ראוה, במשך אלפיים שנה. היא הייתה התקווה והחלומות כולם לדורות רבים של יהודים. כאשר שימשתי בתפקיד מפקד המחוז והייתי נכנס להר-הבית לבצע ביקורות, הייתי יורד למה שנקרא "אורוות שלמה". בתחתית האולם הגדול הזה הייתה אבן,

ואת הסיפור הזה אני נוהג לספר מפעם לפעם, אבן שנבנתה בבנייה מחודשת. זו אבן מבית שני, שעליה רקע אמן יהודי כפות של תמרים. הייתי מתכופף, נוגע בה וחש כי אני הולך 2,000 שנה לאחור ומתרגש התרגשות גדולה. אנחנו זכינו להגשים את חלום הדורות, להתיישב בה, לבנות בה ולאחד כל חלקיה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו רק חוליה בשרשרת הדורות. הזכות הזו מגיעה עם משא כבד של ההיסטוריה ועם סט ארוך של מחויבויות: בראש ובראשונה מחויבות לשמור על אחדותה של ירושלים, ולא לשכוח אף אחד מחלקיה, כפי שאנו עושים, לצערי, כבר 48 שנים במזרח העיר. מזרח העיר העני והמוזנח מחייב התגייסות לאומית ממשלתית וטיפול מיוחד בתקציבים, בחינוך, בשיטור, בתשתיות, בתעסוקה, ובקיצור, טיפול בכל תחומי החיים של תושביו בצורה שוויונית. ללא התגייסות זו, אנו פשוט מסכנים את אחדותה של העיר ירושלים. מחויבות אחרת היא להבטיח את מקומה הסמלי של ירושלים כעיר הבירה של העם היהודי ושל מדינת היהודים. כל מוסדות השלטון ומשרדי הממשלה חייבים לפעול מתוך העיר ירושלים. אני רוצה לברך בהזדמנות הזאת את השרה מירי רגב על החלטתה המיידית להעתיק את משרדה לירושלים. כך ראוי, אדוני ראש הממשלה, שיהיה עם כל משרדי הממשלה. ירושלים היא עיר הבירה והשלטון הממלכתי. מעבר לסימבוליקה, אדוני היושב-ראש, חלה עלינו מחויבות לפתח את ירושלים כעיר בין-לאומית מובילה, ולא להשאיר אותה בהיסטוריה כמקום סמלי בלבד. עיר בירה חייבת להיות מקום תוסס וצעיר, עם כלכלה משגשגת, חדשנות טכנולוגית, חינוך איכותי, תחבורה ציבורית נגישה, מקומות בילוי ותרבות ותיירות פורחת. רק כך תתפתח ירושלים ותהיה במקומה הטבעי והראוי לה כעיר המובילה במדינת ישראל. מילה טובה חייבת להיאמר לראש העיר המכהן ניר ברקת, על הפיתוח והתנופה שירושלים חווה בשנים האחרונות. כולנו זכינו בכנס היום, אדוני ראש העיר, לטעום על קצה המזלג מתוכנית החומש שתכננת לעיר ירושלים, "ירושלים 2020". אני מברך אותך, אדוני ראש העיר, על החזון ועל ההגשמה. תודה לך. לסיום, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר מילה אישית. גדלתי כל חיי, מאז הייתי ילד, בשכונת הפחים, שכונת עוני ששוכנת למרגלות הכנסת, לא רחוק מכאן. כל חיי חייתי בה, וזכיתי אף להגשים חלום ולהיות שומר חומותיה כמפקד מחוז באחת התקופות הקשות שידעה העיר הזו. כאשר אני מסתובב ברחובותיה ובסמטאותיה, כל אבן מדברת אלי ומספרת לי סיפור שאני זוכר.

זועקות אלי האבנים את קריאות הפצועים לעזרה מתוך ההריסות של האוטובוסים והמסעדות המפויחות. ארבע השנים הקשות ההן בתקופת האינתיפאדה השנייה כמפקד המחוז חוזרות אלי כשאני מסתובב בעיר. באותם ימים קשים שאבתי את הכוחות לבצע את תפקידי מתושבי העיר הירושלמים, על הפסיפס האנושי המגוון והמרהיב שהם מרכיבים. הם הגיבורים האמיתיים של אותה תקופה. הם המשיכו לחיות, לבנות ולשמוח גם בחושך ההוא. אדוני היושב-ראש, לפני כל דבר אחר, הבסיס והנשמה להצלחה ולשגשוגה של ירושלים הם הירושלמים עצמם. ירושלים בירת הנצח של העם היהודי זה 3,000 שנה לא תחולק לעולם. חג ירושלים שמח. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. אחרונת הדוברים, כאמור, תהיה חברת הכנסת רחל עזריה. איך שגלגל מסתובב, לפני שנה ישבת מולנו ביציע עם חברי מועצת העיר, ועכשיו תנאמי בפניהם. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, יושב-ראש האופוזיציה מר יצחק הרצוג,

חברי כנסת, ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת ורעייתו, חברי הנהלת העיר ירושלים, יקירי ירושלים, חיילים ולוחמים, ובמיוחד חברי סיעתי בעיריית ירושלים, סגן ראש העיר תמיר ניר וחבר ההנהלה הרב אהרן ליבוביץ, חג שמח, חג ירושלים שמח. את נאומי אני רוצה להקדיש למי שנותן את הלב והנשמה לירושלים, מי שבלעדיהם אין עיר, תושבי העיר ירושלים. 800,000 ירושלמים, הגיע הזמן לפרגן לכם. לפני עשור, לאחר אינתיפאדה איומה ונוראה, הרמנו את הראש ומצאנו שעירנו ענייה, עם הגירה שלילית נוראה, לא היו אפשרויות תעסוקה, כולם עזבו את העיר, והתקיים מאבק אין-סופי בין הציבורים השונים בה.

אנו הירושלמים, תושבי ירושלים, כמו עוף החול, והחלטנו שירושלים חשובה לנו, יקרה לנו, שירושלים גדולה מכל הקשיים, שאנחנו כאן ונוכל לשנות. והחלטנו לפעול. ועוד איך פעלנו, בנינו מחדש קהילות, הסטודנטים התארגנו והחליטו לפעול לטובת העיר, יצרנו שיתופי פעולה מפתיעים בין ציבורים שונים, יצרנו התחדשות יהודית, פלורליסטית,

משפחות צעירות התארגנו בשכונות, צעירים החליטו לפעול לטובת תעסוקה והקימו סטרט-אפים, האמנים הקפיצו את העיר, הסוחרים בשוק מחנה-יהודה הפכו את השוק למה שהוא, ויצרנו שיתוף פעולה אחר,

דמוקרטי, בין הציבור לפוליטיקאים, להנהגת העיר ולראש העיר מר ניר ברקת. והיום ירושלים שוקקת, פורחת. הוכחנו שאפשר. הוכחנו שאהבה לעיר, מחויבות, מנהיגות וקהילה הן הכוחות החזקים מכול, או כדברי מרגרט מיד: לעולם אל תפקפקו ביכולתה של קבוצה קטנה אך נחושה לשנות את העולם, הם היחידים שעשו זאת. 800,000 תושבי ירושלים מחויבים ונחושים, זאת כבר לא קבוצה קטנה, והם עשו זאת. חג ירושלים שמח. תודה לחברת הכנסת רחל עזריה. חברי הכנסת, עד כאן ציון היום המיוחד לכבוד יום ירושלים. אנחנו מודים לראש העיר ורעייתו, לסגנים, לחברי מועצת העיר ולכל הנכבדים שהצטרפו אלינו לדיון החשוב הזה. אם לא לפני זה, נתראה בעוד שנה, בציון יום ירושלים, לרגל 49 שנים לשחרורה. חברי הכנסת, אנחנו נמשיך בנאומי הבכורה. חברת הכנסת והשרה, מה נעשה עם ההרגל, אה? השרה גילה גמליאל תברך את הדובר שסיים את נאום הבכורה שלו לפני פתיחת הישיבה הזאת, הלוא הוא אורן חזן, חבר הכנסת אורן חזן. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, שרים, חברות וחברי הכנסת, אורן, חבר הכנסת אורן חזן, אז דבר ראשון, יש לך כבר זכות גדולה, שאתה מתחיל את נאומך הראשון בכנסת ישראל, ואז באים לברך את בירתנו הנצחית, ירושלים, ולאחר מכן גם מברכים אותך, אז זה יפה מאוד.

אני רוצה לאחל לך הצלחה ולומר לך שגם אין לי ספק שתצליח. אני מכירה אותך עוד כסטודנט, עוד מהתקופה של המכללה בקריית-אונו, שם למדת, שם כיכבת באגודת הסטודנטים, עשית פעילות מבורכת, ושם שיתפנו פעולה לאורך כל הדרך, וגם מההיכרות האישית את משפחתך, את אביך ואת אמך, את יחיאל ואביבה היקרים, ואני יודעת באיזה בית חם גדלת, ואת כל החום האנושי הזה, שקיים בך, אתה יודע גם לתרגם לחמלה, לחמלה לנזקקים, לחמלה לאוכלוסיות רבות, וגם אני, אין לי ספק שנשתף פעולה גם מהמשרד שאני כרגע לוקחת בו חלק. אתה גדלת בבית עם הרבה ערכים.

טבועה בך הציונות, ואתה גם נלחם בעבור המניעים האידיאולוגיים שאתה מאמין בהם. ראיתי את כל התקשורת סביבך, ואני חייבת לציין שב"ארץ נהדרת" הדמות היא ממש אתה, מבחינת הזהות החיצונית שבה, אבל אני חושבת שהיופי שקיים בך זה באמת אתה צעיר, רענן, עם הרבה מוטיבציה, עם הרבה יכולת שאפשר לתרגם לעשייה ממשית בכנסת ישראל. אתה יכול להגיע להרבה מאוד חתכי אוכלוסייה ברחבי הארץ. אני מאמינה, מהיכרותי אתך, שאתה תתעל את כל התקשורת שהיום סביבך למקום הנכון, שתוכל גם לשווק את כל העשייה המבורכת שתהיה לך פה, בכנסת. אני רוצה לאחל לך הצלחה, שתמשיך לשמור על החיוך שלך, על אותה שמחת חיים טובה שקיימת בך, תמשיך להסתובב בכל רחבי הארץ, אתה מסתובב ממטולה עד אילת במשך שנים, עכשיו תקבל לידיך את כל אותם אנשים ונשים שלאו דווקא קולם נשמע, ואין לי ספק שאתה האדם הנכון להשמיע את קולם פה, בבית הזה.

אני מאחלת לך הצלחה,

אסייע בידך, ואין לי ספק שתצליח. אז הצלחה רבה, ותודה.

תודה לשרה גילה גמליאל על דבריה החמים. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת יוסי יונה לשאת את נאום הבכורה שלו. אדוני היושב-ראש, שרים, חברי חברות וחברי הכנסת, ימים ספורים לאחר טקס השבעתי לכנסת, בעודנו מקיימים את סדר פסח, ביקש אבי להזכיר לי מה הם הערכים שלאורם הוא ואמי גידלו את שלוש אחיותי, את שני אחי ואותי. "דע לך, בני", אמר אבי, "יש ח"כים לשעבר, אבל אין פרופסורים לשעבר". החינוך וההשכלה שלנו עמדו תמיד בראש מעייניהם של הורי.

בעיניהם נקוו דמעות כשצפו בי בטקס ההשבעה, ולא בכדי, כאן עמדו גדולי האומה ונשאו את דבריהם, ולכאן נשואות עיניו של הציבור בדרישה שנקדם את ענייניו בשקידה ובנאמנות. אני בן להורים יוצאי עיראק, צפורה ושלמה יונה. הורי הם נצר לקהילה יהודית שקבעה את משכנה עם חורבן בית ראשון על גדות נהר הפרת, בנהרדעא, הידועה בשמה הנוכחי עאנה. והנה, כך מתאר אותה יוסף בן מתתיהו: "בבבל יש עיר אחת, נהרדעא, המרובה מאוד באוכלוסין, ומלבד שאר כל מעלות המקום הזה, אדמתה פורייה מאוד, והיא בטוחה מפחד אויב, כי סביבה ילך נהר פרת, והעיר בצורה מסביב. לעת הקבוע, שלחו הכספים מנהרדעא לירושלים".

מנהרדעא, מערש התרבות היהודית, עלו הורי לישראל. אין לדעת מה צופן בחובו העתיד, אבל אני זוכר היטב מהיכן אני בא. נולדתי במעברת קריית-אתא. "היה לנו מאוד קשה, אבל ברוך השם הסתדרנו", נוהג אבי לומר. איש תם, ישר דרך, ירא שמים, שעשה את מיטב שנותיו בעבודת כפיים מפרכת ב"סולל בונה".

ש"היתה כאניות סוחר, ממרחק תביא לחמה", כילתה ימי בחרותה במפעלי מזון שונים. "מעולם לא נזקקנו לסעד כשגידלנו אתכם", היא נוהגת לחזור ולהזכיר בגאווה. גדלתי בבית מלא חום ואהבה. הורי חינכו אותי כך שלא אירתע מכל מאמץ ואדע להתגבר על כל מכשול כדי להתפתח, כדי לנסוק. "אם עולה בידינו לראות רחוק אל תוך האופק", אמר אבי המדע המודרני, "זאת רק משום שאנו עומדים על כתפיהם של ענקים"; הורי היו הענקים שנידבו לי את כתפיהם במסירות ובאהבה אין קץ. עם סיום לימודי בית-הספר היסודי, הופניתי לבית-ספר מקצועי, במסלול פחחות, נאמר, לא בדיוק, מסגרוּת מכנית. "כדאי שלילד יהיה מקצוע ביד", אמר מי שאמר. "שידע לשייף, לחרוט, לרתך". נכשלתי כישלון חרוץ ברכישת המיומנויות האלה. רק לאחר שסיימתי את שירותי הצבאי שבתי להשלים את תעודת הבגרות. הדבר פתח בפני שער לעולם עשיר, מופלא וקסום. עשיתי את לימודי התואר הראשון באוניברסיטת חיפה בחוגים לפילוסופיה, היסטוריה כללית ותולדות האמנות, תחומי ידע שאינם מקנים מקצוע מוגדר ושאינם מובילים לתכליות סופיות. אני לא יכול למנות את מספר הפעמים שנשאלתי: מה יצא לך מזה ומה תעשה עם זה? לא ידעתי אז להשיב שאני מקיים את צוואתו של אחד מהוגי החינוך הבולטים של ימינו: "אין תפקידה של הלמידה" הוא קבע, "להוביל את האדם ליעד כלשהו, אלא להבטיח שהוא יעשה את מסע חייו כשהוא מצויד בהבנה עמוקה ורחבה של הקיום האנושי". מייד עם סיום לימודי התואר הראשון נדדתי רחוק. התחלתי את לימודי במסלול ישיר לדוקטורט במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה. עבודת המחקר שלי עסקה בניסיון להגדיר מהי רווחה אנושית, חומרית ורוחנית.

מבחינות רבות. את מרבית שנותי באקדמיה עשיתי במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטה שאימצה אותי בחום לחיקה. אדוני היושב-ראש, אני בן לדור שחווה את מלחמת יום הכיפורים בדרך הקשה. מלאו לי שני עשורים בלבד כשעשיתי את דרכי כאיש צוות טנק אל עבר גדות תעלת סואץ כדי ליטול חלק בקרבות הקשים. בעוד פלוגת הטנקים שעמה נמניתי עשתה את דרכה אל עבר התעלה בין רפידים לאיסמעיליה, חלפה על פנינו לכיוון העורף משאית צבאית. לרגע היא האטה את מסעה, ולעינינו התגלה מחזה מחריד:

מוטלות גופותינו, כמילות הפואמה המצמררת. על רצפתה של המשאית היו מונחות גוויותיהם של חיילים בדרכם לקברם הזמני. החללים כוסו בשמיכות צבאיות ורק רגליהם שהיו נתונות בנעליים גבוהות בצבצו מתחתן. מחזה זה חקוק מאז בזיכרוני. זה היה מחירה של זחיחות וזה היה מחירה של יוהרה. בדומה לרבים אחרים, המלחמה הארורה הזו הותירה בי צלקות: שמיעתי קצת לקויה ואני קצת קלסטרופוב, פוחד ממקומות סגורים. המלחמה הזאת גם מסמנת נקודת מפנה בעיצוב זהותי הערכית והפוליטית. מה כוללת השקפה זו? מה כוללת זהות זו? יש שממהרים להכניס את זולתם לתבניות, נחפזים למתוח קו חד בין ידיד לאויב ובודים בהבל פה אויבים מבית. לעתים נעשה הדבר בתום לב, לעתים מתוך בורות, אך לפעמים נעשה הדבר גם מתוך זדון, מתוך רצון לרכוש תמיכה ציבורית מן ההפקר. מעשים נקלים מסוג זה, שהגיעו לשפל חדש במערכת הבחירות האחרונה, עדיין מהדהדים בדיון הציבורי, ויידרש זמן לאיחוי הפצעים ולהגלדתם. אז מהי השקפת עולמי? אחד ההוגים החשובים של המאה ה-20 אמר: "אין האדם אלא מכלול מעשיו בעולם". במהלך שנותי הארוכות באקדמיה ביקשתי להנחיל לאלפי תלמידי את ההכרה שהמציאות החברתית, על ברכותיה ועל קללותיה, היא פועל יוצא של פעולות אנוש. עודדתי אותם גם להאמין שביכולתם לשנותה, להפוך אותה לטובה יותר, לאנושית יותר. ביקשתי לעורר בהם את הרצון לתקן את העולם ולא רק להשתלב בתוכו. פעלתי גם מחוץ לכותלי האוניברסיטה בקרן אייסף, ב"מרכז אדוה", בקשת הדמוקרטית המזרחית, ארגונים ותנועות שחרתו על דגלם קידום צדק חברתי, תיקון עוולת העבר והכרה תרבותית. במהלך כהונתו השנייה של יצחק רבין ז"ל התאפשר לי גם להיות שותף בצוות שפעל במשרדו ושניסח המלצות בתחום החינוך. יישומן של המלצות אלו הביא לשדרוג ניכר של התשתיות הפיזיות של בתי-הספר ולשיפור דרסטי בתנאי העסקתם של המורים. אתגרים דומים, חברות וחברי הבית, ניצבים בפנינו גם היום. אני מכיר ביתרונותיה של כלכלת שוק, אך מאמין שלצדה יש להבטיח את קיומה של מדינת רווחה פרוגרסיבית. התפיסה שרווחת במחוזותינו ושאומרת כי די בהגדלת העוגה, שדי בצמיחה כלכלית כדי לקדם את הרווחה החומרית של כלל הציבור, הולכת ופושטת את הרגל. העוגה אומנם גדלה, אך נתחים הולכים וגדלים ממנה מוצאים דרכם לשולחנו של מיעוט הולך וקטן. ואומנם, אנחנו מתעוררים לתוכה של מציאות קלוקלת, שבה הירושה של האדם היא שקובעת את גורלו, במקום היכולות שלו ומאמציו. במציאות שבה אנו חיים גם השתייכותו הגזעית, האתנית או התרבותית של האדם הופכת לעתים לגורם שמסכן את עתידו. אני שייך לאלה המבקשים להפוך את היוצרות, לאלה המחויבים לפעול למען חלוקה מחודשת וצודקת של העושר הלאומי. אני מאמין שתפקידה של המדינה הוא לספק את תנאי הרקע החומריים המעניקים לכלל אזרחיה את האפשרות לממש את עצמם ולהשתלב באופן מיטבי בכל תחומי החיים בחברה. אני מאמין בצורך הדחוף לכלול בחוקה המתגבשת שלנו, נוסף על זכויות יסוד אזרחיות ופוליטיות, גם זכויות יסוד חברתיות בתחום הדיור, הבריאות, החינוך, העבודה והרווחה.

ליושבי הבית הזה כולו, עוד משימה חשובה ומשותפת. אני אוחז בערכים הומניים, אך בהחלט לא נמנה עם אנשי שמאל שקוראים מצד אחד לפשרה מדינית ומצד שני נעדרים חמלה חברתית. אני גם לא נמנה עם אלה המותחים קו חד בין מערב למזרח ומתנכרים למזרח ולתרבותו. היה זה אליהו אלישר, איש רוח, איש ציבור, נצר למשפחת רבנים ירושלמית מפוארת, שביקש פעם להזכיר לנו כי אנו חלק בלתי נפרד מהמזרח התיכון ומתרבותו. דחייתו של מרכיב זה בזהותנו, התריע אלישר, יש בה משום הפניית עורף להיסטוריה שלנו וקעקוע השייכות שלנו למקום. אני גם לא נמנה עם אלה שעורכים הבחנות מופרכות ואוויליות בין עולם המונע על-ידי השכל לבין זה המונע על-ידי הרגש, ואין חלקי עם אלה שרואים בדת אופיום להמונים, שמתנשאים על הציבור החרדי, לועגים לציבור המסורתי ובזים למנהגיו. לעולם לא אשכח כי גם אני ומשפחתי הענפה הפרוסה לאורכה של הארץ נמנים עם ציבור נפלא זה. אך אם השאיפה לשלום עם שכנינו והנכונות לשלם מחיר כואב עבורו הופכות אותי לאיש שמאל, אז אני אומנם איש שמאל. לשם כך אני נתלה באילנות גבוהים, באיש שמאל אחר, אני מאמץ את עמדתו של מרן הרב עובדיה יוסף ז"ל, שקבע בפסיקתו ההיסטורית והאמיצה, ואני מצטט, ששלום-אמת זה פיקוח נפש שדוחה שטחים ודוחה גם יום כיפורים. בנאומו ביום ההשבעה של חברי הכנסת הביא ראש הממשלה נתניהו מדברי ההגדה של פסח ואמר: "בדמיִך חיי" בשורה נוראה, בשורה נוראה. זה חזון נביאים שגוזר עלינו להקיז את דמנו עד קץ הימים. המורשת היהודית מאפשרת לנו לדלות מתוכה חזון אחר, שונה בתכלית, חזונו של הנביא ישעיהו המצייר בעיני רוחו עידן שבו "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

אינה רק להיות עם חופשי בארצנו, אלא גם לחיות בשלום עם שכנינו. משעה שאנו מוותרים על תקווה זו, חטאנו חטא נורא לרעיון הציוני. ועל כך יש להוסיף שמימושו של רעיון זה מחייב מאמץ כן וממושך כדי לעודד את נהירתם של אזרחי ישראל הערבים לכל תחומי החיים של החברה הישראלית ולהשתלבותם המלאה בהם. אדוני היושב-ראש, כמו על רבים, גם עלי עברו שנים שחונות תקווה, המחאה החברתית של 2011, ובעיקר ימיה הראשונים, שבהם היא זכתה לאהדה חוצה גבולות, השיבה לי את התקווה. פעלתי בלהט ובאמונה עמוקה כדי לקדם את מטרותיה של המחאה: העם דורש צדק חברתי. לרגע נדמה היה שניתן ליצור מכנה ערכי משותף לכלל חלקיה של החברה הישראלית: יהודים וערבים, מזרחים ואשכנזים, יוצאי אתיופיה וחבר המדינות, דתיים ושאינם דתיים, מרכז ופריפריה, צעירים וקשישים, אמידים וחלכאים. לרגע בצבץ הפוטנציאל, הופיעה האפשרות, הדבר אומנם לא הסתייע עד כה, אך לא נמוגה התקווה לכינונה של חברה צודקת, נאורה, חומלת וסולידרית.

הדרך ארוכה, מפותלת ורבת מכאובים, אך היא אפשרית. אני מאמין בכך, משום שהחלופה היא הרס וחורבן של כל דבר טוב שנבנה כאן במשך שנים רבות ובדי עמל. על גליה של תקווה זו נכנסתי לזירה הפוליטית, על גליה של תקווה זו הגעתי לכנסת, ואני מתחייב שתקווה זו תעמוד תמיד למול עיני בפעילותי היומיומית במשכן הנכבד הזה. מחויבות זו ניתנת לציבור כולו, לזה שתמך בסיעה שעמה אני נמנה, המחנה הציוני, ולזה שלא נתן לה את תמיכתו. כדברי רבן גמליאל במסכת אבות ב': "וכל העמלים עם הציבור, יהיו עמלים עמהם לשם שמים".

אולי נעביר חוק שלנאומי בכורה צריכים כולם להופיע, כי זה שווה. אנחנו מסיימים. היה באמת נאום מיוחד ויוצא דופן.

אדוני כבוד סגן יושב-ראש הכנסת, אדוני השר,

האמת היא שאני די שמחה על ההזדמנות שניתנה לי לברך את פרופסור יוסי יונה, נכון יותר לומר

לשמאל, לא לימין, לא למרכז, לכולם. כשאני מסתכלת על פרופסור יונה, על הדרך שהוא עשה, על תפיסת עולמו ומשנתו החברתית והכלכלית, אני יודעת שהיום מצטרף חייל נוסף למערכה שאנו מנהלים כאן לצמצום הפערים ולשינוי פני החברה הישראלית. יוסי הוא אולי דוגמה מובהקת למי שהחברה הישראלית בתחילת דרכה, באמצעות תפיסות העולם המיושנות והמעוותות שלה, חשבה שעליו ללכת במסלול מסוים בהתאם למקום, למוצא ולסיטואציה שממנה הוא הגיע,

והוא נאחז בחזון ובתפיסת עולם שינק בבית אבא, וסלל לעצמו את הדרך, וזה לא היה קל. יוסי, יש לי סיפור מאוד דומה על חברתי הטובה ביותר, שגדלה בדיור ציבורי לשני הורים עובדי ייצור, שנתנו לה את כל מה שיכלו, וזה לא היה מעט. זה היה בעיקר אהבה וחום, אבל לא יותר מכך. לאותה ילדה היה חלום גדול, ענק מדי לבת של עיירת פיתוח בדיור ציבורי, למשפחה מרובת ילדים, היא רצתה להיות רופאה במדינת ישראל. ומאז שאני זוכרת את עצמי, אמרו לה כל הזמן: תקטיני את החלומות, אולי תלכי להיות, אחות.

או חובשת בצורה כזאת או אחרת. הרבה אנשים גם עשו את זה מטוב לבם, שלא תתאכזב, חלילה וחס, מהכישלון של אותו חלום. ולאורך כל הדרך היא לא ויתרה. ויוסי, בדיוק כמוך, כדי להגשים את החלום הזה היא הייתה צריכה אחרי הצבא ללמוד מאוד קשה, להשלים דברים שהיא הייתה צריכה להשלים, כי בבית-שאן לא היו מספיק אופציות, בטח לא אז.

היא גילתה שהחלום שלה הוא חלום אמיתי, כי היא הייתה חובשת בצבא, והיא הבינה שזה קטן עליה. היא נאלצה לעבור לחו"ל, ללמוד במדינה אחרת, בשפה אחרת, להתרחק מהמשפחה יותר מדי זמן, וכדי לכלכל את עצמה ולשלם את הלימודים שם נאלצה לעבוד בעבודות מטורפות, בשטיפת גופות ובסיעוד אנשים סופניים. היא הגיעה לארץ לעשות את הבחינות, והחברים שלה, הילדים של אותם פרופסורים שיצאו מפה, ממדינת ישראל, גם כן ללמוד שם, נבחנו יחד אתה. וכשהם הגיעו, וכשהיא בלחץ ובמתח לדעת מה תוצאות הבחינה, היא מספרת לי על משפט שאותי זעזע, אולי הוא נאמר בהומור, אבל הומור שחור קצת: אל תצפי לעבור בפעם הראשונה, גם מרוקאית וגם מבית-שאן.

היא היחידה שעברה בפעם הראשונה מאותה קבוצה מאוד עשירה, עשירה ביכולות כלכליות ועשירה בבתים שיכולים לתת את הדחיפה הזאת לילדים, וזה היה ניצחון שלה, מדינת ישראל לא השקיעה שקל בהכשרה שלה, אבל מדינת ישראל הרוויחה רופאה למופת בבית-חולים בילינסון. כשאני מסתכלת עליך, פרופסור יוסי יונה,

כמו שאני אוהבת להגיד ד"ר חזן, וד"ר דלאל, ועוד רבים אחרים, אתם בעיני היוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל. כשאנחנו רואים את ההצלחות שלכם, כשאנחנו רואים לאן הגעתם, יש לי צביטה גדולה, ענקית, בלב, כי אתם הצלחתם בניגוד לכל מה שתכננו לכם, בניגוד להסללה המאוד-מאוד-מאוד מכוונת של אותם ילדים, של אותם נערים, שאומרים להם: אל תחלמו אפילו בגדול, אין לכם זכות, איך אומרים היום הנערים, לכוון גבוה. נולדת לקסטה מסוימת, וזה עתידך. אין לי ספק שאתה, ביחד עם רבים אחרים פה, כמו שלי, כמו חברים נוספים גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, תשתפו פעולה, ביחד. אני רק רוצה לשאול, יוסי, כמה אנשים כאלו, כמוך, כמו לילך, כמו אחרים, הלכו לאיבוד בדרך? כי המחיר של להיות רחוק מהמשפחה שנים כדי לרכוש השכלה הוא מחיר גבוה מנשוא. שנים היא לא הייתה בארץ, היא פספסה אירועים חברתיים ופספסה אירועים משפחתיים, היא לא ראתה את לידת האחיינית שלה והייתה צריכה לצמצם את הפער מתישהו, כי לבוא לארץ זה המון כסף, זה כרטיסי טיסה והוצאות שלסטודנט, בארץ קשה לו, אז בחו"ל על אחת כמה וכמה. המחיר הזה גובה קורבנות, והקורבנות האלו הם קורבנות שאנחנו מובילים אותם לשם. מישהו יכול לבוא ולומר לנו כמה פוטנציאל הלך לאיבוד? כמה מדענים, פרופסורים, כמה ספורטאים מצטיינים, כמה מוחות מבריקים אבדו לחברה הישראלית בגלל מדיניות מעוותת? מישהו יכול להגיד לנו כמה עוד כוחות כאלו ילכו לאיבוד עד שנתקן את המעוות הזה? אני שואלת ברצינות, כי המחיר הזה, שהוא טרגדיה אחת גדולה לאותו ילד, הוא טרגדיה לא פחות גדולה לחברה הישראלית. ההון האנושי הזה של אותו ילד, שבמקום לקבל את ארגז הכלים למיצוי הפוטנציאל שלו, להפוך ולהיות מוביל, דוגמה, מפיק תועלת, הופך להיות לא נספר, לא נספר, כאילו שם רמת הפוטנציאל היא נמוכה.

וכל הצלחה היא פועל יוצא של הזדמנות. אני רוצה לומר לכם כמה דברים. לאחרונה אנחנו שומעים שיח מסוכן מאוד שחוזר על עצמו, וכאן יש לי תחושה שזו המלחמה הראשונה שתצטרף אליה על החינוך המקצועי, על פס הייצור של עובדי כפיים שאמורים להרוויח משכורת מינימום, של ההכשרה המקצועית, במקום להשקיע כסף באופן דיפרנציאלי באלו שאין להם, קצת יותר מאשר לאלו שיש להם. כי אני מגיעה לאספת הורים עם הילדות שלי, שהן מתבגרות, חטיבת ביניים, והמורים ממליצים לנו לתת שיעורי עזר לילדים כי במערכת החינוך אין יכולת להגיע ל-40 תלמידים ולהעביר את החומר כמו שהם נדרשים ושהילד גם יבין. מורים ממליצים לקחת שיעורים פרטיים. מי יממן את אותם שיעורים לאוכלוסייה במצוקה?

זה הזוי, וזה מביא לכך שאנחנו במו-ידינו קובעים, חורצים גורלות ועושים סלקציה. ואת הסלקציה הזו צריך להפסיק. מעבר לוויכוחים האידיאולוגיים, הפוליטיים, התופעה הזו שצעירים מכל הקשת הפוליטית, כמוך, יוסי, שהצליחו בניגוד למה שהתכוונו לסלול להם, שעשו את הדרך הקשה וצלחו את המכשולים עד שהגיעו הנה, לכנסת, היא בעצם הדבר שאמור להאיר ולהזכיר את חובותינו לאוכלוסיות מסוימות שבהן הילדים עדיין, כיום, יודעים שלא מצפה להם הרבה בעתיד, רק מפני שהם נולדו לקסטה הלא-נכונה. ובמקום זאת,

אנחנו רואים ניצול ציני של התופעה של אלו שכן הצליחו בניגוד לכל הסיכויים. למרות הקשיים ולמרות המרחק מנקודות המפתח בחברה הישראלית, אנחנו רואים אותם, אולי אפילו אותנו, מוצגים כקישוט שמפלגה מתהדרת בו, כיציר כפיה להתפאר, כאילו היא זו שאפשרה לו להגיע לאן שהגיע, כאילו לא עשה זאת בכוחותיו הוא ופרץ את הגבולות שהחברה הכתיבה לו. ועל הדרך, הרי מובן מאליו, הוא מחויב באיזו הכרת תודה בלתי נגמרת למי שהסכים להסתייע בהצלחתו. והמבין יבין.

הערובה לכך שצעירים דומים אחרים לא יאבדו ויוכלו להצליח כמו במקרים הללו תלויה במידה שאלו שהגיעו לדוכן ולצומתי ההכרעה בהנהגה הישראלית יזכרו את חבריהם, אלו שנותרו מאחור, וידעו מהו כור מחצבתם. זוהי התקווה, כי ניסיונם ותחנות חייהם עומדים כנגד כל עבודה אקדמית שבאה להסביר לנו את מצבנו החברתי. לכן חובה עלינו להטות אוזן לדבריהם מעל דוכן זה. אדוני היושב-ראש, בימים אלו ששר אוצר חדש נכנס לתפקידו, רבים בציבור הישראלי תולים בו את תקוותם שיוביל לשינוי ולפתרונות שיקלו על מחייתם. ואנחנו, אנחנו, שלי, נהיה שם כדי לעמוד על המשמר, במה שצריך לעזור נעזור, ואיפה ואם צריך לבקר, אנחנו יודעים לעשות זאת היטב. אז אני רוצה לברך אותך, חבר הכנסת יוסי יונה, פרופסור יונה, ולאחל לך שתמשיך לפעול בהתאם לתפיסת עולמך. אל תאבד את התקווה לשנות ולהיטיב עם הזולת גם אם לפעמים זה קצת קשה, ובעיקר בפוליטיקה הישראלית, ואין זה משנה ימין או שמאל. משכן הכנסת הוא קרקע פורייה הטומנת בחובה עשייה חברתית, כל שעליך לעשות הוא למצוא את הדרך הנכונה והראויה לעשות זאת. אני בטוחה שתצליח בזה בענק, ואני מקווה שנשתף פעולה בדברים הכל-כך חשובים האלו. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. מה אגיד לכם, הכנסת מתעלה בשעות האלה. צריכים לחשוב, באמת, לכבודו של הבית הזה השיח הזה שהיה פה בשעה האחרונה. מבלי להתעלם מדברים שנאמרו קודם. תודה. אנחנו עוברים עכשיו לחברת הכנסת נאוה בוקר. בבקשה. את חברת הכנסת נאוה בוקר יברך אחר כך השר אופיר אקוניס. בבקשה, גברתי. יושב-ראש הישיבה נחמן שי, כבוד שר הביטחון בוגי יעלון, תודה שנשארת לשמוע אותי למרות הלו"ז העמוס שלך, השר אופיר אקוניס, השרה גילה גמליאל, כנסת נכבדה, זהו יום מרגש ומלא משמעות עבורי. אני ניצבת על דוכן זה שממנו נשאו דברים ראש הממשלה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, נשיאי ארצות-הברית בעבר ביל קלינטון וג'ורג' בוש ומנהיגים רבים אחרים. מעל דוכן זה הצהירו ראשי המדינה על יציאה למלחמה, ואחרים על הסכמי שלום. מבית זה יצאו החלטות וחוקים המעצבים את סדר-יומה של מדינת ישראל ואת ערכיה היהודיים הייחודיים. המשורר שאול טשרניחובסקי כתב כי "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו". תבנית מולדתי וילדותי בנויה משכונה מעורבת בפרדס-חנה שאליה הגיעו הורי, רומיה ויחיא, מהפחונים החלודים שבהם התגוררו במעברת עין-שמר, שם התיישבו אחרי העלייה מתימן הרחוקה, יחד עם יתר העולים שהגיעו בכמיהה ובכיסופים אל הארץ המובטחת, אל ארץ-ישראל. מילדותי אני זוכרת בעיקר את הסיפורים על קשיי הקליטה, על מצוקת הדיור והמחיה, ההסתגלות לשפה החדשה ולחיי התרבות. היה שם חוסר גדול, אך אהבה וחום היו בשפע, שמחת עמלים המוקפים במשפחתם הגדולה. זיכרון ילדותי זה, המלווה אותי בכל יום ובכל שעה, הוא אבן שואבת להצלחת שליחותי הציבורית בשאיפה למיגור העוני, במלחמה למען מתן זכות שווה לכל אזרח ואזרחית בישראל, לחינוך,

להתפתחות מקצועית, למצוינות, להגנה על החלש וחסר הישע, להקמת בית וזוגיות. מדינת ישראל הוקמה על-ידי פסיפס אנושי המורכב מכל קצוות תבל. מדינה צעירה שהצליחה להגיע להישגים אדירים ביחס לזמן קיומה. יחד עם זאת, המשימות הניצבות לפתחנו כחברי כנסת וכשליחי ציבור,

עוד ארוכה הדרך אל האושר. ב-2 בדצמבר 2010 פרצה אש גדולה ביערות הכרמל. זה החל כעוד יום רגיל בביתנו. האיש שלי, תת-ניצב ליאור בוקר, היה קצין המבצעים של המחוז הצפוני. ראשון לכל מבצע, מזנק לכל קריאה. במהלך פינוי בית-הכלא דמון נקלע אוטובוס של צוערי שב"ס למלכודת אש נוראית. 44 איש מצאו את מותם באסון הנורא הזה, ובהם קציני משטרה בכירים שעשו הכול כדי להציל חיים וכבאים גיבורים שנלחמו בלהבות הענק, מלחמה חסרת סיכוי אבל מלאת אמונה עד מותם. את הלהבה האנושית הזאת החלטתי להפוך ללפיד של חיי, ללכת לאורה. חודשים חקרתי את רגעיו האחרונים של בעלי. התמונה התבררה: ליאור כבר היה בדרכו מחוץ לזירה. יכול היה לחיות אתנו היום, אבל חזר פנימה אל התופת, אל הצוערים, הקריב את חייו וסימן לכולנו את המילה שליחות בכל מחיר. כדור האש האנושי הזה נמצא חבוק, וזה המסר שיצא מהלהבות. היו שם נשים וגברים, קצינים ופקודים, נער אמיץ בן 16 ומבוגרים, יהודים וערבים, דרומיים וצפוניים, דתיים וחילונים, מזרחים ואשכנזים, ימניים ושמאלנים. האש לא ביקשה מהם תעודת זהות, לא שאלה למינם או לדעותיהם. היא כילתה את כולם, כדור אנושי אחד. זה הכדור שממנו מורכבת מדינת ישראל, ואסור שרק האש תחבר אותו. זה המסר שקיבלתי מהיום הנורא ההוא, ואותו אני מבקשת ליישם בכל צעד ויום שאשמש בשליחות במשכן הזה. זה צריך להיות עמוד האש של כולנו. חשוב שתמיד נזכור כי בכל שעה, בכל יום ובכל לילה יש מי שמסכנים את חייהם למעננו במשימה החשובה ביותר לכל בן-אנוש, חיים. נזכור כי יש מי שמחכים להם בביתם ולעתים הם אינם חוזרים. רק לאחרונה, ביום הזיכרון, פגשתי את חברי למשפחת השכול. אני יודעת לזהות אותם על-פי המבט הכבוי בעיניים. אשמש לנו, למשפחת השכול הישראלית, לב ומשענת במשכן הזה. אהיה מעורבת בכל הקשור לאלפי המשפחות שנותרו ולכל נושאי הצלקות ששילמו בגופם למען הארץ הזאת. זאת תהיה אחת המשימות המרכזיות שלי כאן. מהיום הנורא ההוא ביערות הכרמל חיי השתנו ללא הכר. הקמתי יחד עם אנשים טובים את הקרן על-שם ליאור המסייעת לקידום הכבאות וההצלה ולקהילה המופלאה של המתנדבים. יצאתי למאבק ציבורי כדי שאסון כזה לא יחזור לעולם. הקמתי שדולה בכנסת לקידום הכבאות וההצלה, והנצחתי בצעדת הכרמל.

בנסיבות הנוראיות ההן, זכיתי לפגוש לראשונה, יחד עם בתי פז, את ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא פינה לנו כל זמן שנדרש, ובהנחייתו האישית הוקצו לשיקום שירותי הכיבוי שהוזנחו במשך שנים ארוכות 1.3 מיליארד שקלים והוקמה טייסת כיבוי. השינוי בוצע ובגדול. למדתי שניתן להשפיע ולהניע, לשנות את סדר-היום הציבורי, שהצעקה נשמעת ויש עונה. החלטתי להצטרף לחיים הציבוריים במקום שהוא ביתי האידיאולוגי, תנועת הליכוד. קבלת הפנים החמה שלה זכיתי אופיינית למפלגת הנשמה שהצטרפתי אליה. זאת מפלגת העם, ואין זה מקרי שבנימין נתניהו והליכוד מובילים את המדינה הזאת פעם אחר פעם. במסגרת עבודתי כחברת הכנסת בכוונתי לפעול למען אוכלוסיות מוחלשות בפריפריה ולצמצום הפערים. אפעל להסדרת זכויותיהם בחוק של העסקים הקטנים במדינת ישראל, ובפרט קידום חוק דמי אבטלה וזכויות פנסיוניות לעצמאים.

אני מתכוונת לפעול לשינוי החופשות במערכת החינוך לטובת ההורים העובדים. הצעת החוק הראשונה שהגשתי היא לאיחוד מוקדי החירום במדינת ישראל, דבר שיסייע בהצלת חיים. הבית הזה מחולק למאות חדרים, אולם מבדילים ביניהם רק קירות, לא חלילה גדרות. מסתכלים עלינו ולעתים מפרשים רחוק מדי ובסילוף הדברים. אנחנו צריכים להיות זהירים שבעתיים. בעת האחרונה חמק לו השד הגזעני ומצא לו כמה שגרירים רעים שליבו והגדילו. בעידן שבו בלחיצת מקלדת אתה מגיע לרבבות, אתה יכול להשחיר ולהרוס בהזזת עכבר עשרות שנים של עבודה משותפת לקירוב לבבות. די, מספיק. אדם נאור לא יכול להיות גזען, זה דבר והיפוכו. שום תואר או קורות חיים לא יוכלו לחפות על מי שגזענות יוצאת מתחת ידיו או שפתיו. סוד הישרדותו הבלתי-נתפסת של העם היהודי היה בלכידותו,

מצרים, דרך אושוויץ ומלחמות ישראל. השארנו מיליוני מתים בדרך. בואו נחזור לתרבות דיון נכונה וראויה. בואו נקרא לליכוד ולאיחוי השורות כולנו יחד. כפי שאמר רבי נחמן מברסלב: נהג כמנהגו של הבורא, אל תחפש את חסרונות זולתך ואת נקודות התורפה שלו. חפש את הטוב שבו. כך תוכל לחיות בשלום עם כל אחד. אני רוצה להודות לבנותי האהובות פז ורמות, התומכות בי לאורך כל הדרך, לבני משפחתי היקרים, להוריו של ליאור, רינה ומיכאל, ולכל החברים שכיבדו אותי וצופים בנאומי הראשון. מודה לבורא עולם על שהביאני לכאן למרות הכול. כולי תקווה כי בעוד ארבע שנים, לא לפני, נעמוד כולנו, ימין ושמאל, דתיים וחילונים, ערבים ויהודים, כשסלינו על כתפינו ולמען הציבור הבאנו טנא של הישגים. עד אז לא נשכח את מה שנכתב במסכת אבות: "דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון". תודה רבה. טוב, בעיקר המשפט שהאש לא ביקשה תעודת זהות.

אני מודה לחברת הכנסת בוקר על דבריה המרגשים שעוררו זיכרונות אצל כולנו. בבקשה, השר אופיר אקוניס יברך את חברת הכנסת בוקר, בבקשה. גם אותך אני רוצה לברך בהזדמנות הזאת, בנסיבות אחרות כמובן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לספר סיפור ישראלי, שמייצג את ישראל ביופייה. לפני 25 שנה, פחות או יותר, אדוני היושב-ראש, אני מתחיל קורס לכתיבה עיתונאית ב"בית אריאלה" בתל-אביב. הייתי נער חובב תקשורת. זה לפני השירות הצבאי, לפני התפקיד הנוכחי, לפני הגעתי לכנסת. מגיעים לקומת המרתף, נדמה לי, של "בית אריאלה" בתל-אביב, הספרייה העירונית, ויושבים פחות או יותר בשולחן דומה לזה, ומולי מתיישבת נערה צעירה, נאוה ג'רפי שמה, מפרדס-חנה. אנחנו נפגשים שם מדי יום ראשון אחר-הצהריים לשעתיים מרוכזות. אני בטוח שהקורס הזה, נאוה, שפצר את יכולת הכתיבה שלך ויכולת הביטוי שלך, שבאה לידי ביטוי בנאום הזה, בנאום הבכורה. לאחר מכן שנינו התקבלנו אחרי מבחן, שני מבחנים היו אז,

ב"מעריב לנוער", שבועון הנוער הנפוץ ביותר במדינה, שגם המכחישים קראו אותו, גם אלה שאמרו שהם לא קוראים אותו, קראו אותו. ולא נפגשנו מאז שסיימנו את שירותנו ב"מעריב לנוער". 25 שנה. ובישראל, כמו בישראל, עם השמחות, אבל גם עם הטרגדיות, לאחר 25 שנה פגשתי בנסיבות מצערות את נאוה בוקר, אלמנתו של ליאור בוקר, זכרו לברכה, שבשל העובדה שהיה גיבור גדול, שהיה בשליחות ציבורית אמיתית, שילם על כך בחייו, והיא מגיעה לחדרי בכנסת, לאותו מקום שם, מה שפעם היה האגף החדש, והיום הוא כבר מאוד מיושן, ומבקשת ממני לעמוד בראשותה של השדולה

וחיזוק מערך הכבאות וההצלה בישראל, זה בדיוק השם של השדולה הזאת. ומי יכול לעמוד בקסמיה של נאוה בוקר? והסכמתי, והקמנו את השדולה, ורק אז, באחד המפגשים שהכינו את הקמתה של השדולה, אדוני היושב-ראש, רק אז נזכרתי, בעצם, והזכרתי לך, נאוה, שבעצם אנחנו כבר מכירים מסוף שנות ה-80 בתל-אביב, שעשינו את אותו קורס משותף, ואז עוד נשאת את שם נעורייך, נאוה ג'רפי. ואני חושב שאין סיפור יותר ישראלי מזה, שמביא לידי ביטוי,

גם את שוויון ההזדמנויות, ואת העובדה שמדינת ישראל מדינתנו היא באמת ארץ האפשרויות הבלתי-מוגבלות. הכול אפשרי בה, שנער תל-אביבי

אחרי 25 שנה את הנערה מפרדס-חנה, איפה? במליאת הכנסת. מה יכול להיות יותר ישראלי מזה? אני כל כך שמח ונרגש להיות זה שמברך את חברת הכנסת נאוה בוקר בנאומה הראשון. עכשיו, קרה כאן דבר מדהים, עוד יותר מדהים. אני הקשבתי לנאומך בקשב רב, אני משתדל לשמוע את רוב נאומי הבכורה, לא מצליח תמיד את כולם, וחברת הכנסת בוקר פותחת בנאומה באזכור המקום המכובד הזה, שאני עומד עליו עכשיו, הפודיום הזה, שנאמו בו גדולי העולם וגדולי האומה, ואת מי את מזכירה? את מנחם בגין, שגם אני הזכרתי אותו, וגם ציטטתי אותו, בנאומי הראשון, ואני אנצל את ההזדמנות לחזור, כי אני בטוח שאת תנהגי כחברת כנסת ברוח מורשתו המדהימה של מנחם בגין, שגם אני הבאתי לידי ביטוי, גם בנאומי הראשון, נדמה לי שזה היה ב-4 במרס 2009, וציטטתי אותו,

ואני חושב שזו הזדמנות טובה לכל חברי הבית שנמצאים כאן, וגם למי שצופה בנו עכשיו מרחוק, לזכור את המורשת שלו, שכך אמר על נבחרי ציבור ועל נושאי משרה: "ובמדינתנו פנימה יהא הצדק השליט העליון, השליט גם על שליטיה. בל תהיה רודנות, יהיו נושאי המשרה משרתי החברה ולא רודיה. וצדק צדק תרדוף, צו עליון יקבע את יחסינו בין איש לחברו". דברים מדהימים של מנהיג דגול.

שחברת הכנסת נאוה בוקר

חברת כנסת מעולה, חרוצה, נמרצת, נבונה, וגם נחמדה, בדיוק כמו נאוה ג'רפי שהכרתי אז, בסוף 1986,

בהצלחה, הצלחה אדירה לך ולכל חברות וחברי הכנסת החדשים. תודה רבה. אני מצטרף. פגשתי את נאוה בפעילות הרבה שלה. בשעתי אמרתי לה שהיא תהיה חברת כנסת, וזה יצא, וזה יפה מאוד לא ב"מעריב לנוער", אבל אני פגשתי אותה במקום אחר, בשנים האחרונות, אחרי האסון הכבד,

אנחנו נעבור עכשיו לנאום הבכורה האחרון שלנו היום, של חבר הכנסת רועי פולקמן, ואני כבר רוצה לומר שחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, שהיה אמור לברך אותו, לא יוכל לעשות את זה היום, אבל לא נוותר על הברכה הזאת, והיא תובא במועד אחר. בבקשה, חבר הכנסת פולקמן. בהצלחה. תודה למתמידים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נפלה בחלקי הזכות לבוא בשערי הבית המכובד הזה ולשאת את דברי ביום שבו אנו מציינים את יום ירושלים. באופן אישי אפשר לומר שכמחצית מחיי הייתי תל-אביבי, והמחצית השנייה, ירושלמי. בתפר שבין התקופות האלה ובין הערים האלה, שלעתים נדמות כקצוות מנוגדים של החברה הישראלית, התרחשה נקודת המפנה הראשונה בחיי. אני גדלתי כבן יחיד בדירת שיכון בת 60 מ"ר ברמת-אביב, רחוק למדי מהתדמית הנהנתנית והמנוכרת של השכונה. גם למצליחנות הרווחת סביבי לא ממש התאמתי. בגיל 17 נשרתי מבית-הספר התיכון, וכאשר רבים מחברי פנו לעתודה טכנולוגית בסביבה שבה מצוינות הייתה שווה להיי-טק, התגייסתי לגרעין נח"ל ונשלחתי לקיבוץ נאות-סמדר שבערבה. בקיבוץ הקסום הזה נחשפתי לתפיסת חיים ולשיח שלא הכרתי. גיליתי לאילו הישגים אפשר להגיע כשאיכות החיים מתבססת על יחסים בין אנשים ולא על רכוש או נכסים. גיליתי מודל חדש של מצוינות,

באותה תקופה בקיבוץ התאהבתי במדבר, וגם בבת גרעין, ובעקבותיה הגעתי עם סיום שירותי הצבאי לירושלים. לאורך השנים התגוררתי בגילה ובגבעה-הצרפתית, בנחלאות, בקריית-היובל ובעין-כרם. ירושלים הפכה ברמה העמוקה והבסיסית ביותר שלי לחלק בלתי נפרד מהזהות. יחד עם חברי לאוניברסיטה הקמנו את תנועת "רוח חדשה", והתחלנו לפעול יחד במטרה לקרב צעירים אל העיר, לפתח מסלולים של התמחות ומעורבות חברתית, לקדם יזמות, יצירתיות וחדשנות ולהעצים את רוח הקהילתיות בירושלים. באותה תקופה נשאלנו לא אחת אם במוקד העניין שלנו נמצאת ירושלים, והתשובה הקצת-מפתיעה הייתה שלא. מוקד העניין שלנו היה ונותר החברה הישראלית, אבל בירושלים גילינו שאנחנו יכולים לקדם את המהפכה החברתית והערכית שרצינו לחולל.

כמו רבים לפנינו, שכאשר נופל דבר בירושלים, הבשורה יוצאת למרחוק. אז הבנתי שבנקודת המפגש בין התל-אביבי לירושלמי נמצאת מצוינות ישראלית אמיתית, זו שמשלבת בין האישי והקרייריסטי למשותף והחברתי. ההישגיות והפתיחות של תל-אביב, יד ביד עם הערבות ההדדית והקהילתיות ושל ירושלים, המצוינות הזאת תתממש רק אם נדע כחברה לחזק ולהדגיש את הקו המחבר בין שני הקצוות הללו, רק אם עידו, סטודנט למדעי המחשב מאוניברסיטת תל-אביב, יבקש ללמוד ולו מעט מהנתינה של יצחק, חסיד גור מאשדוד שעוסק בגמילות חסדים ומתנדב ב"הצלה", ורק אם יצחק,

יהיה פתוח מספיק כדי לשאול מהיצירתיות, הסקרנות והעניין הגלובלי של עידו. הייתי רוצה שמפלגות חילוניות בבית הזה ידעו לראות גם את צרכיו של יצחק, שהוא אזרח משלם מסים המחפש את מקומו במעגל העבודה, ובסופו של דבר פשוט רוצה, כמו כולנו, להתפרנס בכבוד ולדאוג לילדיו. אבל הייתי גם רוצה שעמיתי מש"ס ויהדות התורה יבינו איך נראים החיים בארץ גם מנקודת מבטו של עידו, שאחרי שלוש שנים לפחות בשירות קרבי בצה"ל שוכר דירה בעיר ומתחיל ללמוד באוניברסיטה, ההורים שלו עוזרים לאחותו הגדולה לקנות דירה, הוא לא רוצה להכביד עליהם, אז כדי לשלם את שכר הלימוד הוא עובד בכל לילה ומגיע תשוש לכיתה. יצירת החיבור בין חלקי העם השונים ומינוף היתרונות והאיכויות שלנו כחברה, זה בעיני המפתח להגשמת החלום הישראלי. אני מאמין שכאן, בבית הנכבד הזה, חובה עלינו למצות את המאחד ולכבד את המייחד. כי אם יש דבר אחד שהחודשים האחרונים חשפו בפנינו, הוא הקרע המתרחב בין חלקים שונים בחברה. זה לא דיון טכני על שבטים בארץ הזאת, אלא דיון עקרוני על חברה אחת שכולם צריכים להרגיש בה בבית, יהודי וערבי, תל-אביבי וירושלמי, בן אופקים ובן מעלות, כולם צריכים לדעת ולהאמין שאנחנו כאן עובדים בשבילם, מלבנים את המחלוקות, בונים גשרים, בתוך הכנסת ובינה לבין החברה בישראל כולה. כי אם נמשיך להתבצר איש-איש בעמדותיו, בלי שום הבנה, סולידריות וגם נדיבות אחד כלפי השני, נישאר במשחק סכום אפס שבו כולנו נפסיד.

ברשותכם, אני רוצה להביא דברים בשם אומרם. כך כתב אחד מאוהבי ירושלים הגדולים, משורר מופלא שקרוב ללבי באופן מיוחד, יהודה עמיחי,

"פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת-דוד. את שני הסלים הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים סביב המדריך ושימשתי להם נקודת ציון. 'אתם רואים את האיש הזה, עם הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. קצת ימינה מראשו. אבל הוא זז, הוא זז!' אמרתי בלבי: הגאולה תבוא רק אם יגידו להם: אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא חשוב, אבל לידה, קצת שמאלה ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה פירות וירקות לביתו". במשך 18 השנים האחרונות, כשעמדתי על ההזדמנות הגדולה שניתן לממש בירושלים, על הרצון ועל היכולת שלי להשפיע על המציאות סביבי, התחייבתי בפני עצמי וזולתי להתבונן לא רק במה שהיה, אלא בעיקר במה שיכול להיות, במה שאפשר וצריך לשנות. לראות לא רק את הקודש, אלא גם את החול, לא רק את הסמל, אלא גם את האדם, את מגרש המשחקים ואת בניין הדירות הישן לצד המבנה ההיסטורי והאנדרטה. התפיסה הזו מנחה אותי כבר שנים ארוכות, בהתמחות במערכת העירונית, בעשייתי לחיזוק השירות הציבורי ובפעילות לקידום שוויון אזרחי במדינת ישראל. זו הצידה היקרה ביותר שאני נושא עמי גם בדרכי החדשה כחבר כנסת. לשמחתי זכיתי להיות חבר ויושב-ראש סיעה במפלגה שמסתכלת על כל אזרח ואזרחית בישראל בגובה העיניים, מפלגה שכל אחד מחבריה רואה עצמו משרת ציבור יותר מאשר נבחר ציבור, מפלגה שהולכת להוביל בכנסת הקרובה את המאבק לצמצום פערים, למלחמה בעוני, מפלגה שחרתה על דגלה קידום שוויון הזדמנויות בחינוך, בדיור ובתעסוקה, מאבק בריכוזיות ויצירת תחרותיות במגזר העסקי. אני רוצה לומר משהו לחברי באופוזיציה ולשותפי בקואליציה: יש הרבה מאוד יעדים שכולנו רוצים להשיג, הרבה מטרות ונושאים שכולנו מסכימים עליהם, אך בהתעורר מחלוקת אני מתחייב בפניכם:

בהנהגתו של השר משה כחלון, שאני גאה להיות שותפו לדרך, תעמוד כחומה בצורה בפני פגיעה בחופש הביטוי ובזכויות מיעוטים, לא משנה מי יהיה הנפגע ומאיזה כיוון תבוא הפגיעה. לא ניתן לערער את מעמדו של בית-המשפט ולא נאפשר פגיעה בחופש העיתונות. לא ניתן לפגוע במקומן של כל קבוצות האוכלוסייה בשיח הישראלי ובשותפות

אם ברצוננו לקיים קואליציה חזקה לאורך ימים, כפי שאני מקווה שיהיה, אל לנו ללכת למחוזות הקיצון, ההדרה, הפגיעה בזכויות ובעקרונות היסוד של הדמוקרטיה הישראלית. אדוני היושב-ראש, חברי למשכן, עם הגעתי לבית הזה שאלתי את עצמי: איך אוכל להצטיין כחבר כנסת? מה עושה חבר כנסת למוצלח?

שמילאתי את תפקידי על הצד הטוב ביותר? היום אני מרגיש או חושב שאוכל לנסח זאת במילים פשוטות: אדע שהצלחתי אם עשייתי תשכנע את אזרחי ישראל כולם דתיים, חילונים, ערבים ויהודים, האזרחים שהעניקו לנו את קולם ואלה שהצביעו לאחרים, שמפלגתי ואני ראינו אותם, שהיינו קשובים למצוקות שלהם וראויים לאמונם. אם אצליח לתרום למעמדו של הבית המכובד הזה בעיני הציבור, אם אוכיח בעבודתי שחברי לכנסת ואני עושים מדי יום את דרכנו לירושלים כדי לכונן כאן חברה שוויונית,

אז ורק אז אדע שעמדתי בשליחותי בהצלחה. תודה רבה לכולכם. תודה והרבה הצלחה לחבר הכנסת רועי פולקמן.

מה אני אגיד לכם, ישראל יש בה אנשים ואין לנו זמן לשמוע את זה ואין לנו זמן לראות את זה בעבודה שלנו.

לא, אני אומר לך, כל מה ששמענו בשעתיים האחרונות. אנחנו לא מתפזרים כי חבר הכנסת איציק שמולי יברך עכשיו, אחרי הברכות האלה, את ידידנו חבר הכנסת החדש רועי פולקמן. בבקשה,

בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לפעמים נופלות עלינו התקלות בכנסת הזאת, ואני הותקלתי בהתקלה נעימה, בשל היעדרותו של חבר הכנסת מוזס, שאני מציע לך לא לוותר כל כך מהר על הברכה שלו, ולהגיד כמה מילים על חבר הכנסת פולקמן שנכנס לבית הזה. אני חושב שבנאום שלך יכולת לתת לנו טעימה קטנה וראשונית, מה עושה אותך לבן-אדם כל כך חריג בנוף הישראלי, ומה שאני מאמין שייתן לך את האפשרות להיות פה חבר כנסת כל כך מוצלח. אנשים מגיעים לבית הזה, ואתה העדת על זה בעצמך, ומחפשים את הדרך להיות הכי טובים, מחפשים את הדרך לחוקק הכי הרבה, להעלות נושאים לסדר-היום בצורה הכי מוצלחת, ושואלים את עצמם מהרגע הראשון כאן: מהי הדרך? ואני חושב שבמובנים רבים, רועי חברי, אתה כבר מצאת אותה. כי הדרך הזאת מורכבת משלושה חלקים בלבד: לא להירתע מחזון, לא להישבר מול משבר ולא לעשות שקר בנפשך. אני חושב שאת שלושת המרכיבים האלו יש לך בענק, לא רק מפני שדרכת במקומות שבהם ישראלים קשה להם, לכל בן-אדם יותר קשה להגיע לבית-הספר לממשל על-שם קנדי, ולכל בן-אדם קשה להגיע להיות ראש אגף לתכנון מדיניות בעיריית ירושלים, ובוודאי לעשות דברים באמת פורצי דרך בירושלים עם עמותת "רוח חדשה". אני חושב שמה שמאפיין אותך ומה שכל כך מיוחד, והיה לזה ביטוי באמת נפלא בנאום שלך, זה שבניגוד לישראלי הממוצע, אתה מחפש את המאחד ולא את המפריד. ואם יש דבר שחסר לנו היום בחברה הישראלית, זה לשאול את עצמנו שאלה פשוטה, בכל דבר, בכל נושא ובכל עניין, מהשוויון בנטל, מסתכל עלייך, כבוד השרה, את היטבת להדגיש את זה לפני שנתיים בדיונים כאן על השוויון בנטל, ולא תמיד הקשבנו לך מספיק. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה עקרוני לנו ומה עקרוני פחות, מה חשוב לנו באמת בבחינת ייהרג ובל יעבור, ועל מה אנחנו מוכנים לעשות ויתור קטן למען זולתנו. ואני חושב שאם אנחנו ניקח את העצה שלך, רועי, ונשאל את עצמנו כל פעם את השאלה הזאת, בכל חקיקה ובכל שאילתה ובכל נקודה ונקודה, כיצד אנחנו יכולים להתחשב ולהבין יותר את זולתנו, אז אני חושב שהחומות שגבהו בתוך החברה הישראלית, אנחנו נוכל להנמיך אותן ולהעלים אותן יותר ויותר. אז במובנים רבים אני אגיד לך, אני מאחל לך הצלחה באמת באמת גדולה. אני יודע שאתה תהיה חבר כנסת מצוין, אני יודע שאתה תמשיך להיות בן-אדם מופלא ויקר, איש טוב במובן הכי טוב של המילה. ואנחנו כאן נעמוד לרשותך, כל חברי הכנסת. אתה מחפש את ההצלחה? פשוט תהיה אתה, ואני מאמין שהדרך תיסלל בפניך.

פולקמן, אם היו נותנים לי הייתי גם כן עולה.

היית, כן.

אתה רוצה להגיד משהו מהמקום?

אתה רוצה לאחל לו הצלחה. לא, אנחנו סיימנו את הפרק הזה להיום, של נאומי הבכורה והברכות. תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, א' בסיוון התשע"ה, 19 במאי 2015, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה. תודה רבה לכולכם.